חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

באדר התשפ"ג, 22 בפברואר 2023. הסעיף הראשון על סדר-היום, שאילתות

אני מבקשת לשאול מה העיגון החוקי שמאפשר לקשור ארבע גפיים של מאושפזים בבתי חולים לחולי נפש שלא מסכנים את עצמם או את סביבתם. תודה, גברתי. העיגון החוקי המאפשר להגביל בארבע גפיים חולים שמאושפזים בבתי חולים לחולי נפש הינו החוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991, תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 1992, וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת

בנושא הגבלה ובידוד של חולי הנפש.

התקנות והחוזר מגדירים את המצבים שבהם ניתן לקשור, ורק במצבים שבהם יש סכנה מיידית ומוחשית. מאז חוזר המנכ"ל בשנת 2018 ישנה ירידה בשיעור של כ-70% במספר הקשירות יחסית לתקופה שקדמה לחוזר, וזאת בזכות פעילות רחבה שנעשית במחלקות הפסיכיאטריות, לרבות הכשרות צוותים, פעילות חברתית למטופלים בזמן הפנאי, תוספת כוח אדם ולימוד שיטות להתמודדות עם מקרים אלימים ומסוכנים, כמו גם תגבור הפיקוח והבקרה על ההגבלות שמתבצעות. שאלת המשך, בבקשה.

אני אומרת את זה,

במלוא הצניעות, אבל מתוך דאגה לחולים שמאושפזים בבתי חולים לחולי נפש. אני אומרת לאדוני השר שהקשירות שנעשות בבתי חולים לחולי נפש של ארבע גפיים, שנעשות לשעות ארוכות, נעשות לחולים שלא מסכנים את עצמם או את סביבתם. זאת תופעה איומה שנעשית כעניין שבשגרה. רציתי לשאול אם השר יודע מספרית, בכל בית חולים לחולי נפש, אם ידוע לנו מספרית כמה אנשים קשרו ובאילו נסיבות קשרו אותם. אני שואלת את זה כי אנחנו העיניים של חולי הנפש. ואני אומרת לאדוני, שיהיה ברור, אני לא מקשה על השר: אנחנו צריכים לשנות תפיסת עולם. הקשירה של ארבע גפיים היא איומה. כי הונח לפתחך תזכיר שמבקש סמכות לקשור בארבע גפיים גם אנשים מוגבלים שהם לא חולי נפש, אנשים מוגבלים בשכלם, מוגבלים עם אבחנות כאלה ואחרות, ואני אומרת שלפעמים משתמשים בכם,

להתקין תקנות שנותנות סמכות לקשירה בלי שאנחנו יודעים מתי. לכן אני שואלת אם אתה יודע מספרית או מקבל דיווח או מבקש לקבל דיווח על זה. אני לא יודע מספרית, אבל אני אבקש לקבל דיווח. אולי נבקש כדי, אני אבקש לקבל דיווח על מה שגברתי אומרת. אני שומע בשום שכל את מה שאת אומרת. הדברים עושים היגיון. אנחנו נבדוק את הנושאים האלה חזור ובדוק. אני עוד לא קיבלתי תזכיר חדש שצריכים להחתים אותי, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד: כל תזכיר שאני הולך לחתום עליו, אני מעיין בו טוב-טוב לפני כן, כי אני מבין את השלכות הרוחב שיש לתזכיר שנחתם על ידי שר. אני מקווה שהמספרים שתקבלי יהיו לא בדיוק ברמות שאתם חושבים,

כי אני מבין שמ-2018, כמו ששוחחתי עם אנשי המקצוע, יש ירידה דרסטית בנושא של הקשירות, והקשירות נעשות בעצם רק במקרים קיצוניים, כשאי-אפשר להשתלט בדרך אחרת. אבל אני מבטיח לבדוק, וגם את מה שאמרתם בנושא של אנשים מוגבלים,

להגיד שהם מאושפזים במקומות אחרים ולא בבתי חולים לחולי נפש? כן, במוסדות שיש בהם קשירה, קשירה ואמצעים חיצוניים נוספים. עכשיו מבקשים לעגן את זה בחקיקה. זה דבר שצריך לחשוב עליו. אסור לתת את הסמכות הזו, ואני מבקשת להזהיר את השר וגם את עצמי בעניין הזה, לשים לב שלא מבקשים מאיתנו לעשות את זה. רציתי לשאול את השר שאלה אחרונה, שאולי תשמור על החולים שלנו. אולי צריך לחשוב בכובד ראש אם לא נכון להתקין תקנה שתאפשר להתקין מצלמות במקום שיש קשירות, שלא כל אזרח יוכל לראות אלא רק גורמי אכיפת החוק, במידת הצורך, כי אחרת לא תהיה לנו שליטה ולעולם לא נדע כמה קושרים, לכמה שעות קושרים, באיזה חדרים שמים את החולים שקשורים בארבע גפיים ולכמה שעות. אנחנו חייבים לחשוב על זה, כדי לשמור על כבוד החולים. אני מעריך שישנן מערכות מצלמות פנימיות של בתי החולים.

בבתי חולים לחולי נפש הם נשענים כל הזמן על הפגיעה בפרטיות החולים, ולכן הם לא מאפשרים מצלמות, ואני אומרת לאדוני שצריך לשקול את זה בכובד ראש. לדעתי, אנחנו עוד נעשה על זה דיון. צריך להתקין תקנה לשמור על כבודם של חולי הנפש. אנחנו נשקול את כל מה שאמרת, גברתי. נבדוק גם במוסדות שאמרת. נראה לי קצת הזוי, מה שאת אומרת לגבי מוסדות. יש תזכיר שהוגש עכשיו, שמה שרוצים לדון בו זה שגם, אני אגיד לאדוני איך בדיוק נקרא התזכיר הזה: תזכיר חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות (תיקון, אמצעי הגנה מגבילים). ככה הם מייפים, ככה הם קוראים לקשירה: אמצעי הגנה מגבילים. זו המילה המכובסת לקשירת חולים, וזו מילה שתשמש גם לקשירתם, או שימוש באמצעים שכאלה כלפי אנשים מוגבלים שאינם חולי נפש. לכן אנחנו צריכים לשמש עיניים מאוד מאוד גדולות בעניין הזה. תודה רבה, אדוני.

תודה, גברתי. תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב. תודה לשר בן צור. ואנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, נאום בכורה של חבר הכנסת צביקה פוגל. לאחר מכן יברך השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר, שנמצא איתנו במליאה. אני כמובן מקדם בברכה את החברים ואת המשפחה שנמצאים כאן ביציע. חבר הכנסת פוגל, הבמה לרשותך. זה רגע חגיגי במיוחד.

את מוכנה לא להפריע לי? המפקד. אני מתנצלת. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חברי השר לביטחון לאומי, כנסת נכבדה מאוד, משנכנס אדר מרבין בשמחה, במקרה הזה, אדוני היושב-ראש, לא שמחה לאיד אלא השמחה האישית, להיות שותף לתהליכים שמעצימים את הדמוקרטיה ושמאפשרים לנו, נבחרי הציבור, לממש את אחריותנו ושיחייבו אותנו, לא פחות מכך, להוכיח לציבור שאנחנו ראויים לאמון. אשתי ענת, העוגן והחברה הכי טובה שלי, אימא שלי דיצה ואחי שמי, שצופים בנו עכשיו על המרקע כי לא יכלו להגיע לכאן, בניי היקרים, היועצים הטובים ביותר שיכולתי לאחל לעצמי,

שצופה בנו מסידני באוסטרליה,

שנוכח פה,

שאני מקווה שתכף גם הוא יגיע לכאן, ואבא שלי חיים, זיכרונו לברכה, שאילו היה פה, היה בטח נועץ בי את עיניו הכחולות ומחייך בגאווה מתחת לשפם, משפחתי היקרה והמורחבת הפוגלים, האלושים, המנורים והלרים, אזרחי ישראל, שלושה חודשים חלפו מיום הבחירות, וכן, אני עדיין נרגש מעצם המעמד ונפעם מכובד האחריות והמחויבות המוטלים עליי, כי אני לא שוכח שאני פה בזכותכם ולמענכם. העוצמה והלכידות המשפחתית, בשילוב המחויבות האישית-הלאומית שלי, נטעו בי את ההכרה כי את ההזדמנות הזו להגיע למשכן החשוב הזה, כשותף של איתמר בן גביר, כחלק מרשימה מדהימה, של אנשים נפלאים מסיעת עוצמה יהודית, את זה אסור היה לי לפספס. אדוני היושב-ראש, הספורט הלאומי שאומץ על ידי חלק מאיתנו בשנים האחרונות, של שנאה, של התססה, של הפחדה, של פסילת האחר ואפילו של המרדה, הביא אותנו למשבר אמון, לא רק בינינו פה חברי הכנסת, אלא בעיקר בינינו לבין הציבור, העם, שהוא צינור החמצן של הדמוקרטיה. עצמאותה של מדינת ישראל, חבריי חברי הכנסת, מבוססת על האמון הזה, האמון שמאפשר לנבחרי הציבור להחליט לחוקק חוקים, לצאת למלחמה, ליצור את התנאים לשגרת חיים נורמלית. תוצאות הבחירות האחרונות מצביעות בבירור כי הציבור הטיל עלינו, על הגוש הלאומי, את המשימה להתגבר על המשבר. אני יודע כי אם לא נשכיל לעשות זאת עכשיו, מחר עלול להיות מאוחר מדי. הגעתי למשכן הזה לאחר שנים רבות של שירות צבאי ועשייה ציבורית, במינוי ובהתנדבות. "תדע כל אם עברייה כי הפקידה את גורל בניה בידי מפקדים הראויים לכך" על הפסוק הזה מתוך נאומו של דוד בן-גוריון בכנס סגל הפיקוד הכללי ביולי 1963 נבנתה מנהיגותי הצבאית. האמירה הערכית הזאת עיצבה את תפיסת המפקד והמנהיגות שלי. המחויבות שלי לפקודים ולהורים והמחויבות של כולנו יחד למדינה, לריבונותה ולקיומה, היו עמוד השדרה של כל היחידות שעליהן פיקדתי. הפסוק הזה, בהסבה למציאות ולתפקידים שמילאתי, ליווה אותי כאבא, כראש מועצה ממונה, כמפקד יחידת חילוץ וכיום כחבר כנסת. ידע כל אזרח במדינת ישראל כי הפקיד את גורלו ועתידו בידי נבחרים הראויים לכך, זה הבסיס שעליו התחייבתי עם הצטרפותי לחיים הפוליטיים, ועליו אני מקפיד מיום שנבחרתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את כורסת הפרשן הביטחוני, שעליה ישבתי כמעט 20 שנה, החלטתי להחליף כדי להיות במקום שבו מעצבים את העתיד, במקום שבו מחוקקים וקובעים מה מותר ומה אסור, במקום שבו מתקבלות ההחלטות על הפעולות והמעשים הנדרשים כדי לאפשר לנו לחיות חיי שגרה ראויים, כדי לאפשר ביטחון אישי לכל אזרח ותושב וכבוד לאומי לכולנו. הבנתי, ואני מקווה שלא מאוחר מדי, כי אם יש לך מה לתרום ואם יש לך את היכולת, אי-אפשר, ואפילו אסור, להמשיך להיות צופה במחזה האמיתי של החיים שלנו, כי או שאתה על הבמה או שאתה לא רלוונטי. כל כך הרבה פעמים שאלו אותי, ולא מעט פעמים שאלתי גם את עצמי: למה רבים וטובים מדירים את רגליהם מהמשכן המכובד והמשמעותי הזה? אין לי תשובה ברורה וחד-משמעית. אני החלטתי לקחת אחריות, לוותר על הנוחות ולבחון מקרוב את היכולת שלי לתרום,

אני מתרגש כאשר שרים את התקווה ואת השיר אין לי ארץ אחרת. אני גם כזה שיש לו דמעות שמצטברות כשמורידים את הדגל לחצי התורן. אני אחד כזה שרוצה להיות בכל אירוע ולנסות להשפיע. זה אני, בענווה וביראה, ואני מקווה שאצליח לגרום לרבים וטובים נוספים לרצות לשרת את הציבור כחברי הכנסת.

אדוני היושב-ראש, כי 64 הוא מספר משמעותי לקיומה של הממשלה. אבל יורשה לי להציע לחבריי להתמקד בקדנציה הקרובה במסר של איכות, לא במסר של כמות, מסר שיגרום, לדעתי, לרבים יותר לרצות להיות נבחרי ציבור. אני לא תמים, בחיים הפוליטיים יש אופוזיציה וקואליציה, אבל אני חש כי מחובתי להזכיר לעצמנו כי המלחמה היא מול אויבים, והיא נעשית באמצעים שזורעים הרס, שהורגים, שפוצעים.

מול יריבים פוליטיים מתווכחים על הדרך ומתמודדים על הזכות להוביל ולהנהיג, כי טובת המדינה צריכה להיות המכנה המשותף של כולנו. לדעתי, זו המשמעות האמיתית של ממלכתיות. אני מתכוון ליזום ולפעול כדי שמדינת היהודים בארץ ישראל תמשיך להתקיים חזקה, דמוקרטית ובטוחה, ובה יוכל להרגיש שייכות כל אזרח, כל תושב שחפץ להיות חלק ממנה ורוצה בטובתה ובהמשך קיומה, בלי הבדל דת, גזע ומין, בדיוק ככתוב במגילת העצמאות. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, העם בישראל משווע למנהיגות אמינה ומחויבת, שתממש את החוזה שנחתם בינינו, ואני מתכוון לקיים אותו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הציבור

הילדים שלנו מסתכלים עלינו. אנחנו הדוגמה האישית, המודל לחיקוי, ואני מתחייב לעשות כל שנדרש כדי שהם יהיו גאים בי, בשפה שאשתמש בה כדי לבטא את עצמי ובכבוד שאתן לבית הזה וליושבים בו. אני רוצה להאמין ומקווה שרבים בבית הזה יאמצו את הסגנון הזה. מותר, ולפעמים אפילו רצוי, לא להסכים, כל זמן שזה לא מוביל אותנו לאובדן שליטה תרבותי וייצוגי. מלאכה רבה לפניי, ועיקרה קיום ההבטחה שנתתי לציבור ובשלה קיבלתי את אמונו. העם אמר את דברו, ואני מחויב לצו 8 שקיבלתי ממנו. ב-20 השנים שחלפו מאז פשטתי את מדי צה"ל אני עד להידרדרות הבלתי-נגמרת, לאובדן המשילות וחוסר הרצון שלנו להכיר בעוצמת האיום הקיומי המתרגש עלינו, לא רק ממדינות טרור אלא בעיקר מתוכנו, ולצערי, גם בינינו. מכחישי השואה ומכחישי זכות קיומה של מדינת ישראל מתרגמים, לצערי, את הקוד האתי המוסרי והערכי שלנו לחולשה. הם הפכו את ערי מדינת ישראל לשדה קרב. הם לא פוחדים והם לא נרתעים מלהיכנס לביתנו,

לרמוס את עצמאותנו ולהרוס את מבצרנו. אין לי ספק כי את הרוע והאכזריות של אויבינו ומבקשי רעתנו לא נכריע לא בוויתורים, לא בפשרות ולא במחוות. את האידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית לא נמגר בשקים של דולרים. בכל פעם מחדש אנחנו נחשפים לעוצמת השנאה, ובכל פעם מחדש אנחנו מעדיפים להתכופף, מתוך תקווה כי הרוח תישא את השנאה למחוזות אחרים. אני, אדוני היושב-ראש, לא מתכופף. אני עומד זקוף. אני מישיר מבט למציאות ולא מתכוון לוותר על הזכות למדינה יהודית שניתנה לנו בכ"ט בנובמבר 1947 בעצרת האו"ם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי השרים, הביטחון האישי מורכב מהרבה נושאים. אנחנו בעוצמה יהודית לקחנו על עצמנו את המחויבות, ואני באופן אישי החלטתי לוותר על הנוחות של פנסיונר, כדי לשנות את המציאות הזאת. היא לא גזרת גורל. לאזרחי מדינת ישראל היהודים, הערבים והאחרים יש זכות לנהל שגרת חיים נורמלית, להתפתח, ליהנות מהחיים ולהתבגר בכבוד. כל מי שייתן את ידו להמשך קיומה, לביסוסה וצמיחתה של מדינת ישראל, יראה בי ידיד, חבר, שותף, כל מי שיפעל לחורבנה ולאובדן עצמאותה של מדינת ישראל ייתקל בצביקה פוגל לוחם, נחוש ועם עוצמה יהודית ללא פשרות.

אדוני היושב-ראש, לא איבדתי את האמון בצדקת הדרך. ערכי היהדות והאחריות המוסרית מוטמעים בי מאז ולתמיד.

אני לא אתנצל כשאשתמש בכל הכוח העומד לרשותי כדי להבטיח לכל ילד, לכל ילדה, לכל איש ואישה, את הזכות ליהנות מארץ חלב ודבש, את הזכות לחיות, להתיישב ולעבד את אדמתה הפורייה של ארץ ישראל, בנגב, בבקעת הירדן, בשפלה, בגליל ובגולן. המפעל הציוני לא פשט את הרגל. הוא זקוק להבראה, הוא זקוק לדחיפה, והכי חשוב, הוא זקוק למנהיגות. תמיד השתדלתי להוביל בהנחה שאין בעיה שאין לה פתרון. תמיד עודדתי את סביבתי ליזום ולהיות מקוריים כדי לתת מענה ראוי לכל אתגר. אני אעשה כל שנדרש למצוא דרך, או לסלול חדשה, כדי להמשיך את המפעל הציוני. בבחירה בין להיות נחמד, פופולרי,

חברי הכנסת. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת דנינו. נאום בכורה, נא לכבד את המעמד.

בבחירה בין להיות נחמד, פופולרי, מקובל, לבין המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, שלא יהיה לאף אחד ספק קל שבקלים: אני מחויב להשאיר לנכדיי, שלצערי עדיין לא הגיעו, הגיעו. היישר מולך, המפקד.

לכפיר, לרועי, לאמה, לתום, אני מתחייב להשאיר לכם מדינה חזקה, עצמאית ומרתיעה. לסיום, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא איש דתי. אני בעיקר יהודי, ישראלי, דמוקרטי וציוני, שרוצה לשמור על ביתי.

כמאמר שירו של אהוד מנור, "לא אשתוק, כי ארצי / שינתה את פניה. / לא אוותר לה, / אזכיר לה / ואשיר כאן באוזניה /

שתפקח את עיניה". המדינה שלנו זקוקה למנהיגות אמיצה, לנבחרים שמחויבים לעתידם של אזרחיה, לא לכיסא עור הצבי. נבחרנו כדי לקחת אחריות, להחליט ולהוציא לפועל. יש לנו הזדמנות לעשות זאת ולהוכיח לציבור כי מגיע לנו האמון שניתן לנו. אני לא פוחד לקחת אחריות. כל חיי עשיתי זאת,

יש בי העוז וניתנה לי הסמכות הציבורית לעשות זאת. הגיעה העת, אדוני היושב-ראש, להפסיק להסתכל בקנקן הלאומיות מבחוץ ולמלא אותו בתוכן. העם בישראל משווע למנהיגות שתממש את החוזה שנחתם ביום שבו התבררו תוצאות הבחירות, להחזיר את הביטחון האישי ולהעצים את הכבוד הלאומי. משפחתי היקרה, תודה לכם על הרוח הגבית, על התמיכה, על הביקורת, והכי חשוב על ההשקעה האין-סופית שלכם בלהזכיר לי להמשיך ולהישאר עם הרגליים על הקרקע, ולא לשכוח שהבטחתי להישאר צביקה פוגל, הבן של דיצה וחיים פוגל, נשוי לענת ואבא לשלושה בנים נפלאים. אדוני היושב-ראש, מכובדיי כולם, אני מקווה שהמסר שרציתי להעביר היום אכן הועבר. אני שייך לאלה שמבטאים מנהיגות של בעד. אני לא נגד, אני לא נגד השופטים, אני בעד רפורמה שיפוטית, רפורמה שתיטיב עם העם, שתיטיב עם הדמוקרטיה. אני לא נגד ערבים, אני פשוט בעד המשך קיומה ושגשוגה של המדינה היהודית בארץ ישראל. אני אפילו לא נגד האופוזיציה, הרבה יותר פשוט, אני בעד הקואליציה. כשאני מצביע נגד אני תמיד חיובי, תמיד בעד. כך הייתי רוצה שיזכרו אותי: חיובי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי השרים, ב-13 שנות התנדבותי כמפקד יחידת חילוץ למדתי שהתודה הגדולה והמשמעותית ביותר היא לראות את המבט של המחולץ וסביבתו בתום החילוץ. המבט הזה היה שווה כל מאמץ שהשקענו כדי להציל חיים.

אחרי חמש מערכות בחירות, יש שם יותר מדי עיניים שצופות בי כדי לוודא שאני לא מפר את האמון ומקיים את הבטחותיי. זה מבט שאין לי זכות להתעלם ממנו, כי אני פה בשליחותם. הם פרסו לי שטיח אדום, אבל לא הסתנוורתי, כי בסופו של דבר זה רק שטיח. כמו שנאמר במסכת אבות, "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש". זאת השליחות שלי.

אפשר למחוא כפיים.

מייד יעלה לברך השר בן גביר. חבר הכנסת פוגל, ירדת מהר מדי.

ירדת מהר מדי מן הדוכן ולא הספקתי להגיד לך שזה היה נאום מרגש, והמסר אכן הועבר. תודה רבה. בטרם יתחיל השר בן גביר, אבקש מהשרים וחברי הכנסת לשבת במקומותיהם. אני רוצה לברך גם את הסנטור תום קוטון, שנמצא כאן ביציע. חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. I would like to welcome Senator Tom Cotton of Arkansas, a great friend of Israel. Welcome to Jerusalem, welcome to the Knesset and thank you for your friendship. Thank you so much. תודה. כעת יברך השר בן גביר את חבר הכנסת צביקה פוגל לאחר נאום הבכורה שלו. השר בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי השרים, משפחת פוגל היקרה, ואחרון אחרון בן הברית שלי צביקה פוגל. זכות גדולה לברך אותך, יקירי, ולא סתם לברך,

בראש חודש אדר, ערב חג הפורים. בחג הפורים אנחנו מוצאים, אדוני היושב-ראש, כל מיני גיבורים, כל מיני דמויות מרתקות, עגולות, מאסתר המלכה ועד, להבדיל, המן הרשע. אבל מעל כולם עומדת דמות אחת,

אידיאליסטית, אוהבת את עמה ואת מולדתה, מרדכי היהודי. הפסוק אומר: "וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כֹּרְעִים ומשתחוים להמן כי כן צִוָה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוֶה". על הפסוק הזה יש תילי-תילים של פרשנויות. לא מעט הטיחו ביקורת במרדכי היהודי: מה פתאום הוא מדבר? מה פתאום הוא מתעקש? הוא מסכן את העם שלו. צריך ללמוד מתי לשתוק. לא חייבים לומר כל דבר. מה הוא יוצר מתיחות?

מה קופץ לו? אבל מרדכי היהודי, בדרכו שלו, רואה למרחוק, מבין את הסכנות. הוא לא מוכן לשבת בארוחות עם אחשוורוש, בכיבודים, להיות חלק מהברנז'ה ולומר את מה שכולם רוצים להגיד. הוא לא מוכן להיות חלק ממה שמקובל, ממה שנהוג. הוא רואה את הסכנות למרחוק. הוא הולך עם האמת שלו. הוא מסכן את עצמו. לפעמים, צביקה, הוא מתנהג כמו ג'ינג'י, מתריס: מה, חייבים להגיד? מה, עוד ריאיון בתקשורת? תפסיק, תגיד מה שכולם אוהבים. מה, חייבים להסתכסך? כן, הוא הסתכסך בטח עם כתב כזה, כתב אחר. אבל הדרך של מרדכי ברורה מאוד מאוד, עקשנית מאוד, למען עמו, למען מולדתו. כך מרדכי היהודי וכך אתה, יקירי

עזבת חיי נוחות, ויתרת על כל השנים היפות של הפנסיה עם ענת הצעירה, אתה בפנסיה והיא צעירה כל כך, ברוך השם, ועם המשפחה המתוקה שלך, שאתה כל כך אוהב, וכל הזמן מזכיר אותם וכל הזמן חושב עליהם. התגייסת עוד פעם, אחרי כל כך הרבה שנים שבהן שירַתָּ את המולדת, אחרי כל כך הרבה שנים שבהן השקעת ונתת את הכול, ואתה חוזר לכאן לעוד שירות למען עם ישראל וארץ ישראל. האמת, צביקה, שמן הרגע הראשון התלהבתי ממך. התאהבתי בך אהבה ממבט ראשון, הראייה לרחוק, התפיסה הביטחונית, הזהות היהודית. אמרת עכשיו, צביקה, בנאום שלך: אני לא אדם דתי. אבל אתה איש אמוני. תורת ישראל זה גם שבת, זה גם כשרות, זה גם תפילין, אבל תורת ישראל זה גם ארץ ומולדת ומורשת. תורת ישראל מצווה עלינו לשמור על ילדינו, להשקיע במדינתנו, להילחם מלחמה נחושה באויבינו. אכן, לא כל הערבים, חלילה וחס. מי שמבין שזו ארצו ועמו של העם היהודי: אהלן וסהלן. מי שמפגע ומי שמשתלח ומי שמעודד את הטרור ומביא את הטרור, צריך להילחם בו בנחישות, חד-משמעית.

והתפקיד החשוב כל כך של יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי. זה מה שבאת לעשות כאן, זו השליחות הגדולה, והגאווה הגדולה שלי שבחרתי בך להיות בן ברית ולהיות שותף לשליחות הזאת. אמרתי פעם ואגיד עוד פעם: ההתנצלות היא שלי, על הימים והלילות שצביקה כאן במקום להיות איתכם. אנחנו צריכים אותו, עם ישראל צריך אותו, הילדים של כולנו צריכים אותו. אני רק מאחל לך, צביקה, ולכולנו, שבאמת נמלא את השליחות, נגשים את המטרות ונעשה טוב למען העם היקר כל כך הזה ולמען המדינה הנפלאה כל כך הזאת.

תודה לשר בן גביר. אין מחיאות כפיים לחברי הכנסת שנושאים את נאום הבכורה שלהם. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות חוק פרטיות בקריאה הטרומית. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת נוספים.

חבר הכנסת דוד ביטן, אני מזמין אותך לאחד המיקרופונים. אני רואה שכבר התייצבת. דקה לרשותך. תודה רבה. הצעת החוק בעצם מתקנת את חוק תאגידי מים במובן הזה שיש, חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד ביטן מדבר.

מגישים הצעת חוק. חבר הכנסת אלמוג כהן. השר וסרלאוף, השר וסרלאוף.

התברר שקשה לעמוד בתיאגוד האזורי עם ה-30 האלה, ולכן ביטלנו כרגע את המספר 30 על מנת שיוכלו לסיים את התיאוגדים האזוריים. גם 25 מועצות ורשויות של התאגדו מצד אחד, ומצד שני אפשרנו את זה, אומנם לא בהצעה עצמה, אבל אפשרנו לרשות המים לתת קנסות, שעד עכשיו לא אפשרנו, למי שלא מוכן להתאגד. זו לא חוכמה שחלק מאוגדים וחלק לא, או שכולם מאוגדים או שאף אחד לא מאוגד. נוסף לזה, כתוצאה מהבעיות של התיאגוד האזורי, לא אפשרו לרשויות לקבל דיבידנדים מרווחים של התאגידים על מנת להעביר אותם לתקציב העירייה, כדי שייתנו את זה בחינוך, ברווחה וכו'. עתה אנחנו מאפשרים, מבטלים את החסם הזה. יש עוד תיקונים בקריאה ראשונה שלמעשה מוסכמים על המדינה, בעיקר בנושא של מינוי דירקטורים בתאגידים, כולל ראשי ערים וחברי מועצות וכו'. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את ההצעה מצד אחד ומצד שני להעביר אותה לוועדת הכלכלה להמשך דיון.

אני מזמין את השר, שר האנרגיה והתשתיות חבר הכנסת ישראל כץ, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

אני נמצא כאן כדי להשיב על תיקון להצעת החוק של חברי יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן בעניין חוק תאגידי המים והביוב. כשר האנרגיה והתשתיות, ברצוני להדגיש את החשיבות של תאגידי המים והביוב וקיומם. תאגידי המים והביוב ממלאים תפקיד מרכזי בניהול ובהפצה של משאבי המים של מדינת ישראל, ויש להם תפקיד חשוב ביותר בכל הקשור להבטחת אמינות אספקת המים לתושבי ישראל שנים קדימה. מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים רבים, שמאתגרים את אספקת המים, ולכן הכרחי שיהיו לנו, נוסף לאלו שקיימים כיום, תאגידי מים וביוב חזקים ויעילים שיעזרו לנו לעמוד באתגרים הללו. נכון להיום יש 56 תאגידי מים וביוב, המספקים מים ל-156 יישובים, לצד 23 רשויות מקומיות שחייבות להתאגד על פי חוק וטרם עשו כן. בחוק תאגידי מים וביוב נקבעו מועדים מחייבים להקמת תאגידי מים וביוב ברשויות מקומיות שטרם עשו כן ומועדים מחייבים להקמת תאגידים אזוריים. המצב הנוכחי הוא שבפועל, עד היום אף אחד מהתאגידים או הרשויות הלא-מתואגדות לא מילא אחר הוראות החוק ולא מימש את חובת התיאגוד בהתאם למועדים הקבועים בחוק. התאגידים והרשויות המקומיות הגישו כמה עתירות לבג"ץ

טענות כנגד חובת התיאגוד האזורי. במאי 2022 ניתן פסק דין שדחה את רובן המכריע של העתירות והבהיר כי על כל התאגידים והרשויות המקומיות לממש את חובת התיאגוד האזורי עד סוף שנת 2022. ראשית, הצעת החוק כפי שהיא כוללת מועדים להקמת תאגידי מים וביוב ברשויות מקומיות שטרם עשו כן ומועדים מחייבים להקמת תאגידים אזוריים. עם זאת, מוצע לדחות מועדים אלו כך שיחולו בעוד כשנה וחצי ולא בהתאם למועד הקובע בחוק,

סוף שנת 2022. דחיית המועדים תאפשר בחינה מעמיקה של עתידם של תאגידי המים והביוב ושל המתווה הראוי להתייעלות במשק המים.

בהצעת החוק האמורה מוצע לבטל את ההגבלה שנקבעה בעבר, יוזם התיקון הוא זה שגם קבע את המגבלה בהצעת החוק בזמנו, דוד ביטן, שלפיה 56 תאגידי המים הקיימים וכן 23 הרשויות המקומיות שטרם התאגדו יחולקו ללא יותר מ-30 קבוצות. לצד זאת מוצע למחוק את הסעיף המורה על מגבלת הפטור מחובת תיאגוד אזורי,

אין לתת פטור אם כתוצאה ממתן הפטור, מספרן הכולל של החברות, ובכלל זה החברות האזוריות, יעלה על 30. זאת, על מנת לאפשר גמישות בקביעת מספר התאגידים האזוריים שיוקמו. שלישית, מוצע כי יימחק הסעיף שקובע שהחלטות החברה בדבר חלוקת דיבידנדים טעונות את אישורו של הממונה על התאגידים ברשות המים, ורווחי החברה אינם יכולים להיות מחולקים טרם השלמת החובה להקמתה של חברה אזורית הקבועה בחוק. במקום זאת, מוצע כי הממונה על התאגידים ברשות המים יהיה רשאי לאשר ייעוד רווחים לחלוקה לתאגידי מים וביוב שלא ביצעו אף שלב משלבי ההקמה של התיאגוד האזורי, אם יחלו בהליך עד למועד המתוקן, קרי, בעוד כשנה וחצי. שלושת הצעדים המוצעים בתיקון החוק שהציג חברי חבר הכנסת דוד ביטן משקפים את המדיניות שקבעתי במשרד האנרגיה והתשתיות ובשאר המשרדים שבהם כיהנתי בעבר, והגעתי להסכמות רחבות, תוך שמיעת כל הצדדים. התהליך שאנחנו עומדים לנקוט בו כעת: השינויים המוצעים נועדו לתמרץ את הרשויות המקומיות לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, לרבות חלוקת הרווחים לרשויות המקומיות, סכומים גדולים, שיופנו לרווחת ולטובת תושבי הרשויות המקומיות. בימים אלה מקיימת רשות המים, הכפופה למשרד האנרגיה והתשתיות בראשותי, בשיתוף משרד האוצר ומשרד הפנים, שיח פורה עם מרכז השלטון המקומי, במאמץ למצוא מתווה מוסכם לתיאגוד כל הרשויות. אני סבור כי קידום הצעת החוק יהיה תוך תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים וכי ההסכמות כאמור יוטמעו בנוסח ההצעה כפי שהיא תתגבש

החקיקה המתקדמים. אשר על כן, המלצתי לוועדת השרים לחקיקה כן לתמוך בחוק, על מנת לאפשר מצד אחד ריווח ותמרוץ של הרשויות לחלק דיבידנד לטובת התושבים וכלל הדברים האחרים, וגם לאפשר לפתור את עניין התאגידים בצורה מוסכמת,

לנצל את החלק החיובי שבהם, ולהסיר את המכשולים שמנעו מהם עד עכשיו לסיים את התהליך. לכן אני ממליץ לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לתיאום עם הממשלה בהמשך. תודה לשר כץ. נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי הכנסת.

אנא שבו במקומותיכם.

ההצעה להעביר

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים), התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים), התשפ"ג 2023,

של חבר הכנסת ינון אזולאי. יציג אותה חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה, חבר הכנסת ארבל. קצת יותר שקט במליאה ובעיקר מאחורי המליאה. קצת יותר שקט. סדרנים, תעזרו לנו בזה. עשר דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, אמרה התורה: "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ". בהצעת החוק הזו, הקמת הרשות הממשלתית למאבק בעוני, זכיתי כיועץ פרלמנטרי של כבוד השר יואב בן צור, בכנסת התשע-עשרה, לנסח ולכתוב לראשונה, במסגרת אימוץ המלצות דוח אלאלוף, דוח הוועדה למלחמה בעוני, שיזם השר מאיר כהן, שר העבודה והרווחה לשעבר, דוח חשוב ומשמעותי שמטרתו לצמצם את העוני במדינת ישראל ולפעול למיגורו. לצערי הרב, עד היום התוכניות הללו היו תוכניות במגירה, ולשמחתי הרבה,

עם כניסתה לממשלה הנוכחית, בהסכמים הקואליציוניים, עמדה על כך ודרשה שהממשלה תקים רשות ממשלתית למאבק בעוני, והמטרה המרכזית של אותה רשות היא בעצם לאגם ולתכלל את כלל משרדי הממשלה שפועלים לצמצום פערים בחברה ולצמצום עוני כדי שידעו לעבוד יחד. כאשר לפני למעלה מעשור הוקמה רשות האוכלוסין וההגירה, היא לקחה אגפים ממשרדי ממשלה שונים, כינסה אותם על בסיס אותה החלטה לרשות ממשלתית אחת, כדי שכל אותם משרדים וכל אותם אגפים ידעו לעבוד יחד לטובת המטרה של שמירת גבולותיה של מדינת ישראל. היום הכנסת באה ושמה על השולחן מטרה מרכזית שמשרדי הממשלה כולם צריכים להתכנס ולעבוד לפיה, שהמשמעות שלה: כולנו מחויבים למיגור העוני, כולנו מחויבים לצמצום פערים בחברה. ואני שמח מאוד שהצעת החוק הזאת, כשתעבור, תובא לטיפולו ולידיו האמונות של שר העבודה והביטחון החברתי יעקב מרגי,

ספק שידע לקחת את התהליך הזה ואת ההצעה הזאת וליישם אותה ולבצע אותה כמו שצריך. אומנם הצעת החוק הזאת, על פי המופיע ברשומות, רשומה על שמו של חברי חבר הכנסת ינון אזולאי. היא נעשית בשיתוף פעולה מלא, בוודאי, בוודאי. הצעת החוק הזו נעשית בשיתוף פעולה מלא עם חברי חבר הכנסת ינון אזולאי, לטובת כלל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, כולם ללא יוצא מן הכלל. אני סמוך ובטוח שיושב-ראש הוועדה חבר הכנסת הרב אייכלר, סגן יושב-ראש הכנסת, ידע לפעול בנמרצות כדי להביא אותה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בהקדם האפשרי. ברשותכם, אני אציג את נוסח הצעת החוק, הצעת חוק הקמת הרשות הממשלתית למאבק בעוני. תפקידיה של הרשות הם לגבש תוכנית רב-שנתית לצמצום העוני במדינת ישראל ותוכניות שנתיות, לתכנן ולקיים פעילויות הסברה ופעילויות אחרות כדי להעמיק את בקיאות הציבור בתחומי התכנון הכלכלי ברמה האישית והמשפחתית, הידע הכלכלי והצריכה הנבונה, להקים ולנהל מרכז מידע לאומי למידע ומחקר בתחום העוני והמאבק בעוני, לרבות התכנון הכלכלי, לקדם הכנת תוכניות לימודים בנושאי תכנון כלכלי, לייעץ ולסייע למערכת החינוך בכל סוגי מוסדות החינוך, בתיאום ובהסכמה כמובן של שר החינוך, בדבר תוכניות לימודים עיוניים ומעשיים בנושא תכנון כלכלי, לתאם בין משרדי הממשלה השונים,

זה הסעיף החשוב והמשמעותי, לבין הרשויות המקומיות בכל הקשור למאבק בעוני, ובכלל זה לקדם שיתופי פעולה בין משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, בתי ספר וגופים נוספים הפועלים למאבק בעוני, לרבות חינוך לתכנון כלכלי.

הצעת החוק הזאת היא התגשמות החזון של המדינה היהודית: "כי תראה ערם וכסיתו"; "ועניים מרודים תביא בית"; "ומבשרך לא תתעלם" אלה ציוויי התורה. אלה ציוויים שמחויבים אנחנו לפעול בעבורם יחד, קואליציה ואופוזיציה, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולנו כאחד, ולהביא את מדינת ישראל למקום טוב יותר, שבו נזכה לצמצם פערים ולהביא למיגור התופעה הקשה הזו של העוני, שבסוף פוגעת בנו כחברה ועולה לנו הרבה הרבה יותר יקר מההשקעה הזאת. זו השקעה שתביא בסופו של דבר, כל שקל שיושקע במיגור עוני יביא רווחה כלכלית ויכניס לקופת המדינה גם פי כמה וכמה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. להצעה הזו הוצמדו שתי הצעות חוק, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ושל חברת הכנסת נעמה לזימי. אני מזמין את חברת הכנסת תומא סלימאן לנמק את הצעתה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל): כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, רק לפני שבוע וחצי יצא דוח העוני של הביטוח הלאומי, ואנחנו כל שנה גם קוראים את דוח העוני האלטרנטיבי, שלצערנו מביא בפנינו עובדות מאוד קשות על מצב העוני במדינת ישראל, ששני מיליון אזרחים, ובהם 854,000 ילדים, כולם חיים מתחת לקו העוני וסובלים מהרבה תופעות לוואי, כמו העניין של לבחור בין תרופות לבין אוכל, כמו העניין של חוסר ביטחון תזונתי, פגיעה קשה, במיוחד אם זה הילדים, באפשרויות שלהם להתפתח ולקבל גם חינוך מתאים וגם חינוך מעשיר, מעבר למה שנותנים בתי הספר. אני חושבת שהגיע הזמן, ואני שמחה שגם חבר הכנסת ארבל הגיש את הצעת החוק הזאת, שאנחנו מגישים אותה ומניחים אותה על שולחן הכנסת

כמה קדנציות. היא סוף-סוף מגיעה להחלטה, ואני מאוד מאוד שמחה שאולי הכנסת הפעם כן תתמוך בהקמת הרשות, כדי שתהיה קודם כול הצהרה מאוד ברורה שהמדינה לוקחת אחריות על תופעת העוני ועל מיגור העוני. העוני הוא לא בעיה אישית של אדם, היא תוצר של מדיניות כלכלית דורסנית שגורמת לעוד ולעוד אנשים ליפול מתחת לקו העוני. אני חושבת שהגיע הזמן להצהרה כזאת ולעשייה כדי למגר את תופעת העוני. הגיע הזמן לעשות סנכרון בין כל הגורמים הממשלתיים שאמורים לטפל בתופעה, ואת זה הרשות כן תוכל לעשות. אני רוצה להודות לארגון פתחון לב, שאנשיו היו שותפים, לפחות איתי, בהכנת הצעת החוק. אני מאוד מודה להם על העשייה. הגיע הזמן שעניין מיגור תופעת העוני יהפוך למדיניות ולא למעשה צדקה. יכול להיות שאני מציעה את אותה הצעת חוק לא בגלל שאני מאמינה שמישהו צריך לתת מפתחון לב, וזה נכון, לעניים, אלא צריך שתהיה מדיניות ברורה ואחריות של המדינה למגר את התופעה, לשנות את מדיניות הכלכלית שגורמת לאנשים לרדת מתחת לקו העוני ולסייע לאנשים לטפס מעל לקו הזה. תודה, כבוד היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק את הצעתה. לאחר מכן יסכם השר יעקב מרגי. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה, כבודו יו"ר הכנסת. כנסת נכבדה, גם בימים הקשים האלה יש רגעים שהם רגעים מרחיבי לב ונותני תקווה, כמו הרגע הזה, שהחוק החשוב הזה להקמת הרשות למלחמה בעוני עולה. גם אלינו פנו מפתחון לב, ואני מודה להם על זה, שנכיר את החוק הזה, נגיש אותו, ואכן כך נעשה. אני רוצה דווקא לדבר על מטרות נוספות של חוק זה, ואני גם אגיד את זה לחברי היקר, לא. קצת יותר שקט במליאה. סדרנים, תעזרו לנו לעשות יותר שקט. באמת, אי-אפשר לשמוע כלום.

כבוד שר הרווחה, שכמו שאמרתי, בעבורי אתה נקודת אור בממשלה הזו.

הרשות הזו תהיה הצלחה אמיתית, בתקווה שהחוק הזה יחוקק עד הסוף, כשהיא תפעל לא רק לחקר העוני ולטיפול בצורך להרים את הראש, לתת אוויר לאוכלוסיות הכי מוחלשות, אלה שסובלות מאי-ביטחון תזונתי, ונוער בסיכון, וילדים בסיכון, ואנחנו יודעים את כולם, אלא שהיא גם תפעל לניתוק העוני הרב-דורי. לא סתם הצטרפת לקריאה להחזרת חוק רן כהן, זכויות רכישה לדיירי הדיור הציבורי, כי החוק הזה הוא חוק שלא רק נותן זכויות, אלא הוא מנתק עוני רב-דורי. ניתוק עוני רב-דורי עובר בהמון המון המון צעדים. אני דווקא, לפני שאני אמשיך, רוצה להקריא את שירה של שירלי קרוואני, "ענייה שכמותך", שכולל את כל הסטראוטיפים על עניים ואת כל הדעות הקדומות: אם את ענייה, אל תצבעי את השיער, בטח שאל תחשבי על גוונים, הלוא את מספרת כמה החיים שלך דהויים. // אם את ענייה, אל תטפלי בציפורניים, בטח שלא תבני אותן, הלוא את מספרת כמה החיים שלך שבורים. // אם את ענייה, אל תעשני, בטח לא סיגריות כאלו מחו"ל, הלוא את מספרת שהמציאות שלך חולה.

אל תקטרי, אל תתלונני, בטח לא על המדינה, ואל תספרי לנו כמה רע, פשוט אל תספרי. // אם את ענייה, את בטח סתם פרזיטית. אז יאללה, קומי עצלה, וצאי לעבודה. כל משרה תקבל אותך בשמחה. // עייפה, מותשת, עם שיער דהוי, ציפורניים אכולות, נטולת שמחה ותקווה. זה שיר חזק. לפעמים הוא מספר יותר מנאום שלם, מלמד שכדי לצאת מהעוני צריך גם להתפרנס בכבוד ולחיות, וצריך מדינה שתראה ברווחה וחיים בכבוד ערך עליון, כדי שבכלל לא נצטרך רשות למיגור העוני. אני כן רוצה להגיד תודה לחברים, לינון אזולאי, למשה ארבל, לעאידה תומא סלימאן, לכל האנשים שמסתכלים יום-יום וזוכרים למה אנחנו פה. אני באמת חושבת שהקואליציות המשותפות האלה בינינו הן מעל הכול. גם ברגעים הכי קשים והכי משבריים עדיין אסור לוותר על הסיבה שנשלחנו לכאן והגענו לכאן. תודה רבה. משפט אחרון: אין דבר יותר פוליטי ממחיר הלחם.

תודה לחברת הכנסת נעמה לזימי. יעלה ויבוא שר הרווחה חבר הכנסת, כבר לא חבר כנסת, שר הרווחה יעקב מרגי. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת בכלל וחברי הכנסת המציעים בפרט, מכובדיי השרים, אורחים יקרים, יום גדול למדינת ישראל. אני בעשור השני, תחילת העשור השלישי שלי בכנסת,

פעלנו ודיברנו ורצינו, גם מחוץ לכנסת, לדבר כדי לא להתעסק, לא להופיע בדוחות העוני. לא נתנו לנו לדבר על כך. ניסו לומר לנו: די, תראו, אחרים הצליחו. אכלו לי, שתו לי. אני, ברשותך, ברשותכם, חברי הכנסת, אקרא קודם כול את התשובה הרשמית שלי לפרוטוקול, ולאחר מכן אדבר מנהמת ליבי. חבריי חברי הכנסת, העוני בישראל הינו תופעה חמורה הנעוצה במדיניות כלכלית של ממשלות ישראל לאורך השנים. מחוללי העוני הם לא המוסד לביטוח לאומי ואף לא השכבות המוחלשות בעצמן ואף לא הקצבאות, מחוללי העוני הם הפערים בחינוך שאנו חווים מזה שמונה עשורים. אנחנו, מדינת ישראל, מהמובילים בפערים בחינוך מבין המדינות המפותחות. הפערים בבריאות, מי שלא יודע שיש ממשק ישיר בין תזונה נכונה,

אורח חיים בריא, בין שיניים בריאות לבין הביטחון העצמי של הילד ורמת ההישגיות שלה והצלחה, כנראה שלא מבין מה זו מדיניות רווחה. הפערים בבריאות, הסללה רבת שנים,

של אוכלוסיות רבות לפריפריה. ומה הקשר?

כי רשויות חלשות פשוט משקיעות פחות בחינוך, בבריאות, ברווחה, לעומת רשויות חזקות. ההסללה במערכת החינוך וההסללה בתעסוקה יצרו שכבה שלמה של דור שני ושלישי לעוני.

ללא צעדים משמעותיים מצד הממשלה בפעולה רב-משרדית, רב-מערכתית, זו לא משימה של משרד הרווחה בלבד, אנחנו מטפלים בתוצאות של העוני, בתוצאות של הפערים בחינוך, בתוצאות של הפערים בבריאות, בתוצאות של תעסוקה לא מיטבית. אנחנו במשרד הרווחה מטפלים. לכן נדרשת כאן קודם כול פעולה רב-משרדית ורב-מערכתית. ואני אומר, עוד זרוע חשובה שחייבת להצטרף למאמץ ולמאבק זו הסכמה רחבה של החברה הישראלית ושל מובילי הדעת בחברה הישראלית, של השלטון המקומי, הסכמה רחבה על חלוקה חדשה של המשאב הלאומי. מה שהיה נכון לפני 50, 60 ו-70 שנה כנראה לא נכון היום, לכן צריך גם הסכמה רחבה לחלוקה מחדש של המשאב הלאומי, ורצון כן, רצון כן, תמיד מדברים, דיבורים לבד לא יועילו, רצון כן להוציא אל מעל לקו העוני אוכלוסיות רבות. נמשיך לקבל דוחות מהמוסד לביטוח לאומי ומגופים מחקריים שונים שייצרו כותרות אחת או שתיים למשך יום או יומיים, והכלבים נובחים והשיירה

לכן הצעת החוק הזו המוצגת מבוססת על העקרונות, רבותיי, לא המצאנו דברים. הצעת החוק מבוססת על העקרונות של דוח ועדת אלאלוף, דוח העוני. אנחנו באומץ שמנו זאת על השולחן. באומץ רב תנועת ש"ס לקחה את המשרדים החברתיים. מי שמכיר את המשרדים, משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד העבודה, משרד הבריאות, הם משרדים קשוחים. יכולנו להתפנק על משרדים אחרים ולייצר כותרות. לקחנו זאת כאתגר, וכל הממשלה וכל החברה בישראל צריכות להתגייס. לא עוד השלמה עם דוח עוני כזה שמצייר ומציג עוד עלייה ועוד עלייה. אנחנו בעשור השמיני של מדינת ישראל הגענו לחלל, אנחנו סטרטאפ ניישן, אין שום סיבה שלא נדע להתמודד עם העוני. העוני הוא לא גזרת גורל. יש סיבות אובייקטיביות, יש סיבות לא אובייקטיביות, ואנחנו יודעים לטפל בהן. צריך לרצות, וזה אפשרי. ולכן הצעת החוק הזו היא באמת בשורה. היא בקריאה טרומית, ונתקדם.

כפי שאמרתי, הצעת החוק המוצגת מבוססת על העקרונות של דוח ועדת אלאלוף,

הצעת החוק המוצגת לפניכם חשובה מאין כמותה. הצעה זו מטרתה להוביל הקמת גוף שירכז ויוביל את היישום, התכלול, המעקב והתיאום של צורכיהם של אותם האנשים החיים בעוני. רק לאחרונה אנו עדים לדוח העוני שפורסם באמצעות המוסד לביטוח לאומי ובו עולים נתונים לא פשוטים המעידים על כך שמי שנמצא מתחת לקו העוני נמצא רחוק מהקו, נמצא בעומק. יש מושג של עומק העוני, וזה האתגר שלנו. זה נתון שצריך לזעזע את כולנו, רבותיי. מדובר על אנשים שקופים עד היום.

לא עוד. אותם קשישים, אזרחים ותיקים, אותם משפחות וילדים שחווים מציאות חיים יום-יומית קשה, לא פשוטה ומאתגרת, הצעת החוק באה להגדיר בחוק גוף שיתכלל את נושא הטיפול בעוני, תוך הסתכלות ובחינה רב-ממדית, שיתוף פעולה ותיאום בין-משרדי מלא וכפוף למשרד הרווחה. הגוף שיוקם יורכב מנציגי משרדי הממשלה השונים שעיסוקם קשור במאבק בעוני ונציגי ציבור העוסקים בתחומים הרלוונטיים לעוני בישראל ובעלי ידע וניסיון בתחום זה. הרשות הלאומית למאבק בעוני תפעל במשרד הרווחה, תגבש תוכניות רב-שנתיות למאבק בעוני, תייעץ לממשלה בתחומי המאבק בעוני ותתאם בין משרדי הממשלה השונים ובינם ובין הרשויות המקומיות בכל הנוגע למאבק בעוני. בנוסף, הרשות הלאומית שתוקם תקיים פעילות הסברה במטרה להעמיק את הבקיאות בציבור בתחומי התכנון הכלכלי ותכלול מרכז לאומי למידע ומחקר בתחום העוני והמאבק בעוני. הרשות תנוהל על ידי מנהל רשות. מועצת הרשות, שתתווה את מדיניות הרשות, תפקח על פעילות המנהל. הרשות תאשר את התוכניות השנתיות והרב-שנתיות ואת אופן חלוקת התקציב של הרשות. אני כשר הרווחה והביטחון החברתי אמנה מועצה בת 15 נציגים שבה ישב נציג מקצועי מטעם משרדי ומטעם משרדי הממשלה השונים. הרשות תכין ותגיש לאישורי הצעה לחלוקת תקציב שימומן מתקציב המדינה וייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב של משרד הרווחה והביטחון החברתי. רבותיי, לסיכום, זו בשורה, זו אמירה. חבריי המציעים זו אמירה, חברי המזכיר, השר מרגי פונה לחברי הכנסת המציעים. מעבר להצעת החוק בקריאה הטרומית נדרשות כאן נחישות והתמדה שלכם. לממשלה יש אתגרים רבים, עכשיו אנחנו חשים זאת וחווים זאת בדיוני התקציב. אתגרים רבים. לצערנו הרב, חוץ מאיתנו אף אחד לא שם את סוגיית המאבק בעוני במרכז העשייה שלו. נדרשות כאן נחישות והתמדה. לא לתת למשרדי הממשלה, אני קורא לכם וגם לנו, גם לנו: אל תיתנו לנו לשקוע במציאות היום-יומית של המשרדים שלנו, שממילא היא קשה, ממילא היא קשוחה. אתם, התפקיד שלכם לדחוף במורד ההר, במעלה ההר,

העושים במלאכה, כדי שנביא זאת לכלל יישום. יבורכו כל העוסקים במלאכה, מהקואליציה, מהאופוזיציה, מהממשלה, כל משרדי הממשלה.

ועדת השרים לחקיקה, בהתכנסה השבוע, החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, כמובן בכפוף להבנות ולתיאומים. אנחנו רוצים שהכול לא יהיה מעל הראש שלנו. אנחנו מאמינים בעקרון הפרדת הרשויות, אבל המשך החקיקה מחויב בתיאום עם משרדי הממשלה השונים, כפי שהחליטה ועדת השרים לענייני חקיקה. אני קורא לכל חברי הכנסת מכל חלקי הבית להתגייס ולתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לכולם.

תודה לשר יעקב מרגי. מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אם הוא עומד על התנגדותו, אני מזמין אותו לנמק אותה.

בבקשה, חבר הכנסת חוג'יראת, שלוש דקות לרשותך. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, למרות חילוקי הדעות שיש בין חברי הכנסת בתוך הבית הזה, למרות שלפעמים אנחנו שומעים כל מיני התבטאויות גזעניות, שיח לא מכבד, ישנם רגעים יפים שבהם חברי הכנסת בתוך הבית הזה מסכימים על נושאים מסוימים. אחד מהם זה נושא המלחמה בעוני. עוני לא מפריד בין ערבי ליהודי, חילוני לדתי. אדוני, אני חייב רגע להפסיק את אדוני. אדוני עלה כדי להתנגד להצעת החוק. כרגע אני שומע רק דברי שבח, אלא אם כן אדוני מתכוון להתנגד.

זה על פי התקנון. הוא שוקל את זה. אני שוקל את זה תוך כדי. אולי נשכנע אותו. אדוני, אם אתה תומך בחוק, אני לא יכול לאפשר לך. אני מצטער, זה תקנון הכנסת. מותר לו.

אם אחר כך אני משכנע אותו להצביע בעד, אין בעיה.

אל תגיד שאתה תומך, זה הכול. לא תומך.

לא תומך.

אם לאחר דברי השר קיש הוא ישתכנע, זה דבר אחר, אבל כרגע זה לא המצב המתאים, חבר הכנסת טיבי. אני מצטער, אדוני. אני לא תומך, אני שוקל בסוף לתמוך. לא, לא, אדוני. יש עוד חברי כנסת שבוודאי רוצים לעלות בכל הצעת חוק, אבל המנגנון הזה מיועד להתנגדות. אולי אדוני ימצא את הזמן היותר-מתאים לדבר. טוב, אני במשפט אחרון, מסיים, בסדר? בעצם, אני עליתי לכאן להגיד

שבתוך הבית הזה לפעמים אנחנו מסכימים על נושאים לטובת החברה כולה. אני כמובן לא אתנגד להצעת חוק, שהיא רק מיטיבה עם כל החברה, ערבים כיהודים.

תגיד, תגיד למרות הערות, תודה לאדוני. לפני ההצבעה, אני מקבל שאלה פה: האם היוזמים כולם, כולל חברת הכנסת לזימי, אני רוצה לעלות לענות.

האם היוזמים מסכימים להצעת הממשלה? מסכימים. ינון אזולאי, בבקשה, שלוש דקות לאדוני במענה להתנגדות.

חבר'ה, רק התחלנו את היום, יש זמן לכולם. למה אתם בלחץ שם בסיעות? תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, כבוד המציעים חברי הכנסת משה ארבל, נעמה לזימי, עאידה תומא סלימאן,

חוג'יראת, אני מדבר אליך, לשכנע אותך עד הסוף. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד: אני חושב שזה יום היסטורי, לא פחות.

שבו אני חושב שעם ישראל צריך להתרגש. זה יום שבעזרת השם יוכל לתת מענה בחכות, שזה בעצם יהיה המענה למלחמה האמיתית בעוני. מ-2014, כשהוגש הדוח, לא היה דבר כזה, הסכמה קואליציה-אופוזיציה. משפחות עניות מביטות בנו עכשיו ואומרות: אנחנו מחכות לחכות האלה הרבה זמן, שהמשפחה תקבל את החכה. אני רק אזכיר לכם מה היה בממשלה האחרונה, עאידה, הגשת איתנו ביחד: 53 התנגדו, בנט הגיע לפה באותו רגע,

להצבעה הזאת במיוחד, ו-52 הצביעו בעד. על חודו של קול. יכולנו כבר היום להיות בעיצומו של התהליך, בעיצומה של הרשות. אני חושב שהיום זו תעודת הוקרה לממשלה שהסכימה לכך, לחברי קואליציה ואופוזיציה שמצביעים על כך. זו תעודת כבוד לנו שאנחנו יודעים להתאחד בשביל עם ישראל. אני מסתכל על פתחון לב,

אני מסתכל על עמותת לתת, על חסדי נעמי ועל עוד עמותות רבות שנלחמות כל היום בעוני, את מה שאנחנו כמדינת ישראל לא עשינו מספיק, הם היו בנעליים שלנו. אנחנו עכשיו נכנסים לתוך הנעליים האלה ומביאים את החכות לאותן משפחות, לאותן משפחות עוני שבהן הילד קם בבוקר ואומר לאבא, אבא שואל אותו: מה לשים לך, עם חמאה או בלי כלום? וכשהחמאה היום מתייקרת, מה אנחנו עונים לו? אני לא מדבר על המשפחות האלה שאפילו לחם בבוקר אין להן, שהם הולכים לישון רעבים כשהבטן שלהם מתהפכת וקמים רעבים. איך הם יכולים ללכת ללמוד? על אותה קשישה שהולכת ומחטטת בפחים. אז נכון, אנחנו לא פותרים את כל הבעיה עכשיו, אבל זו תחילת הדרך לפתירת הבעיה הגדולה ביותר של המלחמה בעוני. אני רוצה להודות לשר הרווחה על הירתמותו לעניין, לשר יואב קיש, שביום שישי דיברנו, יש שם דברים שנוגעים למשרדו והוא אמר לי: ינון, אני יודע שאתם נלחמים באמת, ואנחנו נעשה הכול בתיאום ובהסכמה, ולשר המשפטים, שאישר גם הוא, ולכולם, וליושב-ראש התנועה, אריה דרעי, שלקח על עצמו,

את המלחמה בעוני בקמפיין של הבחירות ובכל דבר ועניין.

כי אנחנו באנו מהמקומות האלה. אנחנו מכירים את המקומות בקריית שמונה, בירוחם, בעפולה ובכל המקומות האלה.

עניים יקרים, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו פה מרגישים אתכם, כי אנחנו באים מהמשפחות האלה. אנחנו פה להמשיך להילחם בשבילכם, ובשם השם נעשה ונצליח, ובקרוב גם נברך על המוגמר.

תודה לחבר הכנסת ינון אזולאי. ונעבור להצבעות. אנא התיישבו במקומותיכם.

ההתחייבות כבר נרשמה לפרוטוקול. אני לא שמעתי. כן, כן. התחייבות המציעים להצעת הממשלה נרשמה בפרוטוקול. ואנחנו עוברים להצבעה, ראשית, על הצעת החוק של חבר הכנסת ינון אזולאי, הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ג 2022. הצבעה.

להעביר את הצעת

50 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה, ותעבור לוועדת העבודה והרווחה. נצביע כעת על הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אין ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני התשפ"ג 2022,

45 בעד, נוסיף את קולו של חבר הכנסת עטאונה. אלהואשלה, ההצבעה נרשמה, אני רואה שזה מסומן.

חבר הכנסת אלהואשלה, אצלך זה סומן, ירוק. אתה הצבעת? אנא, מדור מחשב, בדוק. בהתאם אנחנו נתקן את הפרוטוקול. נרשמה הצבעתכם בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת החוק הזאת עברה ותעבור לוועדת העבודה והרווחה להכנתה. כעת נצביע על הצעת חוק הרשות הלאומית של חברת הכנסת נעמה לזימי.

להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני,

46 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת החוק הזאת עברה ותעבור לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק העונשין (תיקון, הארכת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אליהו רביבו. אנא, חבר הכנסת רביבו, דקה מהצד לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, עבירות מין הן מסוג העבירות הכי משוקצות שקיימות בעולם. יתרה מזו, אפילו בבתי הכלא האסירים מתעבים את מי שפגע מינית באחרים. לא ייתכן שאדם שעבר תקיפה מינית לא יוכל להתלונן על הפוגע בו רק בשל פרק הזמן שחלף משום שלעתים לוקח לקורבן זמן רב להתגבר מעט על הפצע הנפשי שפער בו התוקף. כיום החוק שאותו אני מציע לשנות מאפשר לאדם להתלונן על הפגיעה המינית בו רק עד גיל 28, אך למעשה פרק זמן קצר זה אינו מספיק כלל ועיקר, ורבים מהנפגעים לא יכולים לממש כך את זכותם להביא את התוקף שלהם לדין צדק. בכוונתי לקדם בהצעת חוק חשובה זו את הארכת פרק הזמן שיחלוף עד להתיישנות על עבירות מין מגיל 28 לגיל 50. זוהי חובתנו כחברה וכמחוקקים לאפשר כל סעד שרק ניתן למי שעברו תקיפה מינית, בוודאי ובוודאי כאשר היו ילדים קטנים או חסרי ישע.

חברה בריאה צריכה למצוא את כל הדרכים להקיא מתוכה את עברייני המין והאנסים שפושעים בנו ובילדינו באופן המחריד והחמור ביותר. אדוני, לסיום. אמשיך להשמיע את קולם של נפגעי התקיפות המיניות מעל כל במה, בבית הזה ובכל מקום שרק אוכל. אני מציע לחבריי באופוזיציה להצטרף להצעת חוק חשובה זו. תודה רבה לכם. תודה לחבר הכנסת רביבו. יעלה וישיב שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת יריב לוין. עשר דקות לרשותך,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, ראשית, חבר הכנסת אליהו רביבו, אם אינני טועה, זו הצעת החוק הראשונה שלך שמגיעה לקריאה טרומית.

כבר שנייה, אז ההספק שלך מדהים בזמן כזה. אז אני מברך אותך לא רק על הסטטיסטיקה, אלא על הבאת הצעת חוק חשובה מאוד, שבהחלט ראוי להתברך בה וביוזמה, איך אומרים, שלא היה צריך מאמץ לשכנע שראוי לקדם אותה. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק העונשין ולהאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים כך שההתיישנות תחל רק ביום שבו הגיע נפגע העבירה לגיל 50. כיום תקופת ההתיישנות בעבירות שבוצעו בקטין בידי בן משפחה או אחראי מתחילה כשמלאו לנפגע 28 שנים, ותקופת ההתיישנות בעבירות שבוצעו בקטין בנסיבות אחרות מתחילה כשמלאו לו 23 שנים. תכלית ההצעה היא להכיר בקשיים האובייקטיביים, לצערנו הרב, שבפניהם ניצבים נפגעי עבירות אלו בבואם לדווח על עבירות מין שבוצעו בהם כקטינים, דבר שבאופן טבעי לוקח לאדם שנים ארוכות עד שהוא מסוגל לבוא ולשים אותו על השולחן ולדבר עליו. בבסיס ההצעה עומדת בעיניי תפיסה מאוד נכונה שלפיה לחברה יש עניין ויש חשיבות בהעמדה לדין של פוגעים מינית בקטינים. מטבע הדברים, אני חושב שזה אחד הדברים המזעזעים שיש וערך שראוי מאוד להגן עליו. יש אינטרס ציבורי ברור לקבוע תקופות התיישנות מיוחדות וארוכות באופן משמעותי על עבירות מין שבוצעו בקטינים, נוכח החומרה של העבירות האלה, ובוודאי נוכח הקושי בחשיפתן, כפי שנאמר כאן קודם. נוכח המאפיינים האלה תקופות ההתיישנות בעבירות מין בקטינים הן ארוכות יותר. עם זאת, אני חושב שיש בהחלט מקום להחמרה בעניין. צריך למצוא את נקודת האיזון הנכונה. הנושא הזה נמצא בעבודת מטה שנעשית גם במשרד המשפטים, שמתמקדת באיחוד והתאמת תקופות ההתיישנות בחוק לעבירות מין בקטינים שבוצעו בידי בן משפחה או עבירות מין שבוצעו בידי אחרים. לכן, מה שאני מציע הוא כמובן לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית ולהמשיך לקדם את הליכי החקיקה בתיאום עם משרדי המשפטים, החינוך והמשרד לביטחון לאומי, שביקשו להיות שותפים בתהליך הזה. ועדת השרים ביקשה לתת פרק זמן לכך שההצעה תמשיך ותקודם רק לאחר שתובא הצעת חוק ממשלתית בנושא. אני רוצה להציע, חבר הכנסת רביבו, שאם אנחנו נראה שבתוך פרק זמן של כחודש הדברים לא מתקדמים, יכול להיות שכבר נעשה צעד של קידום לקריאה הראשונה, כדי לזרז את כל המערכות,

לקדם את העניין, על מנת שהחוק הכל-כך חשוב הזה יחוקק וייעשה במהרה. אני שוב מברך אותך,

הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק, בכפוף להתניות כפי שהצגתי קודם.

אני מודה לשר לוין. ואנו נעבור להצבעה. אנא התיישבו במקומותיכם. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, הארכת ההתיישנות בעבירות מין

התשפ"ג 2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה,

חוק ומשפט להכנתה. נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד:

של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר כץ לנמק את הצעת החוק. לפרוטוקול נוסיף גם את חברת הכנסת צגה מלקו כמצביעה בעד הצעת החוק שעלתה

חוק-יסוד: הממשלה קובע כיצד תורכב ממשלה במדינת ישראל, כיצד יצורפו אליה שרים וכיצד ומתי תסתיים כהונתו של שר. חוק-היסוד קובע שממשלה שהורכבה נדרשת להתייצב בפני הכנסת, להודיע על קווי היסוד שלה ועל חלוקת התפקידים בה ולבקש את אמון הכנסת.

כל שר בישראל ממונה על ידי ראש הממשלה והממשלה, בסיומו של הליך משא ומתן קואליציוני מורכב וממושך, או כתוצאה מהליך זה ומהסכמות בין מפלגות הקואליציה השונות, ולאחר מכן גם זוכה לאמון הכנסת, שמצביעה בעד מינויו. אשר לכל שר מופעל שיקול דעת של גורמים פוליטיים שונים משתי הרשויות, המבצעת והמחוקקת. בנוסף קבע המחוקק בכובע הכנסת כרשות מכוננת מהם תנאי הכשירות לשרים, כיצד מופסקת כהונתו של שר, אם בשל התפטרות, פיטורים ואם משום שהוגש כנגדו כתב אישום. המחוקק היה ברור: כיצד שר מתמנה, אילו גורמים מפסיקים כהונת שר ולמי נתון שיקול הדעת בגורמים אלו. ב-1993 קיבל בית המשפט העליון החלטה שהבחינה בין תנאי הכשירות הקבועים בחוק לבין הצורך להפעיל שיקולים של סבירות במינוי השרים ופיטורם. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו הוחלף שיקול דעת ראש הממשלה, חברי הממשלה, ראשי מפלגות הקואליציה וחברי הכנסת בשיקול דעת של שופטי בית המשפט העליון. בשעתו נקבע ששיקול הדעת של ראש הממשלה דאז יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אינו שיקול דעת סביר, והוא חויב לפטר. מאז הובעה ביקורת רבה על הלכה זו, שבה בית המשפט חצה את הקו המשפטי ונכנס לזירה הפוליטית. אף כבוד השופט נעם סולברג, שופט בית המשפט העליון, ציין שלבית המשפט אין גישה עדיפה כשמדובר בשאלה ערכית כמו ביטול מינוי פוליטי מטעמי צדק, מוסר והגינות. עמדה דומה השמיעה פרופ' רות גביזון, זיכרונה לברכה, יום למוחרת קבלת ההחלטה ב-1993. כך היא כתבה יום לאחר שניתן פסק הדין המקורי: "החוק אינו מטיל חובה מפורשת לפטר את דרעי ופנחסי. למרות זאת, קובע בית המשפט כי ההחלטה שלא להפעיל את שיקול הדעת המאפשר לפטר שר או סגן שר היא בלתי סבירה באופן קיצוני, להערכתי",

"מצב זה יכול להיות פתח מדאיג להמשך התהליך של איבוד ההבחנה בין שאלות משפטיות, שראוי כי בית המשפט יכריע בהן, ושאלות שיש להכריע בהן במוקדי החלטות אחרים, שכן כשהדבר נוגע להערכת פעולות שלטוניות שנויות במחלוקת, במה עדיף בית המשפט על משקללים אחרים?" בשנת 2001 תיקן המחוקק את חוק-יסוד: הממשלה, וקבע סטנדרט ברור. החוק החדש קבע שכהונת שר תפקע ביום שבו הורשע בבית משפט בעבירה שיש עימה קלון. התיקון נועד לבטל את ההלכה, אך זה לא מנע מבית המשפט להמשיך להפעיל שיקולי סבירות לפסילת מינויים. על כך כתב פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר: "פרשנות המותירה בתוקפה את הלכת דרעי-פנחסי לאחר חקיקת חוק-יסוד: הממשלה בשנת 2001 היא שגויה וחוטאת לעקרונות יסוד בדיני פרשנות. עקרון יסוד אחד הוא נאמנות השופט למחוקק. במשך למעלה מ-40 שנים היינו ככל העמים, ובית המשפט לא התערב במינויים על בסיס רמתם המוסרית של המועמדים. לפני מעט יותר מ-25 שנים השתנתה התמונה עם מתן פסק הדין. הגיע הזמן לשאול אם המצב כיום הוא אכן טוב יותר ממה שהיה ב-40 השנים שלאחר קום המדינה, ואם הנזק שנגרם עקב הלכות אלה איננו עולה על תועלתן". והנזק כאן, חברי הכנסת, הוא ברור. זה נזק גם למחוקק וגם לבית המשפט. הנזק למחוקק הוא שאין ערך לחוק שחוקק, ולבית המשפט הנזק הוא בכניסה לשדה פוליטי לא לו. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו שבפניכם מבקשת להחזיר את סדרי ההתנהלות התקינים בעניין מינויי שרים. היא מבקשת להבהיר את הוראות החוק: מינוי שרים והעברתם מתפקיד צריכה להיות על פי תנאי הכשירות הקבועים בחוק. כל מינוי שר נתון לביקורת של הכנסת, שכן להוצאת המינוי לפועל נדרש אישור הכנסת. אלו פעולות המצויות בליבת הפעילות הדמוקרטית ומהוות סוגיה פוליטית שההכרעה בה אינה ערכית מטעם בית המשפט. הנחת הבסיס היא שהכנסת מייצגת את רצון העם הריבון, שיוצא לבחירות לבחור את נציגיו. הכנסת היא שמאשרת את הרכב הממשלה וצירוף שרים, וממלאת בכך את רצון הבוחר. אישור המינוי מבטא את רצון הבוחר מחד גיסא ואת הזכות לבחור ולהיבחר מאידך גיסא, זכות שנוגעת גם לבחירות לכנסת וגם למינוי לתפקיד שר, במערכת הקיימת זהותם של שרי הממשלה מבטאת גם היא את רצון הבוחר. לפי ההצעה, לא תהיה ביקורת שיפוטית מטעם כל ערכאה שיפוטית, לרבות בית המשפט העליון או בג"ץ, לגבי כל עניין שקשור למינוי של שר והעברתו מכהונה

המשמעות היא שגם מינויים של שרים בשעת הרכבת הממשלה או בצירוף שרים לאחר מכן וגם שאלת העברתם מתפקיד לא יהיו נתונים לביקורת שיפוטית, למעט שאלת עמידתם בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה. בסעיף 6 קבע המחוקק מהם תנאי הכשירות, והרשות המבצעת לא יכולה להתעלם מקביעה זו או לעקוף אותה. מכאן הצורך להקנות לבית המשפט את הסמכות לבחון את המינוי בהקשר זה. מדובר בהצעה מאוזנת ונכונה, המבקשת לבטל בבירור את הלכת דרעי-פנחסי ותו לא. הקפדנו שלא להשליך את התינוק עם המים, לגעת רק בנושאים הדורשים תיקון, ולא לפגוע בסמכויות בית המשפט הנתונות לו בדין, אלא רק להבהיר את גבולות סמכויותיו ולהבהיר כי לא ניתן יהיה לבצע הדחה של נבחרי ציבור במסגרת ביקורת שיפוטית. יהיו שיטענו שההצעה נועדה לפתור בעיה ספציפית במינוי שר מסוים אבל העובדה שבאיחור של 30 שנים המחוקק מבקש לתקן הלכה שנכתבה עליה ביקורת רבה ופגעה גם באמון הציבור בבית המשפט, היא לא סיבה לא לחוקק זאת עכשיו. אבקש מחבריי להבחין בין תיקון החקיקה החשוב הזה לבין הרקע או העיתוי. בסוף מדובר פה בתיקון שמייצר את ההבחנה הנכונה באופן הכירורגי ביותר, ולא מאפשר כניסה של בית המשפט אל השדה הפוליטי, שנתון לסמכותן של הרשות המחוקקת והמבצעת. אבקש את תמיכת הכנסת בקריאה הטרומית.

תודה לחבר הכנסת כץ. אני מזמין את השר יריב לוין לבוא ולהשיב על הצעת החוק. בבקשה, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, עשר דקות לרשותך,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי כנסת, ראשית, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביע חשש שלאור ריבוי הצעות החוק שאני נדרש לענות עליהן, עוד נקבל את הרושם שמלוא כל הארץ משפט, ושהטענה שהכול, השר לוין, אנחנו מציעים שתרגיע קצת. זה בסדר. אנחנו חסים על בריאותך, חבר הכנסת קריב, קודם כול, אני מציע להרגיע הרבה, לא קצת. שנית, חבר הכנסת יישר כוח, אדוני. תודה רבה. שנית, חבר הכנסת קריב, יש אתגרי הרגעה שגדולים עליי. בספסלים האלה אני עוד מסתדר, כשאני מסתכל לכיוונך, זה יותר מורכב. תשמע, אתה, אם נשפוט לפי, תודה

אני לא חושב שזה דבר שלילי.

הפעלתנות שלך בזמן הנאום שלי ביום שני הייתה בהחלט מאתגרת. אני שמח להתנגד בתקיפות למה שאתה עושה.

כדי שלא נקבל רושם מוטעה, יש הרבה עניינים שנוגעים למערכת המשפט או לנושאים משפטיים, אבל לא מלוא כל העולם משפט, ואת זה חשוב לומר גם כאן. מכאן אעבור להצעת החוק של חברי חבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש הקואליציה, שמבקשת לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, אתם יודעים, אלה הרגעים שבהם אני אומר: אשרי המצב שאני לא צריך לעסוק בגיוסים. הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ באה לתקן את חוק-יסוד: הממשלה ולהבהיר שבית המשפט, כמובן לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, לא יהיה מוסמך לקיים ביקורת שיפוטית על מינויים של שרים וזהותם, למעט, כמובן, ביקורת שנוגעת לעמידתם בתנאי כשירות הקבועים בחוק. בדברי ההסבר של ההצעה נאמר: "מינוי שרים על ידי ראש הממשלה ובאישורה של הכנסת כמו גם ההחלטה על העברתם מכהונה הן פעולות והכרעות המצויות בליבת הפעילות הדמוקרטית". ואכן, צריך לומר שיש דברים שאינם שפיטים. אני לא מקבל את הגישה שלפיה הכול שפיט. אני חושב שאסור לקבל אותה, ואני חושב שבהרבה מאוד מובנים היא היפוכה של דמוקרטיה, שכן ברור לחלוטין שההנחה היסודית בדמוקרטיה היא שההכרעות מתקבלות על ידי העם בתהליך של בחירת נציגים שיושבים בכנסת, בתהליך של הקמה של ממשלה שמכהנת מכוח אמון הכנסת, ובתהליכים של חקיקה ובחירה של בעלי תפקידים שנעשים על ידי הכנסת מכוח המנדט הזה שקיבלו חבריה מכלל הציבור.

ההנחה הזו לא יכולה לעלות בקנה אחד, אני מבקש מהחברים ביציע וגם מהחברים כאן במליאה יותר שקט. תודה. אני חושב שהתפיסה הזו, התפיסה הדמוקרטית הכל-כך בסיסית הזו, איננה יכולה לעמוד בקנה אחד עם גישה שלצערי הרב אומצה בבית המשפט העליון והולכת ומתפשטת ומרחיבה את יריעתה, שלפיה זכות המילה האחרונה איננה כאן בבניין הזה אלא נמצאת בבניין הסמוך, בבית המשפט העליון. ואנחנו רואים ביקורת הולכת וגדלה ובתדירות גבוהה והתערבות הולכת וגדלה בהחלטות של הכנסת על מינויים של שרים, אישי ציבור, ולפעמים בדרך של יצירת הלכות חדשות ולפעמים אפילו בדרך מדהימה, כפי שראינו לאחרונה, של יצירת הלכה חדשה בטענות שאפילו לא נטענו על ידי העותרים בבית המשפט בכתבי הטענות שלהם, והלכה למעשה בעצם לא נידונו בכלל לעומקן. אני חושב שבצדק מבקש המציע, חבר הכנסת אופיר כץ, לבצע כאן תיקון ולהשיב את הדברים למקומם, כפי שהיו בעבר, וכפי שקיים, שוב, ברוב מוחלט של מדינות המערב וכפי שצריך להיות, ולפיהם הנושא הזה של בחירת שרים איננו נושא שנתון לביקורת שיפוטית. ההחלטה הזו היא החלטה שנתונה לראש הממשלה, שמביא את אישור השרים לפני הכנסת, וכמובן, להחלטתה של הכנסת, שהיא הגורם שצריך לאשר את המינוי, או במידה דומה, גם העברה מכהונה. אני רוצה לומר דבר נוסף בעניין הזה. תראו, רבותיי, אני חושב שאחת הבעיות היסודיות שאנחנו מתמודדים איתן בתפיסה הזו של התערבות הולכת וגוברת של בית המשפט בהחלטות, במקרה הזה של ראש הממשלה ושל הכנסת, אבל בכלל בהחלטות של הממשלה ושל הכנסת בהפעילן את סמכויותיהן, היא הבעיה של לקיחת הסמכות והיעדר אחריות. הלוא המצב שאי-אפשר לקבל אותו, ונדמה לי שזה דבר שכולם מבינים, הוא שמי שיש לו סמכות, נושא באחריות, אבל אי-אפשר לקבל מצב שבו מישהו לוקח לידיו את הסמכות, אבל אומר: רבותיי, באחריות לא אני נושא, יישא מישהו אחר. תראו מה קורה. ראש הממשלה הוא האחראי העליון לניהול ענייני המדינה, הוא האחראי העליון לניהולה של הממשלה, הוא שבסופו של עניין צריך לתת דין וחשבון לציבור, הוא זה שכאשר דברים קורים או לא קורים, צריך להתייצב בפני אזרחיות ואזרחי ישראל ולתת להם תשובה ולתת להם מענה,

שצריך לקבל את ההכרעות הקשות הרבה פעמים בזמן אמת והרבה פעמים גם בזמן קצר. עכשיו באים ואומרים לו: אדוני, אתה אומנם בעל האחריות, אבל כאשר אתה בא לקבוע את הרכב ממשלתך, ואחרי שהרכב הממשלה קיבל את אמון הכנסת, אנחנו נשים את עצמנו במקומך ונקבע במקומך מי יהיה שר כזה או שר אחר, על מי תוטל משימה כזאת או משימה אחרת, ואם חס וחלילה משהו אחר כך לא יתבצע כפי שצריך, אנחנו נראה בך, ראש הממשלה, את מי שנושא באחריות. אני חושב שזה מצב בלתי מתקבל על הדעת שיבוא בית המשפט ויאמר: אנחנו נכתיב לך, ראש הממשלה, מי יהיו השרים שלך, אבל אם מי מהשרים לא יבצע את תפקידו כפי שצריך, לא אנחנו נישא באחריות, אלא נטיל את האחריות הזו עליך. את המצב הבלתי-הגיוני והבלתי-סביר הזה באה לתקן הצעת החוק החשובה הזו. הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואני מבקש מהכנסת להצביע בעדה בקריאה הטרומית.

תודה לשר לוין. כמה חברי כנסת ביקשו להתנגד להצעת החוק. אני מזמין את חבר הכנסת גדעון סער להביע את התנגדותו.

אדוני היושב-ראש, בפתח הדברים אני רוצה לברך רבים ביציע מקהילת יוצאי בוכרה, גם בארץ וגם בתפוצות. אז אדוני יאפשר גם לי. נמצא איתנו כאן הקונגרס של יהדות בוכרה. אנחנו מציינים 30 שנה לעלייה הגדולה של יהדות בוכרה, 30 שנה ליחסים של ישראל עם אוזבקיסטן. אנחנו מברכים אתכם. החל מרגע זה שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לא, לא, חברים, אין מחיאות כפיים בכנסת.

ברוכים הבאים. אדוני היושב-ראש,

החוק הזה שמובא עכשיו היא ליצור שטח הפקר בתחום המינויים. תכליתו לומר שבתחום הזה אין שלטון חוק, אין ביקורת שיפוטית. לפי ההצעה, גם אם הממשלה פעלה בחוסר סמכות מוחלט, גם אם פעלה בניגוד לחוק בעת המינוי, גם אם פעל ראש הממשלה משיקולים זרים, בית המשפט לא יוכל להתערב. התחילו מעילת הסבירות, ועכשיו באים לבטל את כל עילות ההתערבות של המשפט המינהלי.

חתמו הרבה מאוד חברי כנסת על ההצעה, אבל הדבר הזה לא ראוי להיקרא חוק, לא שהוא לא ראוי להיקרא חוק-יסוד. הוא נוגד באופן קיצוני את שלטון החוק. מטרתו ליצור וקום שיפוטי מוחלט. חוק נועד לקבוע כללים, ואתם מבקשים לקבוע שלממשלה לא יהיו כללים, היא תוכל לעשות ככל העולה על רוחה בלי שיהיה מי שיפקח על מעשיה. מוטב שתציעו ככותרת החוק "דרעי יהיה שר בראס בן ענו". זאת דוגמה קיצונית לשימוש לרעה בסמכות המכוננת. זה מה שהיה

אני מבקש לנכות לי את זמן קריאות הביניים. חברת הכנסת גוטליב, השר.

הוא משקר פה ליד, לא, לא, השר מלכיאלי. תפקוד היועמ"שית, מה איתה? יושב-ראש הוועדה אמר שהיא לא ראויה.

אני עוצר את הזמן, נותן לכם את הכמה שניות. בבקשה. איך נקרא לו? אני עצרתי את הזמן. חברי הכנסת, תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. הרי כל הקודמים, המציע והממשלה הסכימו, אז אפשר לשמוע גם התנגדות. הצעת החוק היא דוגמה קיצונית לשימוש לרעה בסמכות המכוננת. לכנסת יש סמכות היסטורית לשמש גם כרשות מכוננת, לעצב את חוקתה של מדינת ישראל, אבל מה שנעשה פה הוא שימוש נפשע בסמכות כל כך חשובה כדי לפתור בעיה אישית של אדם מסוים שבית המשפט קבע שאינו יכול לשמש כשר. אפשר להעלות טענות לגבי האקטיביזם השיפוטי, גם לי היו ויש טענות כאלה, אבל כאן יש דוגמה חיה לחוסר מעצורים של הכנסת שבמסגרתו היא מנצלת לרעה סמכות כל כך חשובה ומשמעותית. במקום לשבת על המדוכה ולנסח חוקה לישראל, הכנסת משתמשת בסמכות הזאת משיקולים פוליטיים צרים ומאינטרסים אישיים. אין דבר חמור מזה. אין ספק שמדובר בחוק פרסונלי שממחיש עד כמה חקיקה פרסונלית היא פגומה. לסיום, אדוני. אני לקראת סיום, אדוני היושב-ראש.

אבל אנחנו כבר סיימנו, כבר נתתי לך את הכמה שניות הנוספות. משפט אחרון, בבקשה. אנחנו מעוותים את כל החקיקה שלנו וקובעים שלא ניתן לבקר פעולה ממשלתית מכל שיקול. אדוני היושב-ראש, אני לא נכנס לגופו של אדם ולהרשעות וכדומה, אבל הייתה הכרעה על ידי הרכב של 11 שופטים. רוב ענק של הציבור מתנגד לחוק הזה. תתביישו. ואנחנו נעבור כעת להצבעה. חברי הכנסת, ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

משה ארבל, בעד יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח

בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

יוסף טייב, בעד

בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש,

אריאל קלנר,

בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו,

בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח חברת הכנסת פרידמן, אלמוג, הכשרת עבריין מורשע, בוא תצלם את זה. ככה מכשירים עבריינים במדינת ישראל. חברת הכנסת שיר, אני קורא אותך לסדר קריאה ראשונה. תקרא אותי לסדר איזו קריאה שאתה רוצה. ככה מכשירים עבריינים במדינת ישראל. חברת הכנסת שיר, אני קורא אותך לסדר קריאה השנייה. עבריינים שגונבים מהציבור. בושה, בושה. חברת הכנסת שיר, אני קורא אותך לסדר קריאה שלישית.

עבריינים. חברת הכנסת מיכל שיר, אנחנו באמצע הצבעה.

באמצע הצבעה על הכשרת עבריינים.

(חברת הכנסת מיכל שיר סגמן יוצאת מאולם המליאה.) מזכיר הכנסת, אנא המשך. (קורא בשמות חברי הכנסת) מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, נא הקרא את שמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. ניתן להכניס את חברת הכנסת שיר לצורך ההצבעה.

קארין אלהרר, נגד זאב אלקין,

דבי ביטון,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

אורנה ברביבאי, נגד יואב גלנט, בעד בנימין גנץ,

דוידסון, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי,

נוכח שרן מרים השכל, נגד יאסר חוג'יראת, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד חילי טרופר,

מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד נעמה לזימי, נגד תשאל את שר המשפטים,

אבל להכשיר עבריין,

חברת הכנסת פרידמן, אנחנו באמצע הצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון,

יוליה מלינובסקי,

שרון ניר,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד גדעון סער, נגד יוסף עטאונה, נגד עודד פורר, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, נגד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד פנינה תמנו, נגד האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? כן, אני רוצה

לא, לא, נגד זה מספיק,

חבר הכנסת רביבו. (קורא בשם חברת הכנסת) מירב בן ארי, נגד תראה אם הוא הצביע. אנחנו מסתכלות על עצמנו במראה.

איך אתם חיים עם עצמכם בשלום? חברת הכנסת פרידמן, אני קורא אותך לסדר קריאה ראשונה, בסדר? אם כך, ההצבעה תמה. נא לספור את הקולות. היושב-ראש,

גם אני רוצה להצביע. גם אני רוצה להצביע בעד. אני לא קורא בשמו של אף אחד, חבר הכנסת

הוא לא חבר כנסת. אה, תמשיך, תמשיך.

חודש אדר, אני מבין. אם כך,

ההצעה התקבלה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכנסת,

לקביעת הוועדה. ונעבור להצעת החוק הבאה, הצעת

חוק אחר. יש טבלה של שמות חברי הכנסת ומה הם הצביעו. כמו שנהוג לומר, חבריי אוהדי הכדורגל, הטבלה לא משקרת, והטבלה מראה שחברי הכנסת האלה הצביעו בעד בקריאה הטרומית, ואני קורא להם להצביע בעד גם היום. זה לא, אחרי שדיברנו על מה שקרה בחודש מאי 2021, עכשיו אפשר לדבר על מה קורה בחודש אדר תשפ"ג, ונהפוך הוא. חלק מהמצביעים בעד מצביעים נגד, אבל זה נהפוך הוא חד-צדדי, מי שהצביע בעד, אם הוא היום באופוזיציה, הוא מצביע נגד.

אין נהפוך הוא לכיוון השני, גם מי שהיה אז באופוזיציה המסתמנת מצביע היום, בעזרת השם, בדיוק כמו שהוא הצביע בחודש מאי 2021, אז יש פה חוסר איזון מסוים.

ואחרי שדיברנו על זה, נעבור לדבר על הצעת החוק,

כי בכל זאת גם לעובדות חשוב שיהיה מקום. חשוב שיהיו עובדות. בשביל להגיד את העובדות אתה צריך לרדת מהדוכן, להביא מישהו אחר.

חבר הכנסת סגלוביץ', קריאה ראשונה. אני אומר, בשביל עובדות צריך מישהו אחר. עכשיו נדבר על הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), ועל מה שהיא באה לסדר. בפסק דין בנק המזרחי בית המשפט העליון עשה מעשה שאפשר להתווכח עליו, ומתווכחים עליו עד היום,

הציע שם השופט שמגר אמירה שהיא בבסיסה התפיסה הפרלמנטרית שקיימת בכל מדינה עם משטר פרלמנטרי, הוא לא חידש חידוש, שהמגבלות היחידות על הכנסת, הפרלמנט של מדינת ישראל, הן מגבלות שהכנסת מחילה על עצמה, והיא קוראת למגבלות האלו חוק-יסוד, כך לפי פרשנותו של השופט שמגר בפסק הדין. כאשר הכנסת בוחרת לחוקק חוק-יסוד ולשריין אותו, היא בעצם אומרת לעצמה, ובמשתמע גם לבית המשפט, כך פסק בית המשפט,

מעל נורמה של חוק רגיל. לכן אמר בית המשפט שחוק-יסוד משוריין גובר על חוק רגיל, ואם יש חוק רגיל שמבטל את הוראותיו, החוק הרגיל דינו להתבטל על ידי הכרזה של בית המשפט, פסק דין וכדומה. למעשה, האמירה הזאת לא הייתה כל כך שנויה במחלוקת עד פסק דין בנק המזרחי, היא עוד קודמת לכך,

מה שהתחדש בפסק דין בנק המזרחי הוא שההוראה הזאת תחול לא רק על חוק-יסוד ששוריין ב-61 חברי כנסת, אלא גם חוק-יסוד, כך קראו לכך בפסק הדין, שריון מהותי. אפשר לדון ולשקול אם זה דבר נכון, אבל כך נפסק, שפסקת ההגבלה הקבועה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בעצם אומרת שאפשר לבטל גם חוק הסותר את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, למרות שחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לא שוריין ב-61. פסק הדין הזה היה חידוש גדול מאוד במשפט הישראלי, והוא מכה הדים עד היום, ואנחנו רוצים לטפל בבעיות שהוא יצר. אבל אחריו הגיע חידוש אפילו גדול יותר. החידוש הגדול יותר בא ואמר שגם חוק-יסוד שאיננו משוריין, לא שריון מספרי, לא ב-61, וגם לא שריון בדמות פסקת ההגבלה, גם חוק-יסוד שכזה גובר על חוק אחר. האמירה הזאת היא אמירה מאוד משונה, כיוון שלמעשה אין פסקת הגבלה, זאת אומרת אין מי שיקבע אם כל סעיף בחוק פוגע ומתי כן פוגעים. אין מנגנון. אז בית המשפט אמר: אני יכול לייצר פסקת הגבלה שיפוטית, זאת אומרת, אני אקבע מתי הפגיעה מספיק חשובה ומתי לא.

גם חוקי-היסוד הללו הם לא הוראה מוחלטת, אלא זה שיקול דעתו המוחלט של בית המשפט לבוא ולהגיד מתי החוק הרגיל פוגע ומתי לא, מתי הפגיעה רצינית ומתי לא ומתי הוא ירשה אותה ומתי לא, ובעצם הפכנו את בית המשפט לאדון כל החקיקה בכנסת. הוא יכול לבטל כל חוק בטענה שהוא סותר עיקרון אמורפי שמופיע בחוק-יסוד,

להגיד גם עד כמה. חזינו בטענה הזאת בעניין בית הכלא הפרטי. בית הכלא הפרטי, בית המשפט ביטל את החוק בטענה שהוא סותר את כבוד האדם, אבל אחת הטענות שעלו שם היא שלממשלה יהיה אסור להפריט שירות כמו בית סוהר בגלל הסעיף בחוק-יסוד: הממשלה,

שהממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה.

ייגזר מזה שאי-אפשר להפריט שירותים ממשלתיים, בהחלטה של בית המשפט איזה שירותים מפריטים. אפילו מדיניות ההפרטה צריכה להיות בידיים של בית המשפט. הדבר הזה מאוד מאוד בעייתי מבחינה דמוקרטית, ולכן הצעת החוק מבקשת בצורה מאוד פשוטה לקבוע שרק הוראה ששוריינה בחוק-יסוד מקנה לבית המשפט אפשרות לבטל אותה. בית המשפט יכול לבטל אותה רק בהרכב מלא של כל שופטיו, 15 שופטים, פה אחד. החוק גם מציע את מנגנון ההתגברות הידוע, שקובע שניתן להתגבר על פסיקה שכזאת של בית משפט, שניתן להתגבר על מנגנון הפסילה הזה של בית המשפט, כאשר הכנסת תקבל פסקת התגברות, שתכלול בחוק הוראה שגוברת ואומרת שחוק זה יחול על אף האמור בחוקי-היסוד, תקבל את החוק בשלוש קריאות, 61, והחוק הזה יחזיק באופן זמני עד שתיבחר כנסת חדשה והיא תאשרר את פסקת ההתגברות הזאת ברוב של 61, ואז החוק יהפוך לקבוע. בעצם יצרנו פה מנגנון שמאוד מקשה על ההתגברות, שאומר שבעצם צריך שתי כנסות ברוב של 61 כדי להפוך הוראת התגברות לקבועה. החוק הזה מאוד מאוד דומה, כמעט מועתק, יותר נכון, הצעת החוק שמונחת היום אל מול שולחן הוועדה ודנו בה כבר כשבוע, שבוע וחצי בוועדה ועוד לפני כן בדיונים עקרוניים, כמעט זהה לנוסח, מאחר שהתחלנו לקדם אותו גם כנוסח מטעם ועדה ובהתאם לחוות הדעת שניתנה על ידי היועצת המשפטית של הכנסת לבקשתו של חבר הכנסת גלעד קריב, תודה לך על כך,

על חוות דעת שביקשת, שאם הכנסת תאשר בקריאה טרומית את הצעת החוק, לא יהיה בכך כדי לעכב, לשנות או להשפיע על הצעת החוק מטעם הוועדה המתקדמת ומקודמת בימים אלה. כמובן, הצעת ההתגברות קובעת גם שמנגנון ההתגברות לא יחול על סעיפים שמוגנים היום בחוק-יסוד: הכנסת ברוב גדול יותר,

ולכן הטענה שהכנסת תוכל להאריך את כהונתה לאין-סוף באמצעות פסקת התגברות איננה נכונה, והטענה שניתן יהיה להשפיע על הבחירות באמצעות שעת חירום איננה נכונה. השר קריב, חבר הכנסת קריב, אתה יושב בשולחן הממשלה. עדיין לא. הסעיפים האלה הם סעיפים שמנגנון ההתגברות לא יחול עליהם לפי הצעת החוק הזאת. ממשלה תוכל, וזה נכון.

לחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעה. בייחוד אני קורא כך לחבריי חברי הכנסת שתמכו בה אך לא מזמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. יעלה ויבוא שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת יריב לוין להשיב על ההצעה. אני מתביישת, הדברים שלך. אתה צריך להתבייש.

אבל את הצבעת לזה, הצבעת לזה, הגב' שאשא ביטון.

באותו סגנון של ההידברות, השר לוין. היא שכחה, טלי. את שכחת שהצבעת. בוועדת חוקה אנחנו בודקים הכול, את כל ההצבעות שלך, את כל מה שעשית בכנסת,

את תמכת בחוק הזה בנוסחו, והצבעת,

אנחנו רואים את זה, מה לעשות?

אני מודה. קודם כול, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, השרים,

אחר כך תצטרך להסביר את, שיש אנשים ממתינים, ואתה מנהל שיח,

חנוך דב מלביצקי. וגם אל תחייך, שלא ישאלו אותך למה אתה מחייך.

חברי הכנסת.

והיא בבחינת תוספת על מנת שהתמונה תהיה באמת תמונה שלמה. הצעת החוק בעצם מבקשת לעשות סדר בעניין שקשה להאמין שאיננו מוסדר, בעניין שבאף מדינה דמוקרטית בעולם איננו מתקיים בלי הסדרה מפורשת בחוק, ביכולת של בית משפט לפסול חקיקה של הכנסת וביכולת של הפרלמנט להתגבר על פסילה כזאת. אני חושב שתיארתי בנאום שלי ביום שני בהרחבה את התהליך הבאמת-אנטי-דמוקרטי, ההפיכה הזו שבוצעה כאן, כאשר יש מאין בית המשפט לקח לעצמו סמכויות לפסול חוקים מכוח איזו החלטה שלו שחוק-יסוד שהתקבל ב-32 קולות ושלא השתתפו בהצבעה בעניינו אפילו מחצית מחברי הכנסת, הוא העלה אותו בהבל פה למדרגה של חוקה. ואחר כך זה גם לא הפריע לו כשפתאום באו חוקי-יסוד שפחות התאימו לאג'נדה של אותם שופטים שיושבים בבית המשפט העליון להגיד שפתאום אין חוקה, ואפשר מכוח האין-חוקה לפסול חוקים, ומכוח זה שזאת גם אין-חוקה לבטל את החוקים שהם החוקים המסמיכים לפסילה, דבר הזוי, דבר שכל אדם שיש לו יושרה והגינות מינימליים היה בא ואומר: זאת סתירה שאיננה יכולה להתיישב, בטח שלא כאשר מדובר בנושאים שהם במדרגה חוקתית. לזה מצטרפת העובדה שמאחר שמעולם לא ניתנה הסמכה של הכנסת, כמה חוקים נפסלו, אדוני שר

ואיש לא הסכים אף פעם לתת בידי בית המשפט את הסמכות לפסול חוקים, לכן גם אין ולא נדונו מעולם לא הפרוצדורה איך הדבר הזה נעשה וגם לא השאלה אם הכנסת יכולה להתגבר על פסילה כזאת,

באיזה אופן ובאיזה רוב. אדוני השר, לא מזמן הם עצמם העלו את נושא ההשתק, אי-אפשר להשתמש, ולכן אני חושב שלא יכולה להיות מחלוקת על הצורך להסדיר את הסוגיה הזו, גם לשיטת אלה שחושבים שנכון לאפשר לבית משפט לפסול חוקים מכוח חוקי-היסוד וגם לאלה שחושבים שלא. בשני המקרים אין ספק שהגיע הזמן שהכנסת תקבע עמדה בעניין הזה ותסדיר את הנושא. ההצעה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא פירט אותה קודם, מדברת על כמה מרכיבים, והיא מציעה לעגן, בעצם בפעם הראשונה, את הסמכות של בית המשפט העליון לדון בתוקפם של חוקים ובהתאמתם לחוקי-היסוד השונים, אבל להבהיר שהשימוש בסמכות הזו אינו דבר של מה בכך. ההחלטה צריכה להיות,

בהרכב הכולל את כל שופטי בית המשפט העליון, דבר שעולה בקנה אחד גם עם ההצעה שאני הצעתי, וההחלטה צריכה להתקבל פה אחד. בעניין הזה,

יש שוני בין מה שהציע חבר הכנסת רוטמן לבין מה שאני הצעתי, אבל אלה בדיוק הדברים שלשמם מתקיימים הדיונים בוועדת החוקה, וכפי שאני גם אמרתי מתחילת הדרך, לא כל החוכמה מצויה במקום אחד. הכנסת איננה חותמת גומי. הדיונים בוועדה צריכים להיות דיונים רציניים, ענייניים, ובסופם גם יהיו שינויים בהצעה כמו שאני הבאתי אותה. הם יכולים להיות לכאן או לכאן, ובמסגרת הזאת אנחנו נידרש בסוף להגיע לאיזושהי נוסחה מוסכמת על דעה, אני מקווה, כמה שיותר רחבה בעניין הזה. אומר בעצם חבר הכנסת רוטמן בהצעת החוק שלו: אם ישנו מצב שמי משופטי בית המשפט העליון סובר שהחקיקה היא בסדר ואין מקום לפסול אותה, הרי שבזה מוסר כל ספק שאין בחקיקה הזאת איזשהו כתם יסודי לשיטתו, ומכאן שהקביעה שבית המשפט יכול להתגבר על החלטת הכנסת במקרה הזה היא דבר בלתי סביר ובלתי הגיוני. אני כשלעצמי מוכן לגישה מעט יותר פשרנית בעניין הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, ובדיוק בעניין הזה אנחנו נצטרך להתדיין. אני רוצה גם להתייחס לעובדה שהצעת החוק הזו בעצם נותנת גם איזשהו מענה על השאלה מה יקרה, ומציעה איזשהו מנגנון של חוקים שייתנו בתוכם הוראת חוק גוברת, שמתקבלת ברוב חברי הכנסת, שיהיו חסינים מפני ביקורת שיפוטית. אני כשלעצמי מוכרח להודות שגם בנושא הזה אני חושב מעט אחרת.

נכון להשאיר את התהליך הזה לתהליך שיתקיים אחרי חקיקת החוק, ולא לקבוע תוך כדי חקיקת החוק גם חסם מפני הביקורת השיפוטית,

זה הסדר שצריך לדון בו. לו הייתם באמת מוכנים לבוא ולשבת ולדבר, אני חושב שהיינו יכולים לצאת עם תוצאה שיכול להיות שהייתה גם משביעה את רצונכם,

כפי שאתם רואים, הדברים הם לא דוגמטיים,

יש הבדלי גישות ויש נכונות לשמוע ויש נכונות לעשות גם שינויים, ואני חושב שזה בדיוק סוג השיח שצריך להתקיים.

אני חושב שמעצם קיום השיח לא נפסיד שום דבר. הדבר הכי נורא שיקרה, ניסינו ואין הסכמה, או ניסינו וצמצמו את יריעת המחלוקת, ואני חושב שבכל אחד מהמקרים האלה אנחנו נרוויח. בכל אופן, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה הטרומית, על מנת לאפשר את שילובה בדיונים שמתקיימים בוועדת החוקה ועל מנת להגיע שם להסדרים הנכונים. אנחנו כמובן מבקשים שהצעת החוק תוחזר לוועדת שרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה, ככל שאנחנו נראה בכך צורך, ומבקשים, בכפוף לתנאי הזה, שהכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה לשר לוין. ביקש להתנגד להצעת החוק ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, ואני מזמין אותו לנמק את התנגדותו.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות מפה לראש הממשלה האמיתי, יריב לוין. היות שאתה מנהל את הממשלה הזאת באמת, אתה צריך לזכור שעם הכוח באה אחריות. בעוד חצי שנה מעכשיו, כשהכלכלה הישראלית תהיה מרוסקת לגמרי על הרצפה, כי זה כבר מתרסק,

בעוד חצי שנה, כשהביטחון הישראלי יהיה על הרצפה, כי הוא כבר מתרסק, חבר הכנסת מלביצקי. מסית ומדיח. מסית ומדיח. חבר הכנסת מלביצקי.

כשהמדינה הזו תהיה מפורקת מבפנים ואזרחים, בושה.

הכנסת מלביצקי, קריאה שנייה.

זה יהיה על ראשך,

כי אתה עכשיו ראש הממשלה האמיתי.

זה יהיה על ראשך כי אתה העדפת בתקופה הזו לתת למדינה הזו להתפרק רק כדי שתוכל לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים, כמו שחלמת כל חייך. כמו שאתה, אתה עכשיו ראש הממשלה האמיתי.

האחריות היא עליך. האחריות למה שקורה עכשיו היא רק עליך, מפני שעם הכוח באה אחריות. ואל תבלבל לנו את המוח על הידברות בזמן שאתה מעביר את החוק. אתה מעביר אותו עכשיו. על איזו הידברות אתה מדבר?

מספיק עם השקר הזה. מספיק עם ה-BDS. מספיק עם ה-BDS. כל מה שבא לכם זה להעביר את החוקים בעודכם אומרים: הידברות,

הידברות. אתה ראש הממשלה האמיתי. קח אחריות. תודה. חברי הכנסת.

אנחנו נעבור להצבעה כעת, לבקשת שני הצדדים. שמחה רוצה, אה, שמחה רוצה להשיב. חבר הכנסת שמחה רוטמן ישיב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא ראוי בהצעה לחוק-יסוד שאם הוא גם משיב, שתנצל את סמכותך ותיתן לעוד חברי כנסת מהאופוזיציה מסגרת זמן, אדוני מכיר היטב את התקנון. זה התקנון, זה הנוהל. אני אאפשר לאדוני בוודאי בהמשך גם לדבר. יש לי הודעה אישית, תודה רבה. אני ביקשתי הודעה אישית, הבקשה להודעה אישית לא התקבלה. תודה. תודה רבה. חברי הכנסת. חבר הכנסת לפיד. מה קרה פה? אתה פושע.

אתה פושע. אתה פושע. חבר הכנסת לפיד.

פושע. פושע. תפסיק להדיח. פושע. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת בוסו, נא לשבת. נא לשבת. חבר הכנסת מיקי לוי. כל חברי הכנסת מתבקשים לשבת במקומותיהם. נא לשבת. מי שרוצה להיות כאן, נא לשבת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אין לי מה להוסיף, כמובן, על הדברים שאמר חברי שר המשפטים יריב לוין. למי החוק הזה? למי החוק הזה? אז למה אתה עולה?

אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה.

בושה.

לסגן ראש הממשלה. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה.

בושה. חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. בושה.

בושה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שנייה. חברת הכנסת שיר, קריאה שנייה. אסון. אתם ממיטים עלינו אסון. קג"ב. אני רוצה להודות על הקידום של הרפורמה המשפטית, קג"ב. ביחד ובשותפות עם כל הנציגות של כל מפלגות הקואליציה.

אני מאוד מקווה שגורמים אחראיים באופוזיציה, לא כמו זה שעמד פה לפניי,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שלישית. נא לצאת. שאין להם שום בסיס ושום סיבה.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. מחריב ישראל. אתה מחריב את הדמוקרטיה שלנו.

אז הוא היה חבר הכנסת יואב קיש,

והוא הניח את ההצעה הזאת, ואחר כך בגלגולים שונים הגיעה לטרומית בכנסת הקודמת, ובעזרת השם תגיע לקריאה שנייה ושלישית בכנסת הזאת במהרה בימינו ממש. לסיכום, אדוני. לסיכום, אני רוצה להגיד תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. הוא עשה פה איזשהו גילוי שאני אומנם לא הייתי אז חבר כנסת אבל סייעתי לו בכתיבתה, ויש פה איזושהי סגירת מעגל. תודה רבה. ואני מבקש מחבריי בכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה.

אנחנו נעבור כעת להצבעה. לבקשת שני הצדדים, ההצבעה תהיה שמית. לבקשת הקואליציה ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר,

דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה,

הבא שיקרא לא בשמו, יוצא החוצה מיידית, בלי קריאה שלישית. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי,

ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אוהד טל,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

כהן, בעד מאיר כהן,

מירב כהן,

נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד יריב לוין,

נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי,

מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו,

אבי מעוז, בעד שרון ניר,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי,

יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, נגד מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, נגד זאב אלקין,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב גלנט, בעד סימון דוידסון,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יבגני סובה,

מנסור עבאס, נגד עודד פורר,

אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת הנוכחים ולא הצביעו ומעוניינים להצביע? אם כן, נא לפנות למזכיר הכנסת.

אם כן, ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. אם כן, הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) עברה ברוב של 62,

והיא תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

של חבר הכנסת משה סעדה. אני מזמין את חבר הכנסת סעדה לנמק את הצעתו. בבקשה,

דווקא הצעת חוק טובה, בעיניי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני נבחרתי לכנסת כדי לפעול למען הציבור. שוריינת. הצעת החוק הזו היא עבור אזרחי ישראל. חברי הכנסת הערבים, בבקשה, קשב. אני חקרתי את מותו של יעקב אבו אלקיעאן בפרשת אום אל-חיראן. אני חקרתי את עיוותי הדין שהיו בתיק של ריטמן, בתיק של אהוביה סנדק, מי שעיוות את הדין היו בכירי הפרקליטות והמשטרה. כשמערכת אכיפת החוק רקובה, מי שנפגע זה האזרח החלש. הצעת החוק הזאת הייתה אמורה לעלות בשבוע שעבר. כמה שעות לפני ההצבעה התקשר אלי נשיא מדינת ישראל וביקש שאדחה אותה בכמה ימים. מטרת הדחייה הייתה לאפשר הידברות בין הצדדים. הסכמתי כמובן לדחות, אבל בפועל, חבריי לאופוזיציה, אף אחד מכם לא בא להידבר, לא נקש בדלת. דיכטר, איך אתה מתמודד, אני בטוח שאתם לא מכירים את החוק, ואין לי ספק שאם הייתם מכירים את החוק, הייתם תומכים בו.

לטובת אותם מתנגדים, מיקי לוי לא מכיר את החוק? אדוני, מפריעים לי.

עכשיו תרגיש מה זה כשאתה לא מפסיק לצעוק ולהפריע. חבר הכנסת לוי, בכל זאת, זה לא עין תחת עין פה,

הוא פתאום מיתמם.

לכן, לטובת אותם מתנגדים, אני רוצה לפתוח בסיפור קצר שיסביר את נחיצות החוק. כשהייתי סגן ראש מח"ש קיבלתי תלונה נגד קצין בכיר במשטרה שפגע מינית בפקודה זוטרה. מי שנותן אישור לפתוח בחקירה או להגיש כתב אישום נגד קצין בכיר זה פרקליט המדינה. אני ניגש לחדר של פרקליט המדינה, נוקש בדלת, נכנס, את מי אני רואה מולי? את אותו קצין בכיר שפגע מינית בפקודה הזוטרה. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת, במיוחד באופוזיציה: איך פרקליט המדינה אמור לקבל החלטה בעניינו של אותו קצין? הם עובדים יחד כרגע על חקירה רגישה.

האם פרקליט המדינה מסוגל לקבל החלטה נקייה בשום שכל? מה אתם חושבים שקרה בסוף? פרקליט המדינה מנע ממני להגיש כתב אישום נגד אותו קצין,

וגם כמובן אפשר לאותו קצין לחזור לתפקידו במשטרת ישראל, אחרי שהוא פגע בפקודה זוטרה. הצעת החוק שאני מביא בפניכם היום, המטרה שלה היא לתקן עיוותי דין. היום בכירים במשטרה ובפרקליטות שחשודים בביצוע עבירה פלילית זוכים לחסינות מפני חקירות. כדי להסביר את הדברים למי שלא התעסק בחקירות בעברו, אני אתן כמה דברי הסבר. כאשר מגיע למשטרה מידע או חשד כנגד אדם, המשטרה חוקרת, מחפשת ראיות. מי שמלווה את המשטרה לאורך כל החקירה בתיקים רגישים זה הפרקליטות, ככל שיש ראיות, מי שמגיש את הכתב אישום זה הפרקליטות. עד כאן כאשר מדובר באזרח. מה עושים כאשר החשד נגד שוטר, במיוחד שוטר בדרגה בכירה? ברור שהמשטרה לא יכולה לחקור

ולכן הוקמה המחלקה לחקירות שוטרים, שאמורה להיות גוף נפרד ומנותק לחלוטין, גוף שיחקור תלונות נגד אנשי המשטרה, ובייחוד בכירים, ללא מורא וללא משוא פנים. אלא שאת המחלקה החשובה הזו שמו בכפיפות לפרקליט המדינה. עכשיו, צריך להבין, המשטרה והפרקליטות עובדות יחד, צמוד, בשיתוף פעולה הדוק. כשאני אומר "עובדים יחד", זה לא משהו אמורפי, זה אנשים, זה שוטר,

פרקליטה, עובדים יחד. יש ביניהם יחסי עבודה צמודים, קשרי חברות, כמובן. גם פרקליט המדינה עובד צמוד לצמרת הבכירה של משטרת ישראל. אני רוצה לתת דוגמה שנתקלתי בה בתפקידי כששימשתי כסגן ראש מח"ש. קיבלתי מידע על קשר פסול,

של קצינים בכירים במשטרה. אני מגיע עם המידע לפרקליט המדינה. אני יודע שפרקליט המדינה בקשר עם אחד מהם. אני מסביר לו על המידע. הוא שואל שאלות. הוא נבוך, פרקליט המדינה. ואז מה הוא עושה, אדוני היושב-ראש? הוא מתקשר אל אותו קצין ומעדכן אותו בדבר המידע. אתה מבין כמה זה פסול? בעולם רגיל זה נקרא שיבוש חקירה. עכשיו, אני שואל אתכם. אז יש בעיות. החלטת להקים שטאזי? החלטת להקים את משטרת השטאזי? יש בעיות, צריך לטפל. לא משנים שיטת ממשל. לא משנים את כל העולם בגלל הטיפול האישי שלך. אני מוציאה את עצמי, אי-אפשר לשמוע אותו. השוטרת הזוטרה שנפגעה מינית, חבל לי שאת לא שומעת דברים כאלה. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. אתה לא ראוי שאני אקשיב לך. חברת הכנסת פרידמן. השוטרת

הרי המשטרה לא יכולה ולא מוסמכת לחקור תלונות נגד שוטרים,

בכירי הפרקליטות הם חברים שלהם, והם מעניקים להם את החסינות. מי יגן על אותה שוטרת? אתם מבינים כמה המצב חמור?

מה פתאום, לכל אדם בישראל שנפגע יש כתובת, יש משטרה, יש פרקליטות,

יש לו למי לפנות כדי לקבל הגנה, חוץ מאזרח שנפגע על ידי שוטר בכיר. לשוטר בכיר יש חסינות, כי מי שמוסמך להחליט לחקור אותו הוא החבר הטוב שלו, פרקליט המדינה, שמן הסתם

דרג פוליטי, עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מעולם אחר. חבר הכנסת קריב. למשטרת ישראל יש כלים לשים רוגלות. ברגע ששותלים רוגלה, אפשר לדעת על כל אדם עם מי הוא מדבר, על מה הוא מדבר, איפה הוא היה, המיקומים שלו, הווטסאפים שלו, אפשר לפתוח את המצלמה שלו, את המיקרופון שלו, לתעד אותו, ויותר מכול, גם כאשר הוא נמצא במצבים אינטימיים. מי מאשר את השימוש ברוגלה? משטרת ישראל. מי מאשר למשטרה להפעיל את הרוגלה? הפרקליטות. עכשיו, נניח שהמשטרה עשתה שימוש שלא כדין ברוגלה נגד אזרח, ותחשבו אתם,

השתלטו לכם על הטלפון, פגעו בפרטיות שלכם. מדובר בעבירה חמורה של פגיעה בפרטיות, של חמש שנות מאסר. למי תגישו תלונה, למשטרה, משטרת ישראל, שהתקינה את הרוגלה? לפרקליטות, שאישרה את הרוגלה? עוד מקרה מעולם דמיוני. הפרקליטות חוקרת עד, סוחטת אותו באמצעים פסולים. מי שאישר את התרגיל זה פרקליט המדינה. עכשיו, אני שואל: למי העד פונה? למשטרה, שיגידו: אנחנו עשינו? למח"ש, שיגידו: אנחנו כפופים לפרקליט המדינה שאישר את התרגיל? שיש בו אינטרסים פוליטיים. חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. כשכיהנתי כסגן ראש מח"ש, באתי עם תלונות מגובשות נגד בכירים במשטרה לפרקליט המדינה, והוא לא אפשר לי לחקור קצינים בכירים, משיקולים אישיים,

זרים ופסולים. עכשיו, אשאל אתכם שאלה נוספת,

אם אתה יכול לשמוע את השאלה: אם פרקליט המדינה מטריד מינית את המתמחה שלו,

זה קרה אצל סמפכ"ל משטרה ואחרים, למי היא פונה, למשטרת ישראל? לראש אח"ם, שעובד צמוד אליו? לפרקליטות, שתחתיו, או ליועמ"שית, שעובדת מעליו? מי יגן עליה?

האם ייתכן שיש במדינת ישראל אדם שיכול לעבור עבירה חמורה, יכול לפגוע באנשים, ויש לו חסינות מוחלטת כי אין גוף שאפשר להתלונן עליו? כשמח"ש עבדה כמו שצריך, הוגשו כתבי אישום נגד בכירים, אבל כאשר שימשו במערכת אנשים לא ראויים ולא ערכיים, לא הוגש, בפועל מ-2018, אף כתב אישום אחד. ואת זה באה הצעת החוק שלי לפתור, להסמיך את המחלקה לחקירות שוטרים לחקור תלונות נגד קצינים בכירים ונגד אנשי פרקליטות כפי שהיא מוסמכת לחקור גם היום אנשי שב"כ, ובכלל זה ראש השב"כ. אמרו לי חברי כנסת: יש את נציב התלונות על המייצגים בערכאות, אולי הוא יחקור. רק שוכחים דבר אחד: כמה חוקרים יש לו?

האם יש לו סמכות אופרטיבית?

מזכיר למי ששכח את השופטת הילה גרסטל ומה שקרה לה על ידי הפרקליטות. הצעת החוק שלי מפרידה לחלוטין את מח"ש מהפרקליטות, כדי למנוע את המצב של חסינות לבכירים. שמעתי טענה לפוליטיזציה של המערכת. ממש לא. מי שאומר את זה, זה נובע מחוסר הבנה במקרה הטוב או מפופוליזם זול במקרה הפחות-טוב. הצעת החוק שלי קובעת, ותקראו אותה, שאת ראש מח"ש ימנה שר המשפטים, אבל אין הבדל בין המינוי הזה לכל מינוי אחר במשרד המשפטים. הצעת החוק שלי קובעת במפורש: הכפיפות של מח"ש לשר המשפטים היא מינהלית ולא מקצועית. למי שלא יודע, מינהלית זה תקנים וכוח אדם. לא מקצועית, מבחינה מקצועית ראש מח"ש יהיה עצמאי לחלוטין. שום שר לא יגיד לו את מי לחקור ואת מי לא לחקור. כל המטרה שלי היא לתת עצמאות לראש מח"ש. לסיכום, אדוני. אז מי הממונה?

הביקורת של הפרקליטות ושל היועמ"שית על החוק נובעת אך ורק מרצון לשמור על החסינות שלהם, אך ורק מרצון למנוע הקמת גוף שיחקור את הפרקליטות. מי הממונה המקצועי? אני אומר בכנות, אם יש מי מחברי הכנסת שבאמת רוצה לנהל שיח ולתת הערות שיכולות לטייב את החוק, אשמח לשמוע ואשמח לשפר. אבל כל מי שהאמת חשובה לו וכל מי שלא רוצה עיוותי דין ורואה את השוטרת הזוטרה שנפגעת מינית על ידי בכירים, לא משנה אם מימין או משמאל, אני מבקש שיתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית.

תודה לחבר הכנסת סעדה.

לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר. לאחר מכן ביקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת בני גנץ. אתה מונע מנקמה אישית. אתה יודע מי אלה, החברים הכי טובים שלך.

יודע שהם היו.

חברי הכנסת לוי וסעדה. תתבייש לך להגיד את זה. למה באווירה כזאת, חבר הכנסת לוי?

אדוני השר, עשר דקות לרשותך. חבר הכנסת לוי, חדל. עם כל הכבוד, הייתי מצפה שתשתיק אותו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני רוצה להעיר כאן על השיח. באמת, חבר הכנסת לוי, בוא נמתן את השיח, בוא נדבר בשיח, תעשה לי טובה. באמת, מה אתה בורח? מה אתה בורח?

אז למה לא גינית את מה שאלמוג אמר עליי? חברת הכנסת בן ארי. למה אתה לא מגנה את מה שאלמוג אמר עליי? חברת הכנסת בן ארי, זו לא שעת שאלות לשר. אין תרבות.

ככה מדברים על חברי כנסת?

איפה היית? חברת הכנסת בן ארי, זה לא הנושא לדיון כרגע. אף אחד לא גינה את זה. לא נכון, חברת הכנסת בן ארי. הינה, אני אספר לך משהו. חבר הכנסת אלמוג, תשמע, אני רוצה להשיב לה. דווקא תופתעי. הייתה לי שיחה עם חבר הכנסת כהן והוא סיפר לי כמה הוא מעריך אותך וכמה, דקה, בואו נדבר. אחים אנחנו, אנשים אחים אנחנו. בסופו של דבר, אמר לי חבר הכנסת כהן, באמת באמת, שיש לו הערכה מאוד גדולה. הוא התנצל, וטעה בניסוח, וטעה במינוח, וטוב שכך. אני אומר לכם, חבריי באופוזיציה, אנשים אחים אנחנו. יש לנו מחלוקות, מחלוקות רציניות. צריך לדון על המחלוקות האלה בצורה רצינית. יכול להיות ויכוח נוקב, אבל אני בהחלט חושב שהשיח חייב להשתנות. וכשאני שומע את חבר הכנסת לוי, שמשתלח כאן באנשים, או חברי כנסת אחרים,

חברים, בואו ננמיך את הלהבות. בואו ננמיך את הלהבות. האחריות היא של כולנו.

עכשיו אני רוצה לדבר על ההצעה. חבר הכנסת סעדה, תודה לך. עם ישראל חייב לך תודה.

אסביר. אדוני היושב-ראש, השר נמצא פה ואתה נמצא פה. הוא לא מכבד את הוועדה לביקורת המדינה. שלחתי לך מכתב. הינה, זאת הזדמנות לפתור את זה.

אין תרבות שיח, אדוני היושב-ראש. כשאין תרבות שיח, אז אין, זה לא יעזור לנו. מי שמדבר.

חבר הכנסת לוי, שיח בנועם, במתינות. תעשה לי טובה. עכשיו נדבר על ההצעה של חבר הכנסת סעדה. אל תצא. תכבד את הדמוקרטיה. אל תצא. תכבד, תלמד גם דעה שונה. לכבד דעה שונה, חבר הכנסת לוי. תכבד את האחר. כיום המחלקה לחקירת שוטרים כפופה לפרקליטות המדינה ובסמכותה לחקור שוטרים. מנגד, הפרקליטות עובדת באופן צמוד עם משטרת ישראל בשיתוף פעולה מלא, והיטיב להגדיר את זה חבר הכנסת סעדה. מצב דברים זה בהחלט עלול להביא לידי ניגוד עניינים כאשר מתעורר הצורך לפתוח בחקירה או להגיש כתב אישום נגד קצין משטרה.

כאשר יש צורך לחקור או להעמיד לדין פרקליט, העניין מצוי בסמכות המשטרה, וגם בזה אנחנו מבינים את ניגוד העניינים. אני לא אומר את זה בלשון של האשמה. אני ראיתי ורואה הרבה פעמים קציני משטרה ופרקליטים עובדים ביחד, זה בסדר, זה לגיטימי, זה טוב, זה מפתח, זה מפרה, אבל דבר אחד אי-אפשר לעשות, שאחד יחקור את השני. להצעת החוק של חבר הכנסת סעדה, כמו שאנחנו מבינים, שתי תכליות: האחת, להעביר את האחריות לחקירת חשדות הנוגעים לאנשי הפרקליטות למחלקה לחקירת שוטרים, השנייה, כהשלמה לכך, לנתק את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ולהכפיפה ישירות לשר המשפטים, כמו שנאמר, הכפפה מינהלית, לא הכפפה מקצועית. בבג"ץ 531/79 בית המשפט העליון, והינה נכנס חבר הכנסת קריב, שאני בטוח שדברי בית המשפט העליון מקובלים עליו,

אומר בית המשפט העליון:

יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים". מסכימים?

יפה מאוד.

עכשיו, המשטרה והפרקליטות פועלות לקידום תיקים פליליים בשיתוף פעולה מלא, כמו שאמרנו, ביחסי עבודה הדוקים, ושוב, זה לגיטימי, זה לצורך מימוש אינטרסים שחשובים לכולנו. אבל, דא עקא, כמו שאומרים, העבודה הקרובה והמשותפת של אנשי המשטרה והפרקליטות יוצרת ניגוד עניינים, הן מצד האינטרסים המקצועיים המשותפים והן מצד יחסי העבודה הקרובים. מחד גיסא, החלטות בעניין פתיחת חקירה, פיקוח על החקירה במח"ש והגשת כתב אישום נגד קצין משטרה בכיר נתונות לפרקליטות. מאידך גיסא, כאשר מדובר בחקירת חשדות נגד אנשי הפרקליטות, מי שמוסמך כיום לעסוק בכך זה המשטרה, וניגוד העניינים החמור שהוזכר עומד בעינו. ולכן, בגלל הדברים שפורטו ולאור הדברים המאלפים שחבר הכנסת סעדה, שבואו נזכור, חברים, האיש אנציקלופדיה מהלכת בענייני מח"ש, האיש, תכבד את האחר, תכבד את השונה. הסברתי לך את זה אלף פעמים.

אי-אפשר לבוא ולצעוק "ליברלי",

ולא לכבד את השונה ואת האחר. ולכן חבר הכנסת סעדה, אתה הבאת לכנסת ברכה גדולה. הידע שאתה מביא, האינפורמציה, הנתונים, שאתה היית שם בדיוק במקומות האלה, יכולים להשכיל את כולנו איך הופכים את המערכת למערכת טובה יותר, למערכת יעילה יותר, למערכת שמכוונת מטרה, ובעיקר, למערכת שאין בה ניגודי עניינים וניגודי אינטרסים. ולכן, עמדת הממשלה, כפי שאמרנו, היא לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק של חבר הכנסת סעדה. הצעת החוק תחזור לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה לאחר הקריאה הטרומית ולפני הקריאה הראשונה. ועכשיו בכל זאת עוד כמה מילים על תרבות השיח כאן, שהולכת ומידרדרת. תפסיק את ההריסות בנגב. חייבים להרוס ולקיים את החוק. חייבים לקיים את החוק. חבר הכנסת אלהואשלה, אני מבקש לזוז מהדוכן. חבר הכנסת אלהואשלה, לזוז מהדוכן. חייבים להרוס. מה שלא חוקי, נהרוס. זאת תרבות השיח. זה בדיוק מה שהסברתי על תרבות השיח. תראו את הדבר הזה. איפה הגינויים? לא נפסיק לאכוף את חוקי מדינת ישראל. לא נפסיק לאכוף את החוק, גם ברהט, גם בנגב. בכל מקום אנחנו נאכוף את חוקי מדינת ישראל.

אתה האחרון שיכול לדבר על תרבות השיח.

חברת הכנסת פרידמן. בושה. חברי הכנסת, רשות הדיבור היא של השר בין גביר ושלו בלבד. בבקשה. אדוני, הדוגמה שראינו כאן לנגד עינינו זו הדוגמה, שהם באים לבית של חברת הכנסת גוטליב, חבר הכנסת כהן, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת כהן, אתם מפריעים לשר בן גביר כרגע. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. שם זה ההפגנה. כשהם באים לבית של חברת הכנסת גוטליב, זו בושה. כשהם מאיימים על הילדה שלה, זו בושה. כשהם באים לכאן, עומדים לי מול הדוכן ומאיימים, זו בושה. אני אומר לכם, חבריי באופוזיציה, לא תעצרו אותנו. את המלחמה על שלטון החוק אנחנו נמשיך. הורשעת

את המלחמה למען מדינת ישראל אנחנו נמשיך.

את המלחמה על זה שאנחנו דמוקרטיה אנחנו נמשיך,

תפנימו שבסופו של דבר השיח צריך להיות שיח לא מתוך, כן, כן, תלמד אותנו על השיח.

אדוני רם בן ברק, אני מאוד מעריך אותך, אבל לכנות אנשים נאצים? נאצים? שישה מיליון יהודים, שישה מיליון יהודים שנטבחו ונשרפו, אתה יודע מה אתה אומר כשאתה מביא את המילה נאצים? תוציאו את המושגים האלה מחוץ לתחום.

תוציאו את האלימות מחוץ לתחום.

האלימות היא דבר פסול.

שמענו גם בפעם הראשונה והשנייה. לחסום כבישים זה דבר פסול, לאיים על חברי כנסת זה דבר פסול. חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה. למה אתה לא, האלימות לא תעזור. האלימות לא תעזור. לא באלימות. לא באלימות.

למה חבר כנסת מהמפלגה שלך אמר עליי שאני עושה ספונג'ה?

לא באלימות.

חברת הכנסת מירב בן ארי, קריאה ראשונה.

לא ניתן לכם באלימות. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. למה, לא ניתן לכם לשנות דברים באלימות. חבר הכנסת נאור שירי, רשות הדיבור כרגע היא של השר בן גביר.

תתחילו כבר, תתחיל בבסיס.

בואו נשמור על הדמוקרטיה. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית. נא לצאת. בואו נשמור על תרבות השיח. לא שמעת את השנייה. בואו נשמור על הביטויים. אתה תרבות השיח. מה לך ולתרבות? כי בסופו של דבר, בוא תשמור על החוק קודם. (חבר הכנסת נאור שירי יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת אלמוג כהן, חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה שנייה. אתה בקריאה שנייה. צבועים.

חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה בקריאה שנייה. תראו איך נראה השיח איתכם.

נגמר הזמן.

שיח, כן, אלימות, לא. תודה רבה.

ביקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת בני גנץ. אני מזמין אותו לנמק את התנגדותו. הלך העורב אצל הזרזיר. בן אדם, תכבדי אותו.

מותר לדבר.

לא כל הזמן, חבר הכנסת משה סעדה, נא לשבת. לכו תחקרו, חבר משה סעדה, נא לשבת. איפה יש לנו מח"ש? חבר הכנסת בני גנץ, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, היום במליאה עבר חוק אחד שנועד לאפשר השתמטות משירות, חוק אחר שנועד להפר את פסיקת בג"ץ במינויו של דרעי, חוק אחד שנועד להלך אימים על היועמ"שית כדי לסייע לנתניהו. אחר כך ישאל מי שישאל למה אנחנו חושבים שאין לכם רצון להידברות. אני אומר לכם שאתם לא באתם לדבר, אתם לא באתם לתקן, אתם הורסים. שימו לב שבזמן הזה, אל תפחד להגיד, תגיד במה שאתה מאמין, ולא את מה, מספר לך.

עכשיו תן לי להמשיך. ולא את מה שהרחוב מברבר לך. עכשיו תן לי להמשיך. זה לא אתה. עכשיו תנו לי לספר לכם משהו שחלקכם לא מכירים מהשירות הצבאי, חלקכם אולי כן. אתם אומרים: בואו נעצור, אבל בינתיים שולחים משמר קדמי של הצעות חקיקה שעוברות פה יום-יום, שעה-שעה, נדונות בוועדות השונות. אני מבקש לספר לכם שבתורת הקרב, אחרי המשמר הקדמי מגיע הגוף העיקרי. אין דבר כזה משמר קדמי בלי גוף עיקרי, שמגיע מאחור. הרפורמה היא הגוף העיקרי של הצעות החוק שעוברות כאן עכשיו. מה הדבר החמור ביותר שיש בעניין הזה? הסיפור החמור ביותר שישנו בעניין הזה הוא הפוליטיזציה של מערכת המשפט. אני מציע, חבר הכנסת סעדה, שתזכור שאסור לעשות את זה. אם יש במדינת ישראל דוגמה שהביאה את נשיא המדינה, האזרח מס' אחת, לחקירות, למשפט ולאחר מכן לכלא, יש גם אפשרות לטפל במקרים חריגים, ככל שרק יהיו, בכל מקום ובכל מצב. לכן אסור בשום פנים ואופן להפוך את המערכת לפוליטית. צריך להרחיק את הפוליטיקאי מהעיסוק המקצועי הזה. חבר הכנסת גנץ, אני מבקש לשאול אותך שאלה.

שברגעים אלה חיילינו נלחמים בשכם, שכם אל שכם, בקסבה. הם עושים את זה מכל הגוונים, מכל המגזרים, כן דתיים, כן חילונים, כן ימין, כן שמאל, לא מעניין אותם. הם עושים את זה בשם המשימה ולא בשם הפוליטיקה. ברגעים אלה רבבות מאזרחי ישראל מודאגים מעליית המשכנתה ומהעלייה החמורה באינפלציה. לסיום, אדוני. ברגעים אלו איראן הופכת להיות מדינת סף גרעינית, ואתם, במה אתם עוסקים? אתם עוסקים בלקרוע את העם. אז תתביישו לכם, ואולי גם תחזרו בכם. תודה לחבר הכנסת בני גנץ. האם חבר הכנסת סעדה מעוניין להשיב? בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת גנץ,

ולא שמעתי ולו נימוק אחד למה הצעת החוק הזאת לא טובה. אני שואל אותך, אתם עוסקים בפוליטיקאים. מה לא ברור, אני שואל: למה אתם מגוננים? למה אתם מעניקים, פוליטיזציה. חבר הכנסת גנץ, הוא משיב לך. יכול להיות שלא תסכים, אבל.

למה אתם מגוננים בכל מחיר על בכירי המשטרה והפרקליטות? למה בכירי המשטרה והפרקליטות מעל החוק מבחינתכם?

אני אישית חקרתי סמפכ"ל משטרה. אני אומר לך שמנעו ממני חקירת בכירים. במקום לבדוק את הנושא, במקום להידבר על הנושא, אתם נותנים חסינות.

אתם פוגעים בשוטרת הזוטרה שנפגעה מינית על ידי הבכירים.

אתם פוגעים באותו בדואי באום אל-חיראן, יעקוב אבו אלקיעאן, שנגרם לו עיוות דין, ואותה נפגעת מינית של ריטמן. אתם לא רואים אותם. נפגעת מינית, לא ישב בכלא? על מה אתה מדבר?

במקום, ישב ראש הממשלה בכלא.

אבל זה לא היה פוליטי. אתה רוצה להפוך את זה לפוליטי, זה העניין. במדינה מתוקנת אין אזרח שהוא מעל חוק וכולם שווים בפני החוק. מה?

לא בפוזיציה. כולם שווים. כולם שווים, גם מפכ"ל המשטרה, גם פרקליט המדינה. חוץ מדרעי. חוץ מדרעי.

את זה אתם לא מבינים. הוא לא מעל החוק. הוא לא מעל החוק, לסיום, למרות אני עושה, אנחנו מקימים גוף שהוא עצמאי לחלוטין. עצמאי לחלוטין.

למי תתלונן המתמחה של פרקליט המדינה שהטריד אותה מינית? למי?

תענה לי.

אין לך תשובה. אין לך תשובה. למי? אין לך. ומה יהיה עם אותה מתמחה צעירה? מה יהיה? זה לא רלוונטי לך. אתם מוכנים לחפות עליהם ולתת חסינות. אתם רוצים, שלטון החוק לא חשוב לכם. כמי שהיה שם, הוא חשוב לי, ובעזרת השם, יהיה גוף שיחקור את הפרקליטות. סגלוביץ', זה קשה לך. אני יודע מאין אתה בא, אתה באת. אני יודע איפה החברים שלך. אני חקרתי את החברים שלך. לכן, בעזרת השם, יקום ויהיה גוף שיחקור את כולם, כי כולם שווים בפני החוק. אם היית ראש מח"ש, כל זה לא היה קורה, נכון? היית מרוצה.

זאת הנקמה שלך. זאת הנקמה שלך כי אתה לא ראש מח"ש.

הכנסת סעדה.

חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. ההצבעה תהיה אלקטרונית. ההצבעה תהיה שמית. אתה מונע מטעמי נקמה חברי הכנסת לוי וסעדה,

מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת.

אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט,

נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח

יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט,

שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכיר יקרא בשמות החברים שעוד לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דבי ביטון, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח אורנה ברביבאי, נגד בנימין גנץ, נגד סימון דוידסון, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד חילי טרופר, נגד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

שלי טל מירון, נגד יוליה מלינובסקי, נגד שרון ניר, נגד

נתניהו,

יבגני סובה,

אורית מלכה סטרוק,

מנסור עבאס,

חמד עמאר, נגד עודד פורר,

יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, נגד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון נגד אלון שוסטר, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, אינו נוכח הוא הוצא החוצה, תשלחו לקרוא לו. נאור שירי יכול להיכנס אם הוא רוצה. תשלח סדרן. (קורא בשם חברת הכנסת) פנינה תמנו,

52 נגד. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה של חבר הכנסת משה סעדה אושרה בקריאה טרומית

לוועדת הכנסת שתכריע. אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס. ינמק חבר הכנסת משה גפני,

בבקשה, עשר דקות לרשותך.

ואתה צריך להגיד, תן לו, הוא יגיד עכשיו. בפעם הבאה

אני יודע.

במשך כל השנים זה שבבתי חולים שיש כשרות, בפסח לא היו מכניסים חמץ. זו לא הייתה עבירה פלילית, זה לא היה דבר שבכפייה. מנהל בית החולים, שמכיר את החולים שלו ויודע במי מדובר, אז הוא היה אומר שלא להכניס חמץ או כן להכניס חמץ,

זה היה בסמכות מנהל בית החולים, זה מה שהיה, וכך חיינו כל הזמן. מה הייתה המעלה בזה? המעלה הייתה שכשכמגיע חולה, הוא לא חייב להיות דתי, בגלל ששומרי החמץ והמצה בפסח הם רוב מוחלט של העם היהודי. אני ראיתי סקרים, מדובר על אחוזים אסטרונומיים בעניין הזה. אז הוא יכול לבוא, מנהל בית החולים, ולהגיד: כאן זה בית חולים אנגלי, בנצרת, כאן מותר להכניס חמץ,

אז מי שרוצה, מגיע לבית החולים, זה בסדר. אבל כשמגיע חולה שהוא לא בסכנת נפשות, בגלל שאם הוא בסכנת נפשות, הכול מותר, הוא לא בסכנות נפשות, אבל הוא צריך את הטיפול הזה. הוא מוכרח לבוא לבית חולים, שלחו אותו לבית חולים, והוא אדם שמקפיד על חמץ ומצה, הוא לא ילך לבית החולים. ואם הוא ילך, יהיה עוד יותר חמור: כשיביאו לו אוכל, הוא חולה, הוא צריך לאכול, הוא לא ירצה לאכול בגלל שהוא מקפיד על חמץ.

לא יכול. נכון. ואז המציאות הזאת היא מציאות שבה כאילו אנחנו באים ואומרים: לא מעניין אותנו ממך, תאכל, לא תאכל, תבוא לבית חולים, לא תבוא לבית חולים. אנחנו, יש לנו אידיאולוגיה שאסור שיהיה דבר כזה. כך היה כל השנים מאז קום המדינה. הכול היה בסדר.

מי מתנגד להצעה שלך?

אני עוסק בבעד, לא בנגד. חבר הכנסת שטרן, הם הביאו כאן הצעה, בתור חילונית אני אומרת לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אתה, הם הביאו לפה הצעת חוק, חבר הכנסת שטרן, אני מדבר אליך. אתה מאלה שתרמו ותורמים כל הזמן לכולם. כאן אנחנו מדברים על חולים, או כאלה שצריכים לבוא לבית חולים, שלא יבואו. למה? ואני כבר יודע מהעובדות. הגיע בג"ץ, ובג"ץ אמר: לא. אם אתם רוצים שמנהל בית החולים יהיה מוסמך כדי לעשות משהו בעניין הזה, תעבירו חקיקה ראשית. בג"ץ אמר את זה. למה?

לאיזה צורך? למי זה הועיל? נכנסנו עכשיו, הרי לא הייתי מביא את החוק הזה,

היינו ממשיכים לחיות נורמלי.

לא היה צריך את הפסיקה הזאת. בא הבג"ץ ופוסק שאני צריך להביא חוק, אחרת אנחנו לא דואגים לאחינו בשרנו. הוא לא אמר ככה.

הייתה דעת מיעוט שאמרה שלא צריך להתערב בפסק הדין, לעזוב את זה בשקט, לשמור על הסטטוס קוו. תן לי להגיד לך.

אמר שאם אתה רוצה את זה,

הוא לא אמר, זה משהו אחר לגמרי.

באמת, זה מה שהיה שם. הייתה בקשה לדיון נוסף, בג"ץ אמר שאם אתה רוצה.

בגלל שאתה לא רוצה לפגוע באף אחד, על זה תשמע אותי. על זה אתה יכול לשמוע אותי אחר כך.

אם אתה רוצה, זה אמר בג"ץ. אני כבר לא מדבר על מה שאמר ניל הנדל,

אני אגיד לך. למה אתה עושה את זה ביניכם? תמשיך, בבקשה. אני אגיד לך, שיהיו חדרים, לדוגמה, לא. לא להפריע עכשיו. לא הבדל בין אנשים. אני מבקש לא להפריע עכשיו לרב גפני. אלעזר, מה אני מבקש? את הדבר הפשוט ביותר.

לא להפריע.

לא להגיד שום דבר. פעם היו לך טיעונים יותר חכמים ממה שאתה מדבר עכשיו. אני אומר לך, מה אני מבקש? אני לא אומר שתהיה פה איזה עבירה פלילית. ראיתי בתקשורת, בכל מיני דברים.

לא, רגע, די, כבר היה לי אותך בוועדה היום.

נדבקתי לך לכאן. ולכן אני לא אומר עבירה פלילית, ואני לא אומר מותר ואסור, אני לא אומר כלום. אני אומר: מנהל בית החולים, ירצה לעשות חדרים? שיעשה חדרים, אני לא אומר לו מה לעשות. הוא מנהל בית החולים, הוא מכיר את החולים שלו, הוא יודע במה מדובר, הוא יודע מה צריך לעשות, הוא יודע מה קורה. הוא יודע מי שר הבריאות, הוא יודע מי שר האוצר. אוי,

שר הבריאות היה, איך קראו לו?

הורוביץ. באמת, מה, אתה נגד הדמוקרטיה? חבל על המאמץ. הורוביץ כתב להם מכתב. מה נגד המציאות? היה ניצן הורוביץ, היה שר הבריאות. אז זה היה בסדר? הגנה על זכויות המיעוט. אני הייתי בטוח, חשבתי,

קואליציה, אופוזיציה, ואני באמת לא מתכוון לזה. אבל אני הייתי בטוח עליך, אלעזר, הייתי בטוח שאתה תגיד: גפני, אתה צודק.

אתה יודע כמה דברים אני בטוח שאתה היית אומר: אלעזר, אתה צודק,

אתה יודע, חבר הכנסת גפני,

באמת אין מה להתייחס. חבר הכנסת גפני, אנחנו נחוקק את זה. אין עם מי לדבר, באמת, אין עם מי.

כשאתה מדבר איתו, אתה גורם לכך שאתה מפסיד זמן.

מבקש לומר, הרי אי-אפשר שאנחנו מדברים על חוק החמץ בלי שנדבר בכל אופן על ההיסטוריה של העם היהודי. אנחנו גדלנו על אלפיים שנות גלות, עם תקופות נוראות, קשות מאוד לעם היהודי, תקופת האינקוויזיציה, תקופת מסעי הצלב, השואה, דברים נוראיים שהיו בעם היהודי, ואנחנו גדלים על מה שהיה באותה תקופה. כמה הקפידו שלא לאכול חמץ, יהודים שהיו בעמק הבכא, שהיו במצב הנורא ביותר.

במדינת היהודים, יהודי לא יוכל ללכת לבית חולים לקבל טיפול, בגלל שבג"ץ אמר שצריך להכניס חמץ או שאפשר להכניס חמץ, ואין לעניין פתרון? לא מכריח אף אחד. אני לא בא בכפייה לכלום. אני מבקש להחזיר את מה שהיה בדיוק לפני החלטת הבג"ץ. לא מכריח, לא אומר כלום, אני רק אומר שמנהל בית החולים, כמו שהיה בכל השנים, וזה היה בסדר, להחזיר את המצב לקדמותו. אני מבקש, ברכבת יהיה מותר, או שמנהל התחנה יוכל להחליט? לא דיברתי על רכבת. אלעזר שטרן, אני לא יהודי דתי. אני מסורתי. אני מתבייש שכנסת ישראל אמורה להצביע על החוק הזה בכלל.

בושה וחרפה. עוד מעט גם ברית מילה, לא, תעשו חינוך. במה אנחנו יהודים? תעשו חינוך, אל תאסרו בכוח. לא בכוח. תסביר לי, במה אנחנו יהודים? אתה לא מתבייש לשאול את השאלות המטומטמות האלה?

חבר הכנסת אמסלם, אני כבר חייב לסיים. אני חוזר בפעם המי יודע כמה. תגיד מה שאתה רוצה, הרי אני לא מכריח פה אף אחד. עוד מעט תכריחו את האנשים והחולים לאכול חמץ.

מנהל בית החולים יחליט. אני לא מכריח אף אחד. טיפת כבוד, לא במסורת, לא בכלום. כולה שבוע בשנה. אני מבין שלהר הבית ברמדאן, אתה בעד שהיהודים יעלו עם פיתות,

תעשה חוק על ברית מילה.

אתה בעד שברמדאן יעלו עם לאפות להר הבית. תעשה על ברית מילה. בושה וכלימה. אתה יכול להשמיד את העם היהודי, את הדת היהודית. אתה עושה את זה. למה לאסלאם אתה לא עושה את זה?

להפריע לדוברים, כי יש להם רק שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חג הפסח, הידוע בשמו המקראי "חג המצות", הוא חג החירות, המסמל את לידתו של העם היהודי, שבו יצא מעבדות לחירות. סקרים ומחקרים שנעשו בישראל ובעולם קבעו כי חג הפסח הוא החג החשוב ביותר בחגי ישראל בקרב כל סוגי האוכלוסייה. כאשר הרוב הגדול של העם היהודי בישראל ובתפוצות חוגג את חג הפסח, הוא מקפיד על השמירה של איסור אכילת חמץ, בין דתיים, מסורתיים, חילונים. הכנסת החמץ לבתי החולים פוגעת פגיעה חמורה ברגשות הציבור. יתרה מכך, היא פוגעת בצביונה היהודי של מדינת ישראל. בהכרזת העצמאות של מדינת היהודים היה ברור מעבר לכל ספק כי הובטחה בה השמירה על אופייה היהודי של מדינת ישראל. המאמץ הנכון הזה שאנחנו עושים ברגע הזה להבטיח את דמותה היהודית של מדינת ישראל הוא מאמץ משותף לרוב המכריע של יהודי ישראל ללא הבדל השקפה, זרם ועדה. חבל שאתם לא מצטרפים לזה. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בהרגשה אישית שלי כעולה מצרפת. שם ראיתי את הכימיה של אחיי הפזורים בתפוצות, ראיתי את הברק בעיניים שהבהיר את רצונם העז לעלות לישראל מתוך אמונה ותקווה לחיות במדינת היהודים. הם עלו כי הם ידעו שחגי ישראל הם חלק אינטגרלי, בלתי נפרד

זה מצטרף לכלל הסיבות שבגללן זכינו אנו לחיות כאן, בארץ הקודש, ולקיים את תורתנו הקדושה. למאמץ הזה שותף בוודאי רובו המכריע של כלל העם היהודי בתפוצות, הרואה את מדינת ישראל לא רק כמדינת היהודים אלא כמדינה יהודית. אני קורא לחבריי חברי הכנסת בבית הזה: התעלו מעל כל שיקול פוליטי ותתמכו בחוק החשוב הזה, אשר ישמור על המסורת היהודית שננחיל לבנינו, וכך נשמור על זהותנו ועתידנו בארץ הזאת. אתם יודעים שאנחנו יכולים להגיע להבנה. אין בכך שום כוונה לאסור את כניסת החמץ בבתי החולים הערביים ובבתי חולים אחרים. בואו נעביר יחד את החוק הזה. זה חוק שחייב לעבור בקונסנזוס רחב. אנחנו רוצים לשמור את המדינה הזאת כמדינה יהודית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת טייב, אמרת שיהודים רצו לעלות למדינה יהודית ולא רק למדינת יהודים. אני רוצה לגלות לך סוד: במגילת העצמאות, שמנופפים בה עכשיו בכל ההפגנות, כתוב "מדינה יהודית", לא כתוב "מדינת יהודים". כך היא כתובה במגילת העצמאות.

אני יכולה לאכול חמץ ולהיות יהודייה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. במגילת העצמאות כתוב "מדינה יהודית", לא כתוב "מדינת יהודים".

ואפילו בהלכה כתוב "מדינה יהודית". עכשיו הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון, איסור הצגת חמץ בפסח בבתי החולים) של חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. כתוב: "מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל".

גם אנחנו יודעים לצטט את זה. זה לא שלהם. לא, ממש לא שלהם. ופה

מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, בתאריך 30 אפריל 2020 קבע בית המשפט כי הנוהג והנוהל שהיו חלים אז, שלפיהם, בהתאם להחלטת הרבנות הראשית, בתי חולים לא יסכימו להכניס חמץ לשטחיהם בחג הפסח, אינם יכול להימשך, מאחר ואין לו סמכות בחוק. אני אצטט מה שאמר השופט הנדל בדעת מיעוט: "אנו חיים במדינה שמוגדרת יהודית ודמוקרטית. הדגש אינו על מרכיב אחד או על המרכיב השני. שני המרכיבים נכללים יחדיו בהגדרת המדינה". הוא הוסיף עוד ציטטות.

הוא אמר: "לו הייתה דעתי נשמעת, נכון יותר שבית המשפט לא יכריע במחלוקת, ויאפשר לצדדים לפתור את הבעיה". חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם משהו אחד: 30 שנה אנחנו לא מחוקקים חוקים דתיים. יש לכם טעות. אנחנו רק מתגוננים נגד הפרוגרסיביות של אלה שבאים כל הזמן לעתור ולהכניס דברים שלא היו עד היום. מה הבעיה במה שקרה עד היום? למה אנחנו צריכים לחוקק את חוק הכותל? עד שלא הגיעו הרפורמים שמבקשים להפר את הסטטוס של אלף שנה. אנחנו צריכים לחוקק חוק גיור, אם לא נסמוך על הרבנות הראשית? מדובר בחוק דקלרטיבי שבסך הכול מאפשר למנהל בית החולים להמשיך את הנוהל.

ואני אומר לך משהו אחד: בתפקידי כיושב-ראש ועדת הבריאות אני נחשפתי לדברים נוראיים, ואני רואה את הצורך והחובה. ישנם אנשים שבפסח האחרון היו זקוקים להשגחה ונטשו את בית החולים בשביל לשמור על הרצון שלהם להיות במדינה. כולכם כאן שומרים על כשרות בפסח ולא אוכלים חמץ.

מנהל בית החולים יחליט. לא אמרתי למנהל בית החולים האיטלקי ולא הנצרתי שיעשה את זה, אבל במקום אחר,

יכניסו עכשיו הרבה יותר חמץ. יכניסו יותר חמץ בגלל החוק, בגלל הכוח יכניסו יותר חמץ. אתם לא נורמליים. לא יחטטו בתיקים לאף אחד, אבל לא יביאו מגשי פיצות ויחללו את המטבחים. ואז החולים שצריכים לאכול כשר, כי אין להם ברירה, חולה לא בוחר מרצון ללכת לבית החולים,

לקניון אתה יכול ללכת ויכול לא ללכת, הוא מגיע לבית החולים בכפייה כי הוא צריך להיות.

אנחנו לא קבענו שצריך לחוקק את חוק ההפרדה

אנחנו רק מתגוננים כנגד אותם האנשים שפוגעים בזהותה היהודית של מדינת ישראל.

חבריי חברי הכנסת, כל מי שנמצאת בו קצת זהות יהודית צריך לתמוך בחוק הזה, ולא להכניס כל מיני משפטים שאין להם שום קשר להיותה מדינה יהודית לפני היותה דמוקרטית.

תודה רבה לחבר הכנסת אוריאל בוסו. מה עם קטניות?

אז בבית חולים שיש בו אשכנזי,

אתה שואל את השאלה הזו?

אין עבירה, אין שום, לדבר הזה.

חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב,

אני רוצה, אז איפה החוק פה?

מה, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה להגיד לך משהו. את משפטנית, נכון?

במגילת העצמאות, שמנופפים בה בתל אביב, כתוב: "יישמר חופש הדת לכל אזרח". כי יש אזרחים יהודים בארץ ישראל שיש להם חופש דת, והם רוצים לפגוע בחופש הדת.

אנחנו צריכים להגן על חופש הדת של היהודים בארץ ישראל על פי מגילת העצמאות.

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. משה ארבל ינמק את הצעת החוק,

ארבל, רק תגיד, בחוק שלך יהיה מותר להכניס קטניות לבית חולים או לא?

יבדקו בתיקים אם יש במבה? אתה יודע, במבה זה לאוכלי קטניות. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, הצעת החוק שמונחת כאן היום לפניכם נומקה היטב על ידי חבריי המציעים. בדקות הספורות שיש לי אני רוצה לדבר על אובייקטיביות במשפט. הינה, באותו הרכב של פסק הדין האקטיביסטי של בית המשפט העליון יושב שופט דתי, חובש כיפה, מקצועי, השופט ניל הנדל, ובא ואומר באומץ: רבותיי, עזבו את בית המשפט מלהכריע בסיפור הזה. תניחו את הסוגיה הזו כסוגיה חברתית להכרעה חברתית. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. חבר הכנסת שטרן, לא להפריע. את כל מה שהוא אומר, חבר הכנסת שטרן, לא להפריע לדובר. ומגיע מי שישב בראש ההרכב, כבוד השופט פוגלמן, בפסק דין אקטיביסטי על טורבו, וגם בהצעת פשרה, שמעתי היום את חבר הכנסת קריב מתראיין, והוא דיבר על הצעות פשרה שסורבו על ידי הרבנות הראשית, גם הצעת פשרה שהייתה לבית המשפט להקמת מה שאמרת, חבר הכנסת שטרן, מטבחון חמץ קטן בכל מחלקה, מטבחון חמץ, לא אמרתי ככה.

אז אני אומר שבבית המשפט עלתה הצעת פשרה של מטבחון חמץ, כדי שהמעוניינים, שיש להם crave לחמץ, יוכלו לגשת למטבחון החמץ, וקבע השופט פוגלמן שזו פגיעה אנושה בכבודו של אדם, אותו תיוג, שיימינג: הינה, הוא אוכל חמץ במטבחון. יש כאן מערכת משומנת ששותפים לה ישראל חופשית, שמתנהגים באופן הכי לא ליברלי שיש. ליברל אמיתי חייב להיאבק על חופש הדת ועל חופש מדת באותה מידה, אבל הם נאבקים אך ורק על צד אחד של התמונה, באופן כזה שהם מפעילים פעילות טוטליטרית להחלת עמדות ליברליות. ככה לא עושים ליברליזם, ליברליזם עושים באופן כזה שהוא באמת יכיל מורכבויות, באופן כזה שהוא באמת יכול להבין שיש כאן שונות חברתית, ולאפשר לכולנו לדור בכפיפה אחת באותו מקום. הצעת החוק שמבקשת להסמיך את מנהלי בתי החולים היא בעצם אמירה של בתי המשפט, בית המשפט דיבר על חוסר הסמכות, ואנחנו באים ואומרים: הינה, תהיה סמכות. ומגיעה היועצת המשפטית לממשלה בדיוני ועדת שרים לחקיקה ומדברת על קושי חוקתי. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. בשניות שנותרו לי אני רוצה לשתף רשומה בפייסבוק, פוסט בלעז, שכתב ד"ר יעקב בן שמש, מרצה למשפט חוקתי ומינהלי, שהוא איננו בן המגזר החרדי: כתבתי בזמנו שבג"ץ החמץ, שקבע שלבתי החולים אין סמכות למנוע הכנסת חמץ לשטחה במהלך הפסח, הוא מופת של אקטיביזם שיפוטי. חברים משפטנים כתבו לי שאני מגזים, שזה בסך הכול פסק דין מינהלי שמתבסס על עקרון החוקיות, שאומר שאסור לפגוע בזכויות ללא הסמכה מפורשת בחקיקה. כלומר כך נטען: בג"ץ לא קבע שאסור למנוע הכנסת חמץ לבתי החולים, אלא רק שדבר כזה דורש הסמכה מפורשת בחקיקה. אבל היה צריך להיות תמים גדול בשביל לקרוא את פסק הדין של פוגלמן ולא להבין שאם יחוקק חוק שמסמיך את בתי החולים למנוע הכנסת חמץ, ספק גדול אם בית המשפט העליון יאשר אותו, וזאת לאור האופן שבו מתאר השופט פוגלמן את האי-נוחות הנגרמת מחוסר היכולת לאכול חמץ בפסח בבתי החולים כפגיעה קשה בזכות החוקתית לכבוד האדם.

הפתעה-הפתעה, עכשיו כשהממשלה דנה בהצעת החוק להסמיך את בתי החולים למנוע הכנסת חמץ לבתי החולים, היועצת המשפטית מתנגדת, משום שההצעה מעלה קשיים חוקתיים ניכרים. ואין לנו אלא לשוב ולהזכיר: אם תפיסת הזכויות שלנו רחבה עד כדי כך, ואם בג"ץ הופך להיות הפוסק האחרון בכל עניין של מדיניות חברתית, כי בעצם כל דבר הופך להיות פגיעה אנושה בזכות חוקתית שכפופה למבחני המידתיות של בג"ץ, הרי שהרפורמה בשיטת מינוי השופטים מתבקשת מאליה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. להצעת החוק הזאת הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. בטרם תעלה, מהמקום הזה אנחנו רוצים לאחל ברכת מזל טוב ליושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת יוסי טייב, שברגע זה נהיה לסבא בהולדת הנכדה. מזל טוב בשם כולם, סבא קדישא. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול מזל טוב, חבר הכנסת יוסף טייב. מזל טוב. ברכה גדולה, יהודי שעלה מצרפת, נולד לו נכד בארץ ישראל. אני רוצה להגיד לך שנכד ראשון הוא רק פעם אחת בחיים. בעזרת השם יהיו לך עוד נכדים, אבל הנכד הראשון הוא משהו מיוחד. רבותיי, מדינת ישראל נמצאת עכשיו תחת מתקפה. היא נכבשה על ידי הפיכה משפטית אנטי-דמוקרטית בחסות גופים רפורמיים וקרנות מארצות הברית שנלחמים נגד ישראל, מגייסים את כל השגרירים של כל המדינות להציג את מדינת ישראל כמדינה טוטליטרית, דיקטטורית, משכנעים את כל הגופים הבין-לאומיים הכלכליים להוציא את הכספים מארץ ישראל. אנחנו ממש במלחמה: מצד אחד איראן וסוריה והמחבלים מהרשות הפלסטינית, כל זה ידוע, אבל המלחמה החדשה היא, כמו שנאמר, ממך ובתוכך. כשיודעים את המטמוניות שלך, זו הסכנה הגדולה ביותר. אחד הביטויים לסכנה הזאת הוא הוויכוח הזה, על זה שאנחנו צריכים לבוא בכלל להסמיך מנהלי בתי חולים לאפשר ליהודים לשמור על מצוותם ועל חופש הדת שלהם ולשמור מפני חמץ בפסח. אני רוצה להדגיש כאן על דעת כל חבריי: אין לנו שום עניין למנוע, חס וחלילה, מערבים שרוצים לשמור על דתם לעשות את זה. מנהל בית החולים יהיה מספיק אחראי לדעת לשמור על זכותם, כי חופש הדת ניתן לכל האזרחים, לא רק ליהודים. אבל לפחות שחופש הדת יינתן גם ליהודים, זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים שיהודים, שבמשך השנים, בכל הדורות, נלחמו על שמירה מפני מה שהוא חמץ בפסח, יהודים רעבו ממש, לא רק בימי שואה ומלחמה, כדי שחלילה לא יהיה חשש של חמץ, בוודאי בפרהסיה. חולה ששוכב בבית חולים, ואף אחד לא רוצה לשכב בבית חולים, זאת לא בחירה שלו ללכת לשם, שיוכל לשמור על אמונתו, "ולא ייראה לך חמץ". הגופים האלה, שמגייסים את כל המדינות נגד מדינת ישראל, לא מסתפקים בעניין של החמץ, הם גם עושים מלחמה נגד הכותל המערבי, שהיה במשך 50 שנה המקום שמאחד את כל העולם היהודי. הם באים ואומרים לכל אומות העולם שמדינת ישראל איננה הבעלים על הכותל המערבי, היא לא יכולה לשמור על קדושת הכותל המערבי. לשיטתם, הם יכולים לפנות למלך ירדן שיביא את הווקף, שאולי הם ישמרו על קדושת הכותל המערבי, כי מדינת ישראל לא יודעת איך לשמור על קדושת הכותל המערבי. לכן רבותיי, אנחנו מבקשים בסך הכול דווקא בזמן המלחמה הזאת, מלחמת האזרחים שמנסים לכפות עלינו, אנחנו לא רוצים מלחמה בפנים, אנחנו לא יכולים לאפשר מלחמה בפנים, כי יש לנו מספיק אויבים מבחוץ, ומי שיעשה את המלחמה, מי שיפגע בכלכלה הישראלית בכוונה, יהיה משתף פעולה עם כל האויבים מבחוץ. לכן אנחנו צריכים עכשיו לחזק, לעשות מאבק, כדי שמה? שמנהל בית חולים יהיה מוסמך לקבוע עם מה להיכנס? גם היום בית חולים קובע.

אני זוכר שבתקופה שאחרי הקורונה החליטו מנהלים למעט במבקרים, שרק מבקר אחד יהיה בחדר. אז אני באתי לבית חולים, רציתי להיכנס אל אחי. בגלל שאח אחר היה שם, אמרו: אתה לא יכול להיכנס.

אין דבר כזה, רק אחד יכול להיכנס, המנהל קבע. אבל מנהל שרוצה לקבוע שיהודי יוכל לשמור חמץ בפסח, הבג"ץ אוסר עליו. והבג"ץ הוא עוד מעוז הדמוקרטיה. אין לך אוקסימורון יותר גדול מאשר 15 אנשים שלא נבחרו ושולטים במדינה שלמה ובכל הנבחרים, והכי מצחיק הוא שלראש הממשלה אסור לדבר על זה. זה לא ייאמן. זה רק סמלי. רבותיי, הפסח כבר עבר הרבה הרבה שליטים יותר קשים מכם. הפסח ושומרי החמץ בפסח יגברו גם עליכם.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. ביקשו להתנגד להצעה זו חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, קודם כול השר משיב? סליחה, יעלה וישיב ממלא מקום שר הבריאות, השר יואב בן צור,

חשבתי שקודם כול התנגדויות, ואז הוא משיב. אבל יש עוד מתנגדים. אבל אם לא הגיעו, למה אני לא יכול לעלות?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אני מצטרף לברכות לחבר הכנסת יוסי טייב. מה לעשות, אתה לא נראה סבא, אבל שיהיה מזל טוב על הולדת הנכדה הראשונה. תזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים,

לפני כמה ימים חבר עשה קניות לשבת באחד הסופרים בירושלים.

מספר לי שהוא הגיע לקופה, לקופאית מוסלמית שגרה בשועפאט.

בקבוק יין, והקופאית אמרה לו, אני לא רוצה לגעת ביין שלך, בבקשה תיקח אותו אתה, ואני כבר אעביר את הברקוד עליו.

כי אסור לה מצד הדת שלה לגעת ביין. והחבר שלי אמר שהוא כיבד מאוד את הבקשה שלה ואין לו בעיה עם זה בכלל אלא ההפך. תגידו לי, בבקשה, חבריי המכובדים,

אתה מנתניה, בטח אתה לא תפריע לי. סליחה. האם אתם, החברים הנאורים, מישהו מכם מוכן לכבד אותנו ואת האמונה שלנו? האם מישהו מכם מוכן לכבד את האמונה של רוב הציבור היהודי במדינה, זה שלא רוצה לראות חמץ במרחב הציבורי כי זה פוגע בכל נימי נפשו?

אתם מעיזים,

מפריע לשר, אני מצפה שלפחות אלה שהגישו את הצעת החוק, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת הרב גפני,

אני מצפה שאלה שהגישו את הצעת החוק ישמעו מה יש לי לומר, אולי הם ישתכנעו להצביע בעד בסוף. הוא גם עוד לא הודיע שהוא מביע תמיכה. את זה בסוף אנחנו נשמע. אנחנו שומעים. התרגלנו להיות בקואליציה. עד לפני כמה שבועות היינו תמיד נגד, עכשיו אנחנו, מה,

לא רוצה. איך אתם מעיזים לרמוס מסורת וערכים של אלפי שנים, כאלה שאבותינו בגולה מסרו את הנפש בעבורם? אלעזר, בבקשה, למה אתה כועס היום? בגולה, למה אתה כועס היום? תירגע, בבקשה.

יש לך עוד ארבע שנים ו-11 חודשים לשבת פה. תירגע, נו, באמת. אל תדאג, אל תדאג. זה יתפוצץ לכם בפנים יותר מהר ממה שאתם חושבים. איך אתם משליכים לפח את כל, העם הוא הריבון,

הערכים של אבותינו? מה לכם ולעם? מה לכם ולעם?

מה לכם ולעם? בוא תראה, מה לכם ולעם? צפון תל אביב ורמת השרון זה לא העם.

אני יודע טוב מאוד מי זה עם ישראל ולא צריך שיעורים, לא ממך ולא מאף אחד אחר. ואתם, אין לכם, זה שאתה בליכוד לא הופך אותך למבין במה זה ישראלי, אז תירגע. אתם שיכורי כוח, וזה יתפוצץ לכם בפרצוף. חבר הכנסת עידן רול, אני מבקש לאפשר לשר, חבר הכנסת עידן רול, אני מבקש לאפשר לשר להשלים את הדברים. חברי הכנסת. אריה דרעי ולא לקהל שלו, בואו. חברי הכנסת, זה בסך הכול חוק זכויות החולה. למה, די, באמת. זה חוק זכויות החולה. אתם עושים צחוק מהבית הזה.

הלוואי, חבר הכנסת עידן רול, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. מקבלים חוק פרסונלי, חבר הכנסת עידן רול, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. תודה. אתם, אין לכם טיפת חוט שדרה אמוני. הוא מבין רק במשרד החוץ. חבר הכנסת יעקב אשר.

שמוכנים לכבד את המסורת של הילידים באוסטרליה בריקוד אבוריג'יני, ואת מסורת המאורים בניו זילנד עם ריקוד ההאקה, אתם, שמכבדים את החצאית הסקוטית, הקילט, אתם מכבדים ואומרים: איזו מסורת נפלאה, כמה שהיא יפה,

אבל אצלנו פה, בבית, אף אחד לא מכריח, לא חצאיות, מה, אתם מזלזלים במסורת של אבותינו, אבותיכם. אתם מזלזלים.

אנחנו במדינה יהודית. אז אנחנו מכבדים את הדת מתוך, אתם לא מכבדים את המסורת. אתם לא מכבדים את הדת ואת הערכים, את הערכים המיוחדים, לא כולם, לא. מאיר כהן זה משהו אחר, זה לא, מה. גם לא יפעת. אולי נעשה חוק עשרת הדיברות. מי חותם? אתה מרחיק כך אנשים מהדת, את הדת. ערכים ששמרו על העם הנפלא הזה בפזורה, בגולה, ערכים שהשיבו את העם היהודי לארצו. אנשים מסרו נפש במחנות כדי שיהיו להם מצות בפסח ולא לאכול חמץ, ואתם, גם מה שכל גוי בעולם וגם פה בארץ מבין, שצריך לכבד את הדת של הזולת ולאפשר לו את קיום מצוותיו, אתם מסרבים לכבד בכוונת תחילה.

אתה מרחיק אנשים מהדת. אתם אלופי העולם בללמד אותנו כיצד לדבר, כציד להתנהג ומה ללמוד ואיזו תרבות לצרוך, אבל אתם רק במילים יפות, ופוגעים בנו השכם והערב.

שהמרחב הציבורי שייך לכולם, בכוונת מכוון אתם רומסים את זכויות המסורתיים והדתיים, ובמה שהיה לסטטוס קוו במשך שנים, סטטוס קוו חזק וברור,

גרמתם לנגיסות וכרסום חוזר באמצעים שונים. בשם החילוניות המודרנית שלכם, אתם מעכתם גם את הקדושה הזאת, קודש-קודשים מאז היותנו לעם, שלא יהיה חמץ בפסח, שעליו כתוב "בל ייראה ובל יימצא". רבותיי, אתם לא תעזו לעשות זאת בשום מדינה מוסלמית או כלפי כל דת אחרת. לכן הקואליציה הזו, שנבחרה ברוב יהודי גדול, רבותיי, אני מזכיר, מדובר בממשלה שנבחרה בבחירות דמוקרטיות וחשאיות ולא בהפגנות של מיעוט קולני שממומן באמצעים עלומים, ואנשי מחאה אלימים שגורמים לכפיית דעות ואיומי פיטורים על מי שלא ישתתף במחאה כנגד הממשלה.

גם תלונות כאלו הגיעו אליי. הממשלה הזאת של הקואליציה נבחרה על ידי רוב יהודי וציבורי גדול, אזרחי המדינה, שרוצה שהממשלה הזאת תממש את הבטחות הבחירות ותבטל את הפרצה שאפשרה להכניס חמץ לבתי חולים. נכבדיי, אני אומר לכם, אף אדם מהמחנה שלנו איננו מבקש לכפות אורחות חיים עליכם, אולם אתם נדרשים להלימה מדויקת של אי-כפיית ערכים שלכם עלינו, ערכים שמסכנים את קיומנו. לכן אתם מחויבים לשמור על הסטטוס קוו, ואם יש חוסר בהירות בחוק, יש צורך לתקנו, וזה מה שאנחנו עושים היום. נא לסיים, השר. הגיע הזמן שתורידו את גובה הלהבות, כי במרחב הציבורי המשותף חייב להיות סדר, שנכבד כל אדם את רעהו, ובמקרה דנן, קצת כבוד למסורת היהודית. חבריי, אני אומר לכם שלא תצליחו לכפות עלינו חמץ בפסח במרחב הציבורי, ובטח אחרי שהעם אמר בקול ברור את דברו. בכל פעם שאתם תעשו משהו שיפגע בזכויות שלנו, אנחנו נתקן זאת בחקיקה, עד שתבינו שלא ניתן להמשיך לרמוס את זכויותינו, ותמשיכו לכבד את אורחות חיינו. לכן, רבותיי, הממשלה כולה תומכת בהצעת החוק החשובה הזאת, ואני קורא לכם להצביע בעד.

תודה רבה. שר נוסף, השר המקשר, רוצה לומר כמה מילים, ולאחר מכן המתנגדים. אני רק אומר שהוגשו כמה בקשות של מתנגדים, וכמובן שלכל אחת מהצעות החוק יש אפשרות התנגדות אחת. הגישו יותר מחמישה מתנגדים וחלק מהמתנגדים מגיעים מאותה סיעה, ואני לא אאפשר מאותה סיעה שניים, כדי לאפשר גם לסיעות אחרות. אז למשל יבגני סובה הגיש לפני יוליה מלינובסקי.

כבוד השר, בבקשה.

נמצא פה המציע, הרב משה גפני, ששוחחתי איתו בוועדת השרים לחקיקה. נאמר במפורש: החוק יחזיר את הססטוס קוו, נקודה. כל מה שהיה לפני החלטות והתערבות בג"ץ בסטטוס קוו, המטרה של החוק היא להסדיר את זה חזרה. לא יהיה פה שום שינוי בהתנהלות, ומה שמופיע היום,

תקשיבו, תקשיבו. אבל תקשיבו. מה שהיום מופיע בהצעת החוק שהוא שינוי מהסטטוס קוו,

תודה רבה לשר. ראשונת המתנגדים, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. שלוש דקות לכל מתנגד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זה פשוט בלתי נתפס שאתם עולים לכאן פעם אחר פעם ומשקרים בלי למצמץ. אתם משקרים כמו שאתם נושמים. עכשיו אתם עושים את זה גם לגבי החוק הזה. מה זה לא נשנה את הסטטוס קוו? הרי מה יש היום בתוך מערכת בתי החולים? יש הסדרה של כל המקומות הציבוריים, אין בהם חמץ. אנשים ששומרים על המסורת, מאפשרים להם להיות בתוך מקום שבו הם לא ייחשפו לחמץ. אבל להביא את החוק למצב שבו יתחילו לפשפש בתיקים של אנשים שנכנסים פנימה, אף אחד לא יפשפש בתיקים. זה לא מה שאומר החוק. אם זה לא מה שאומר החוק, אל תעבירו את החקיקה הזו, כי אין בה צורך, כי הסטטוס קוו קיים, ואפשר פשוט לשמר אותו במקום להמשיך להטריל את האנשים.

מה הסיפור של הממשלה הזו? הממשלה הזו עדיין, אגב, אין לה כאבי בטן. אין לה כאבי בטן על נשים. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת שיהיה פה שקט. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לדבר ככה.

חברי הכנסת. חברי הכנסת, לאפשר לה להשלים את הדברים. הממשלה הזו עדיין אין לה כאבי בטן לא על רצח של נשים, לא על רצח של אזרחים באירועי פשיעה, לא על נפגעי טרור, לא על קסאמים, מדיניות הקסאמים חזרה וכל הטפטופים למיניהם, לא על יוקר המחיה. אין כאבי בטן. מה כן חשוב לממשלה הזו? חשוב לה להכשיר עבריינים כדי שהם יוכלו להיות שרים, חשוב לה לחוקק חוקים פרסונליים, חשוב לה לעשות הפיכה משטרית, חשוב לה לרסק את החברה, להמשיך לפלג ולשסות, חשוב לה לדאוג לשני בתים של ביבי ושרה, המימון של שני בתים. זה מה שחשוב לממשלה הזו, אחרי שהם תקפו את בנט במשך שנה וחצי על דברים שעשו שם בגלל הוראת השב"כ ולא בשביל משהו אישי בשבילו.

הכנסת היום עסוקה במימון שני בתים פרטיים לשרה ביבי. לאיזה שפל אנחנו מגיעים?

ואז אתם עולים לכאן ומשקרים, משקרים על זה ומשקרים, כמו שרוטמן עלה לכאן. חבר הכנסת רוטמן, עלית קודם ודיברת על פסקת ההתגברות. תיכנס לסרוגים, תיכנס לפסקת ההתגברות, זה לא רוטמן,

זה ואטורי.

את חבר הכנסת ואטורי.

עליתם ודיברתם על כך שתקווה חדשה הצביעה בעד פסקת ההתגברות, אז בואו, יש לי חדשות בשבילכם. תיכנסו למה שפורסם ב2021, לא לפני דקה וחצי, ואתם תראו שתקווה חדשה הצביעה על פסקת ההתגברות ואמרה בצורה מפורשת: זה לא יקודם מעבר לקריאה טרומית, כי אנחנו לא נתפשר על רוב מיוחס.

אנחנו הצבענו עם הודעה שפורסמה, בטח, תודה רבה. בכל מקום, ונאמר בה בצורה מפורשת. תיכנסו ותעשו גוגל פשוט.

חברת הכנסת גוטליב, במקום להמשיך לקרקר פה, סליחה, תפסיקי כבר את כל הצעקות שלך. את עובדת עליי? את עובדת עליי? הצבעת, תיכנסי ותקראי את האמת.

לא לא לא, האמת היא אופציה. לא צריך לעלות ולשקר. יש גם מקום לאמת במדינת ישראל, וייטב שתשאירו לה מקום גם בבית הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת יבגני סובה ביקש להתנגד. רק אחד יכול מאותה סיעה, אז יוליה מלינובסקי, בבקשה.

אני רוצה גם סתם להציע הצעת חוק בטרומית, רק בטרומית, אדוני היו"ר. כבר חשבתי ששמעתי הכול. בואו ונבקש חוק רק בטרומית,

אני לא יכול להבטיח את זה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רק רוצה לשאול, ואולי שרי הליכוד יכולים לעזור לי: כשראש הממשלה מזמין לבית שלו שרימפסים על חשבון המדינה, זה מסתדר עם היהדות וערכי היהדות או לא? אני עכשיו קראתי כתבות רבות שראש הממשלה שלנו מאוד,

אוהב שרימפסים, וזכותו. אתם יודעים מה? זה גם לא מעניין אותי. אז למה את מדברת על זה ברבים?

תודה רבה. אבל אתם דוגלים פה, איך השרימפסים מסתדרים עם היהדות? תסבירו לי. הרי אתם למהדרין פה,

אבל אם, חלילה, מחר בן אדם בפסח ירצה לאכול סנדוויץ' עם מצה ושרימפס, מה יהיה? זה יהיה כשר או לא כשר? זה יפגע ביהדות או לא יפגע ביהדות? לא יפגע, לא אכפת לנו, ועכשיו ברצינות. אל תעשו לי פה עם העיניים. זו האמת, ואתם יודעים מה? זו זכותו, זכותו שלו אישית, ושל משפחתו, מי שלא רוצה שלא, ואם זה עושה לו טוב, לבריאות, שיאכל. אין לנו שום בעיה עם זה. אבל עכשיו אני שואלת ברצינות: התחלתם מבתי חולים, מה אחר כך?

תחטטו בתיקים בקניונים, בתחנות רכבת, בכל מוסד ציבורי אחר. לאן הגעתם? אין טעם, יש דברים שהם בקונסנזוס. מדהים.

כל הכבוד. משהו. יש דבר מאוד פשוט: לכבד את כולם.

זה חוק דקלרטיבי. אין לו שיניים ואין לו סמכויות, נא לא להפריע. אופוזיציה.

יש דבר מאוד פשוט, לכבד את כולם: חרדים, מסורתיים, חילונים, ציונות דתית,

החוק הזה פוגע בכבוד ההדדי בין אזרחי ישראל. אנשים באים לבית חולים לא מתוך רצון אלא כצורך.

יגרום לדבר מאוד פשוט,

אני רוצה לתת תשובה שמובנת לכולנו. יום כיפור,

יוצאי כל המדינות אזרחי ישראל. החוק הזה רק מתריס. החוק הזה הוא כפייה דתית על ציבורים שלמים. זה רק ייצור התנגדות ושסע בעם. למה, מתריס?

אנחנו מדינה יהודית, לא הפוך. אני מאמינה בלב שלם שאין מקום בכנסת ישראל ובספר החוקים שלנו לחוק כל כך פוגעני, שבעצם מפלג את העם וגורם נזק.

אבל אני רוצה לתת לך טיפ בעצמי. גפני ופינדרוס, אני אתן לכם טיפ: תעשו טובה לעם ישראל,

ואל תביאו חוק על יום כיפור, כי אם תביא חוק על יום כיפור,

אבל במחלקת הדגות הקפואות, כי זה כבר לא דגים, זה דגות,

אף דגה, אף דגה לא טרחה להגיד לי שהספונג'ה, איפה היית כשהוא קרא לי נאצי? תודה.

אז צריך לחזור ולהזכיר: הרבנות הראשית לישראל דחתה הצעות פשרה שהובאו בפניה.

היא עשתה זאת לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה נתן לרבנות הראשית את הזכות לייצוג עצמאי. אדוני, היהדות לא מתפשרת. אבל כל הצעת פשרה שהובאה לפתחה של הרבנות הראשית נדחתה על ידה. ובניגוד למה שאתם אומרים, אין כאן שמירה של הסטטוס קוו. רפורמים עושים פשרה, לא אנחנו. במשך עשרות שנים אף אחד לא חיטט בתיקים של מבקרי בתי החולים, אבל בשנים האחרונות, תגיד לי, אצל הרפורמים לא כתוב, לא כתוב אצלכם בתורה שרב לא יראה חמץ?

ניתנו על ידי משגיחי הכשרות בבתי החולים הוראות להתחיל לחטט בתיקים, בגלל ההקצנה של הממסד הרבני, ואז הגיעה העתירה. מי ששינה את הסטטוס קוו וגרם להגשת העתירות זה הממסד הרבני, שהלך והקצין.

BDS. ומכיוון שהזכרנו את עניין הפשרה, והזכירו כאן את עניין הכותל, אז נחזור ונאמר: הייתה פשרה שהוביל ראש הממשלה נתניהו, המפלגות החרדיות הסכימו בשתיקה, הן אפילו ערכו סיור,

ברחבת הכותל כדי ללמוד את פרטי ההסכם, תודה רבה. היו בממשלה, תודה רבה. שאישרה את מתווה הפשרה, תודה רבה. אבל אז הקיצוניים עוד פעם הרסו את הפשרה. חבר הכנסת גלעד קריב,

אז מי שלא מאמין בדרכי שלום ופשרה, שלא יבוא לכאן להתלונן לא על בג"ץ ולא עלינו.

לא ניתן לכם, לחורבן בית המקדש.

הבריונים של הקרן למורשת הכותל לא יורידו אותי ולא יסתמו לי את הפה. חבר הכנסת קריב, גלעד קריב. תודה, וחודש אדר שמח. חבר הכנסת קריב. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה.

לכם, חורבן בית המקדש. שמענו, שמענו. שלוש דקות, בבקשה. השר בן צור עלה לכאן קודם וביומרנות אמר שהוא צריך ללמד אותנו מה זה להיות,

נבקש להגביר את הרמקולים שם.

אפשר גם להחזיר לי עוד חצי דקה. השר בן צור עלה לפה והתחיל להסביר לנו למה הוא צריך ללמד אותנו מה זה להיות יהודים. השר בן צור, כשאני רציתי לשמור את פסח כשהלכנו לבקר את סבא וסבתא בצרפת ונסענו לדיסנילנד, לא מקום כשר, היינו לוקחים את המצות הרטובות עם ממרח הסנדוויץ' כדי שיהיו לנו מצות שמורות ככה בסנדוויצ'ים ביום של דיסנילנד.

כשחרדים הולכים לבית חולים בפסח, הם לא מסרבים לטיפול רפואי. לומדים איך להסתדר. ומה שאתם מביאים, אתם פשוט מייצרים חקיקה אחרי חקיקה שמשניאה את היהדות על יהודים. אתם מרחיקים את היהודים מהיהדות. איך אתם לא רואים את זה? איך אתם לא רואים את זה? כל אחד שייכנס לבית חולים ויפתחו לו את התיק בפסח ויחפשו לו סנדוויץ', השם ישמור, יגיד: הינה, הינה, אתם משניאים את היהדות עלינו. אתם מרחיקים יהודים מהיהדות, זה מה שאתם עושים. ולא רק את הצעת החוק הזו הם מביאים. יש עוד הצעת חוק על בתי דין רבניים, נכון? שהם יוכלו בהסכמה לפסוק על פי ההלכה בבוררות. אתם מבינים לאן אנחנו הולכים צעד אחר צעד? אז פתאום, אולי בעוד איזה שנה, ככה יבואו ויגידו: רגע, היום לפי החוק זה צריך להיות בהסכמה, אז נשנה שזה גם בלי הסכמה, ולכפות בעצם על אנשים את פסקי ההלכה. לשם אתם מובילים אותנו. אני אומרת לכם, תעצרו את הרכבת הזו. את יודעת איך גדעון דיבר על החקיקה הזו עד שבג"ץ נתן את פסק הדין הזה?

עידית סילמן, את פירקת את הממשלה הקודמת בגלל החוק הזה. כל אחד בפסח שייכנס לבית החולים ויפתחו לו את התיק כי מחפשים איזה סנדוויץ', ריבונו של עולם, זה יהיה רשום על שמך. כל אחד שיבוא ויקלל את היהדות רק בגלל החוקים שלכם, זה יהיה על שמכם. במדינה יהודית מקיימים גם את יום כיפור, גם מעל 90% עושים ברית מילה, גם כאלה שהם חילונים עושים ברית מילה. למה? מכריחים אותם? כופים את זה עליהם? היהדות חייבת להגיע ממקום של הבנה, של אהבה, של רצון לעשות את זה, לא לכפות את זה עליהם.

מה אתם עושים, ריבונו של עולם? משניאים את היהדות על היהודים. תעצרו את זה כל עוד אתם יכולים. תודה רבה. זכות המציעים לענות למתנגדים. חבר הכנסת דודי אמסלם, בבקשה.

זו זכות של המציעים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת גפני,

אני מתבייש שחוק כזה בא לכנסת ישראל. אני עד עכשיו חשבתי שאנחנו מדינה יהודית,

אבל יש פה אנשים שחותרים תחת כל יסוד יהודי. הרי מה קרה עד היום? עד היום, רוב הציבור כיבד את זה, הכול היה בסדר, אנחנו לא יהודים.

אבל כמה מהצד הזה, וחבריהם, כאלה שהפגינו כנראה בכיכר, באו, אמרו: למה? למה לא נכניס חמץ, דודי, מה השעה?

שבוע בשנה. אני אסביר לך,

סגלוביץ', אני אסביר לך. אבקש שקט. אתם הורסים כל יסוד יהודי.

יש לך שעון, יפה מאוד, אל תדאג. כל יסוד יהודי, אין לי רולקס כמו שלכם. כל יסוד יהודי, אני מבין. הערת הביניים נשמעה. שעון, כן, בסדר.

חברת הכנסת שאשא ביטון, ואני מבין, רם בן ברק, שאם יהודי רוצה עכשיו לעלות להר הבית עם לאפה ברמדאן, אתה תומך. למה לא? בוודאי. אתה לא. אתה תעלה לפה ותגיד: אתם פוגעים ברגשותיהם של הערבים. אתם רומסים כל יסוד יהודי.

אני מתבייש כיהודי שאני צריך לדבר במדינת היהודים על זה בכנסת ישראל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק. אני מתחיל לקרוא קריאות ראשונות. משהו יותר חמור מזה. אתה לא מבין, מה השעה? אבקש לשבת. אף אחד לא שומע, שאתם פוגעים בביטחון מדינת ישראל.

כן, אני אסביר לך למה. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה. אני אסביר לך. פעם אחת תבין משהו. אין לך מקום בבית הזה, שב, שב, אל תצרח.

חבר הכנסת הרצנו. מר הרצנו, לקחת בעלות על כל הלהט"בים.

חבר הכנסת רול, קריאה ראשונה.

אוכל פירות ים, הלהט"בים רק שלכם, אבל שב. מר רם בן ברק, אני רוצה להגיד לך משהו. חבר הכנסת בליאק, קריאה שנייה. חבר הכנסת הרצנו, קריאה שנייה.

הכנסת רול, קריאה שנייה.

מר מיקי לוי, איפה אתה,

מכרכרים פה כמו לול תרנגולות. נא להוציא את חבר הכנסת הרצנו, קריאה שלישית.

תקשיב גם אתה, סגלוביץ' החכם מאוד.

תספר לנו אחרי זה למה מחקת את כל הפגישות ביומן,

כן, עם אשכנזי.

תספר לנו אחרי זה. חבר הכנסת הרצנו, צא, אתה בקריאה שלישית. אחרי זה תספר לנו, מה

פוגלמן, גרוסקופף, אלה שופטים?

חבר הכנסת רול, קריאה ראשונה. אתם מבינים למה אנחנו צריכים את פסקת ההתגברות? אתם מבינים למה אנחנו צריכים לשנות את הרכב השופטים בבית המשפט? חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה ראשונה. אני מבטיח לכם, אם היה שופט ספרדי, לא היה עושה דבר כזה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה.

הוא בא מהבית, הוא בא מהבית, קצת מסורת. אצלנו יש מסורת בלב, זה מה שאין לכם, ולכן אתם מתכון להרס מדינת ישראל. זה הסיפור.

אתם יכולים להתפוצץ, לצרוח,

כל זמן שאתם עומדים וצועקים,

כל עוד עם ישראל לא מחובר למסורת, זה שאלה של זמן עד שהמדינה הזאת לא תתקיים. אתם פשוט לא מבינים את הקשר. כל זמן שאתם תפריעו, הוא לא יסיים.

כשהלכת לשבש את החקירה, על מה היית צריך לחשוב? הבנת, מר סגלוביץ'? כשתהיו בשקט הוא יסיים.

תמשיך. אני מבין שאתה כועס כי הפסקת לטייל בעולם.

זה שד עדתי. אתה אפס.

אף אחד לא סובל אותך. אתה הביזיון הכי גדול בכנסת, חבר הכנסת אמסלם. אתה חי על שנאה. משפט סיום. תן להם לשבת.

כול שיישבו. תראה מה שהוא עושה לנו, לעם, למה אתם מסכימים לזה? למה אתם לא מדברים?

סימון, היהדות, דרך אגב, אני אגיד לכם יותר מזה. אני כבר רואה את השופט עם המשקפיים, אל תפריעו.

אתה לא תלמד אותנו לא

אנחנו עכשיו ניגשים להצבעה. שנאה, השד העדתי, כל, זה דודי אמסלם.

אלה שיצאו יכולים להיכנס להצבעה. אנחנו מתחילים בסעיף ט': הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), של חבר הכנסת משה גפני. הצבעה אלקטרונית, בבקשה. כולם לשבת במקומות. רגע, אדוני. לשבת במקומות. רם בן ברק, אם אתה רוצה להצביע, תצביע. אני מפעיל את ההצבעה. החוק של חבר הכנסת הרב גפני, מי בעד, מי נגד ומי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח),

לוועדת הבריאות נתקבלה. 60 בעד, נגד, 49. ההצעה אושרה.

זה יעבור לוועדת הכנסת. הצעת חוק חג המצות של חבר הכנסת אוריאל בוסו. אנחנו עושים הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון

אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר וינון אזולאי. ינמק חבר הכנסת משה גפני. הרב משה גפני, בבקשה. אתה מנמק משם? מזכיר הכנסת, נא לפתוח את המיקרופון לרב גפני שם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להגיש הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות). אני רק מבקש לומר משפט אחד לגבי מה שהיה פה. אני מאוד מאוכזב. אמרנו, אין שום כפייה. מה שהיה הוא שיהיה.

אמר את זה השר יואב קיש, השר המקשר. אמרתי את זה אני. אמרתי שבית המשפט אמר שאם רוצים, צריך לעשות חקיקה כדי לתת הסמכה למנהל בית החולים. על מה הייתה פה בושה? מה הצעקות האלה של הבושה ולהצביע נגד?

על מה? אבל זה המצב. חז"ל אומרים: בני ישראל, כשהם יורדים, יורדים עד לתהום. אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת, שהוגשה גם על ידי חברי הכנסת, אורי כבר לא יכול, הוא סגן שר, יעקב אשר וינון אזולאי, אנחנו מבקשים את מה שהיה כל השנים. אם יש שני בעלי דין שחותמים לבית הדין ואומרים: אנחנו רוצים לדון בדיני ממונות על פי דין תורה, שניהם חותמים על זה, לא שאחד כן ואחד לא. אגב, בכל בתי הדין, גם השרעיים, חבר הכנסת אחמד טיבי, גם בשרעיים, גם בדרוזיים, בכל בתי הדין, אם האנשים אומרים: אנחנו רוצים בהסכמה, עכשיו אני גם מוסיף, זה לא יהיה אם הם לא מסכימים שניהם, זה לא יהיה בית דין יחיד בעיר שאי-אפשר לעבור למקום אחר. אפשר, זה הכול וולונטרי, הם חותמים שניהם. כך היה מאז קום המדינה. מה שקרה זה שהגיע בג"ץ והוא אמר: אם רוצים לתת את ההסמכה הזאת, צריך לחוקק חוק, כמו בסיפור של חוק החמץ, ואני, אנחנו, מבקשים להשאיר את מה שהיה בסטטוס קוו כל השנים.

את תמיכת הכנסת בהצעת החוק הזאת, שהיא תעבור בקריאה טרומית ונעביר אותה להמשך דיון. תודה רבה. הצעה דומה הוגשה על ידי חבר הכנסת אייכלר. אני קורא לו להציג, בבקשה.

היושב-ראש, בשבוע שעבר קראנו בפרשת משפטים. זאת פרשה שעוסקת בדיני תורה, הרבה ענייני ממון ודיני בתי הדין. מאז ומתמיד בתי הדין של עם ישראל היו אבן יסוד. הדיין ניגש בחיל וברעדה לדין תורה, ולא היה מטה דין לא לעני ולא לעשיר, לא לקח שוחד, לא התחשב בשום שיקול שאיננו מן הדין. אנחנו מתפללים: השיבה שופטינו כבראשונה. אבל דווקא בימים אלה, כשמערכת המשפט התגלתה בקלונה ברבים בשיקולים פוליטיים והשקפות פוליטיות שהם כופים על הציבור, עכשיו הזמן לחזק את בתי הדין הרבניים, לתת להם אפשרות לדון גם בדיני ממונות, אנשים שעושים זאת מבחירה. וכל אדם בכל מדינה שאוסרת על אנשים שרוצים להתדיין בבית הדין הרבני לא להתדיין, זאת כפייה אנטי-דתית, זה פוגע בחופש הדת. אנחנו מבקשים מכל מי שמסורת ישראל, כל מי שדת ישראל חשובה לו, אני קורא לו לתמוך בחוק הזה, המאפשר לכל שני אנשים שיש להם דין תורה בענייני ממונות, שיוכלו לגשת לבתי הדין הרבניים בלי שום הפרעה. עצם העובדה שאנחנו צריכים לחוקק את החוק הזה, זה לא היה פעם. מאז קום בתי הדין הרבניים הם דנו בדיני ממונות, עד שבא שלטון הבג"ץ, ובכיבוש, במשטר הכיבוש שהם החילו וכפו על מדינת ישראל, הם אסרו את הדיון בבתי הדין הרבניים בדיני ממונות, ואמרו שצריך לחוקק חוק. לכן אני מבקש להצביע בעד החוק לאפשר לבתי הדין רבניים לעסוק בדיני ממונות בהסכמה בין שני הצדדים.

תודה רבה.

המתנגדים, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. השני שיציג את המתנגדים, אלעזר שטרן. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סליחה, רגע.

בבקשה, בשם הממשלה. אני הייתי בטוח שאני צריך לשכנע חלק מהמפלגה שלך. אותך ודאי שלא. לא,

אתה תקשיב, אז תשמע.

אני הייתי בטוח שאני בא לכאן ואתה עולה בשביל לחזק אותי.

אני אענה לך, אל תדאג. אני הייתי בטוח שתתבייש כמו גפני בחוק הזה. חלק צריך לשכנע שלא. אבל כמו שאמרו המציעים, חבר הכנסת הרב גפני והרב אייכלר, הצעת החוק הזאת היא לא הצעת חוק שמשנה סדרי בראשית. הצעת חוק, בעצם בפועל בתי הדין הרבניים במשך שנים נגעו ודנו גם בנושאים ממוניים, בהסכמת שני הצדדים. אני הייתי מצפה מכולכם לבוא ולתמוך. זו הצעת חוק, קודם כול, שתוריד עומסים מעל בתי המשפט. אדם שניגש לבית המשפט היום מקבל את הדיון בעוד חמש שנים. את יודעת למה? כי אין שם כוח אדם, אין שם יעילות וגם זמן. בתי הדין ייקחו מרצון של שני הצדדים. הייתי בטוח שכולכם תבואו ותתמכו בזה. למה לגרום לכפייה לאנשים שלא רוצים שידונו איתם בבתי משפט? לכן אני חושב שצריך לתמוך בהצעת החוק. אני קורא לכולם לתמוך בה. אני רוצה לנצל את הבימה, ב-30 השניות האחרונות, לומר מזל טוב ליוסי טייב, סבא טייב, לרגל הולדת נכדתו הראשונה. טוב, יש שני מתנגדים להצעת החוק. יעלה ויבוא חבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מעוניין להתנגד?

שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה. היה יהודי אחד, קראו לו הרצל. הרצל כתב ספר שנקרא "מדינת היהודים". ב"מדינת היהודים" יש פרק הנקרא תיאוקרטיה. בפרק הזה כותב הרצל: "אנחנו ננהל מדינת היהודים במדע ובחוכמות ואם כוהני הדת שלנו ינסו להתערב בניהול המדינה, נדע לכלוא אותם בבית מקדשי האל" ציטוט מדויק. כרגע כוהני הדת שלנו לא מתערבים בניהול המדינה, הם מנהלים את המדינה.

שמעתי פה כל מיני הערות של אנשים שכנראה לא מבינים מהחיים שלהם. הרצל, אגב, היה יהודי טוב, היה אתאיסט מוחלט, לא שמר על המצוות. אותו דבר, היה עוד יהודי נחמד, קראו לו ז'בוטינסקי. גם הוא כנראה לא שמר על המצוות, בלשון המעטה, ולא אכל כשר.

גם הוא אתאיסט, כמו ז'בוטינסקי, וקראו לו טרומפלדור. גם הוא לא בדיוק שמר על המצוות. כנראה שלושתם היו גם אתאיסטים וגם יהודים טובים. אני חושב גם שכדאי לזכור: הליגה נגד כפייה דתית הוקמה ב-1951. מי היו המצטרפים הראשונים? הרב קוק, אני חוזר, הרב קוק, וארי ז'בוטינסקי, בנו של זאב ז'בוטינסקי.

אני לא יודע מאיפה אתם ממציאים את המציאות החדשה, אבל אתם יוצרים פה מערכת מקבילה. זה לא רק בתי דין רבניים. ברגע שמרחיבים סמכויות של בתי דין רבניים, לא יעזור כלום, תצטרכו להרחיב סמכויות של בתי דין שרעיים וגם של הדרוזיים. יהיו לנו פה מערכות משפט מקבילות לחלוטין. הדבר הזה הוא טירוף מוחלט, כמו שבאמת פסקת ההתגברות נועדה רק לדבר אחד: להרוס את צבא ההגנה לישראל. צריך להיות ברור שפסקת ההתגברות נועדה רק לשחרר חצי מהצעירים שלנו מהשירות הצבאי. גפני הצליח באמת לחלק את העם, אלו שילכו לצבא ואלה שילכו לישיבות. כך מחסלים את העיקרון הבסיסי של שוויון בנטל, מחסלים את העיקרון של צבא העם. אני חושב שהנזק לביטחון ישראל מפסקת ההתגברות הוא יותר מכל מה שאויבנו שלנו רק חלמו. צריך להבין גם את ההשלכות, יוצרים פה שתי מערכות משפט, מחלקים פה עם אחד לשתי מדינות, לשתי תרבויות. כמובן, הדבר הזה לא יעבור בשקט. חבר'ה, המטוטלת חוזרת. עבר הזמן, אדוני. נחזור לשלטון, לא יישאר כלום מהחקיקה שלכם. כלום לא יישאר. תודה, אדוני. מתנגד נוסף, חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, עמיתיי השרים, אני אתנגד לחוק הזה, כמובן. אני אתנגד לזה. גפני, עכשיו תקשיב טוב. גפני, עכשיו תקשיב טוב. אני אתנגד לחוק הזה כיוון שבפסח הקרוב, גם כשתעבירו את החוק בקריאה השלישית, בבתי החולים יהיה הרבה יותר חמץ מאשר לפני שנה.

בגלל שאתם מעודדים שנאת יהדות.

אני לא רוצה שיהיה חמץ בבתי חולים. אני לא רוצה שיהיה חמץ בבתי חולים, אבל בגללכם יהיה, בגלל שבגללכם גם פחות עושים ברית מילה. אתה שונא את היהדות.

אל תתערבו.

הדרך שלי היא לא הדרך שלכם.

אני אומר לכם, עוד אף אחד מכם לא חזר מפגישה עם ריבונו של עולם שאמר לו שעל מה שהמצביעים של גפני עושים בפוניבז' מקבלים יותר נקודות מעל מה שרם בן ברק עשה במוסד. אתה שונא.

היהדות מעולם לא הייתה שלכם. אתם רק מזיקים ומרחיקים את עם ישראל מהיהדות הזאת. אתה אומר את זה לפורום החילוני? קטי, אל תלמדי אותי יהדות.

לא, תעשה את זה בעצמך, תבוא לדיונים.

אני אגיד לכם מה, יעשו לנו ועושים לנו דווקא.

הנזק של הדברים האלה לא ייגמר בחמץ בבית חולים. אנחנו פוחדים, אני פוחד, שהחוק הבא זה שבתחנת רכבת יבדקו חמץ, ואחרי זה שאישה לא תיכנס לבית חולים בלי שרוולים. למה רק לכותל? שיער באישה ערווה. למה בבתי חולים מותר לראות עם שיער? התיאבון שלכם מרחיק את הילדים שלנו מהיהדות. התיאבון שלכם מרחיק את עם ישראל מכאן. תדעו, זה אלה שאתם צריכים אותם כדי שיגנו עליכם. לזה אתם צריכים אותם. אתם צריכים אותם כדי שהדולר לא יידרדר כמו שאתם מדרדרים אותו. מי זה אתם?

אתה וחלק גדול מהמרכיבים של הממשלה, זה מי שאתם. אני אומר לך שהמפגינים בחוץ, אני אסביר לך. אתה, שנאה עצמית. למפגינים בחוץ, הממוצע שלהם תורם למדינה, לביטחון ולכלכלה יותר מהממוצע של חלק גדול של התומכים בממשלה הזאת. אני אגיד עוד דבר. אני אגיד עוד דבר.

את היהדות כבר לקחתם להם, היום זאת רק דוגמה. אתם לקחתם להם את היהדות. עכשיו אתם עומדים גם לקחת להם את הדמוקרטיה. כשהם לא יהיו פה, גם לכל הצרכים שלכם לא יהיה מי שישלם לכם. גם את יודעת שהיהדות הזאת מרחיקה. היא מביאה התבוללות, היא מביאה ריחוק, והיא תביא הרבה יותר חמץ לבתי החולים.

גם החוק הזה, של בתי הדין החרדיים, לצערי הרב, רוב העם בישראל כבר לא יכול לשמוע, ולכן אנחנו נתנגד לזה. תודה לחבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת גפני, האם מעוניין להשיב?

אני רוצה להצביע. אין מה להתווכח. חבר הכנסת אייכלר, מעוניין להשיב? לא. נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית על הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג 2023. אנא שבו במקומותיכם. נצביע כעת על הצעתו של חבר הכנסת משה גפני. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

58 בעד, 43 נגד. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת כדי לקבוע לאיזו ועדה זה יעבור בהמשך. שיירשם לפרוטוקול שחבר הכנסת עודד פורר הצביע בטעות בעד. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. ועדת הכספים. ועדת הכנסת, אמרנו. נצביע כעת על הצעת החוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר.

ההצעה להעביר את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג 2023, לוועדת הכנסת נתקבלה.

57,

44. אני קובע כי גם הצעת החוק הזו התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת כדי לקבוע באיזו ועדה תידון בהמשך. אנחנו עוברים כעת להצעת החוק הבאה, הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, כשירות המאמץ), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת הרצנו לנמק את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול ציינו את יום המשפחה. עבורי משפחה היא מבצר של אהבה ללא תנאים, היא חממה שבה אדם יכול לצמוח ולגדול, להתפתח, לחלום חלומות ולקבל את הכלים ואת העצות לרדוף אחריהם. משפחה היא אכפתיות וחום. משפחה היא הבסיס. אני מייחל לרגע שבו אוכל להעניק לילדיי את מה שההורים שלי הרעיפו עליי. אני לא חושב,

שיש כאן מישהו במשכן הזה שיחלוק שהזכות למשפחה היא זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי ראשון במעלה. היא מהווה נדבך חשוב ומרכזי בחיים של כל אחת ואחד מאיתנו, וההגנה עליה, על הזכות למשפחה, מצויה בליבה של הזכות לכבוד האדם. חוק האימוץ שקיים היום במדינת ישראל פוגע בזכויות היסוד של חברות וחברי קהילת הלהט"ב בישראל. היום רק איש ואשתו יכולים לאמץ ילדים בישראל. החוק אוסר על הורים יחידניים ועל להט"בים לאמץ ילדים ולהקים משפחה. החוק היום במדינה בעצם אומר לקהילת הלהט"ב, לקהילה שלמה של אנשים: אתם לא ראויים להיות הורים, רק בגלל נטיית הלב שלכם. אתם לא ראויים, ואנחנו נעשה כל מאמץ למנוע מכם להפוך להיות הורים. נמנע מכם את האפשרות הזאת בחוק. מי אתם שתגידו לנו שאנחנו לא ראויים להיות הורים בלי להכיר אותנו? אתם קובעים שכולנו, כל אחת ואחד מאיתנו, לא ראויים להיות הורים, לא כשירים רק בגלל נטיית הלב שלנו.

האפליה הזו פוגעת בשוויון, אבל מעבר לכך, זו פגיעה בגרעין של הכבוד האנושי. גם אנחנו רוצים להיות אבא, רוצים להיות אימא, רוצים להקים משפחה בישראל. הבית הזה חסם פעם אחר פעם את היכולת והרשות של חברי וחברות הקהילה הגאה להקים משפחה בישראל. ב-2018 ממשלת הליכוד בראשות בנימין נתניהו תיקנה את חוק הפונדקאות באופן שרק הומואים וגברים יחידניים לא יוכלו להפוך להיות הורים בישראל. נתניהו שיקר שיתקן, ואז הלך לחתום על הסכמי אימוץ בין-לאומיים שבהם הוחרגו חברות וחברי הקהילה הגאה. עתירה בנושא הוגשה לבג"ץ והוא קיבל אותה, תיקן את האפליה, תיקן את חוסר השוויון ופרץ את הדרך לרבים מאיתנו להפוך להיות הורים במדינה היחידה שיש לנו, מדינת ישראל. השר כץ, ממש אתמול נולדה התינוקת הראשונה בהליך פונדקאות לזוג הורים, זוג אבות בישראל. ממש אתמול. ראיתי את התמונה רגעים לפני שעליתי פה על הדוכן.

ראשונה לזוג גברים בהליך פונדקאות. וזה המקום, אני מקווה בשם כל חברי וחברות הבית הזה, לשלוח לדניאל ולעומר אדלר, האבות המאושרים, בשעה טובה והרבה מזל טוב. חברות וחברי הבית, אחרי שתושלם ההפיכה המשטרית, לא יהיה לנו למי לפנות. אם רוב החברים בבית הזה יחליטו לפגוע בזכויות היסוד שלנו להפוך להיות הורים, לא תהיה לנו כתובת. בבית המשפט העליון ישבו שופטים שמונו על ידי הממשלה ורק על ידה, וחלק מחבריה שיושבים סביב שולחן הממשלה הזה מגדירים את עצמם הומופובים גאים. אחרי שתושלם ההפיכה המשטרית, לאף שופט במדינת ישראל לא תהיה האפשרות להפוך את ההחלטות שלכם.

של הממשלה ושל הכנסת שנשלטת על ידי הממשלה, אדוני. ומה יהיה עבורנו, חברות וחברי הקהילה הגאה, דמוקרטיה היא עניין סופר-אישי. בלי בית משפט עליון עצמאי, בלתי תלוי, שמסוגל להגן עלינו ולבלום אפליה אסורה, אנחנו לא יכולים לאהוב, אנחנו לא יכולים להקים משפחה, אנחנו אפילו לא יכולים להיות מי שאנחנו בתעודות הזהות. חבר הכנסת חברי רם בן ברק, במדינות שהפסיקו להיות דמוקרטיות, הממשלה זקוקה לאויב מבפנים, לאיזשהו דמון, כמו אוויר לנשימה, דמון, אויב להפחיד את הציבור מפניו, להאשים אותו במצב המידרדר. בהונגריה, בפולין וברוסיה זה הקהילה הגאה. הסבירו ברוסיה שמטרת הצעדים נגד הקהילה הגאה היא הגנה על ילדים מפני ערכי המשפחה המודרניים. בהונגריה, לצד איסור שקיים על אימוץ ילדים על ידי להט"בים, נחקק לאחרונה חוק, תיקון לחוק הפדופיליה, שאוסר להתחיל להציג תכנים להט"בים לילדים מתחת לגיל 18. הם גם ביטלו שם את ההכרה הרשמית בטרנסג'נדרים. בהונגריה נכון להיום לא חיים טרנסג'נדרים. בפולין נחקק חוק שאוסר כל שיח של גאווה וערכים ליברליים בתוכניות הלימוד בבתי הספר ומחוצה לו.

שר המורשת של מדינת ישראל, מתוך ממשלת נתניהו, חבר מפלגתו של בן גביר, כתב מדריך שכותרתו: "טרור להט"בי, קווים לדמותו והדרך להיאבק בו". השר אליהו קורא לרבנים, למחנכים, לעיתונאים ולאנשי ציבור להיות אמיצים ולומר את האמת, לדבר ולכתוב מעל כל במה ומעל כל פיד מהי משפחה, ובעיקר, מהי לא משפחה. השר ממשיך וקורא לצאת מהארון ולהגיד בפה מלא וברור: יחסים חד-מיניים זה רע. נקודה. זה אסור. זה ההפך מיהדות. זה לא טבעי, זה לא נורמלי, זה לא בריא.

כך שר המורשת של מדינת ישראל. סגן השר אבי מעוז, שפועל מתוך משרד ראש הממשלה, ברשות ראש הממשלה נתניהו, קרא בטלוויזיה לשלוח ילדים בעלי נטיות הפוכות לטיפולי המרה, וקישר מעל הדוכן הזה ממש בין נטייה מינית לבין פדופיליה. מתוך משרד ראש הממשלה. אתם מזהים קווי דמיון בין המדינות הללו שהדמוקרטיה נגמרה בהם לבין מדינת ישראל? אני רוצה לפנות מכאן לחברי הליכוד, התנועה שמגדירה את עצמה בתור התנועה הלאומית-ליברלית, ניר ברקת, מירי רגב, אבי דיכטר, יואב קיש, מיקי זוהר, דני דנון, שלום דנינו, אופיר אקוניס, חנוך מלביצקי, בועז ביסמוט, גילה גמליאל: האם זו המורשת שלכם? האם אלו העמדות שלכם? איפה אתם? המליאה ריקה עכשיו. איפה אתם? למה אתם לא משמיעים את קולכם הברור, הליברלי, הלאומי, נגד דברי השנאה וההסתה האלה? ראש המפלגה שלכם, ראש הממשלה נתניהו, הרי אמר לפני פחות משלושה חודשים בקולו, בסרטון שהוא פרסם, שהוא לא יאפשר אפליה נגד להט"בים או פגיעה בזכויות אדם. האפליה כנגדנו באימוץ היא אולי האפליה הכי חמורה שקיימת, הפגיעה הכי קשה בזכויות אדם. חברות וחברים, עכשיו הזמן להפסיק עם הדיבורים ולהתחיל במעשים. אל תיתנו את ידכם להמשך האפליה הפסולה הזו נגדנו. תצביעו נכון. תודה רבה. ישיב על ההצעה שר הרווחה, השר יעקב מרגי.

מכובדיי השרים,

אני מקריא לך את תגובת המשרד, ללא מגע יד. סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981, קובע כיום את הכלל שלפיו אין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו יחד.

הוא מגדיר באילו נסיבות חריגות ניתן לאפשר אימוץ על ידי מאמץ יחיד, כאשר המאמץ הוא בן זוגו של הורהו של קטין, או כאשר מדובר בקטין ששני הוריו נפטרו והמאמץ הוא קרוב משפחה רווק של הקטין. הצעת החוק המוצעת לעיל מבקשת להחליף את הסעיף הנ"ל בסעיף אשר קובע כי איש, אישה או שני בני אדם כשירים לאמץ ילד. מבדיקה שערכתי במשרד מול גורמי המקצוע האמונים על הנושא, עולה כי הוקמה ועדה ציבורית שמונתה על ידי שר המשפטים ושר הרווחה לבחינת חוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981, והליכי האימוץ בישראל, בראשות של כבוד השופט בדימוס יהושע גרוס, ועדת גרוס. הוועדה נדרשה לבחינת הצורך בתיקוני חקיקה של חוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981, ולבחינת הליך האימוץ בישראל על כל שלביו. המלצת הוועדה הייתה לחוקק חוק אימוץ ילדים חדש אשר יחליף את החוק הקיים ויעגן בתוכו את המלצותיה. בהמשך להמלצה זו נעשתה עבודה מקיפה על ידי משרדי המשפטים והרווחה לבחינת המלצות הוועדה, לרבות עדכון ודיוק של הצעת החקיקה שנכללה בדוח הוועדה, הכול לצורך גיבוש נוסח סופי של הצעת החוק.

על רקע התחייבות המדינה בבג"ץ 3217/16, הוחלט על פיצול הרפורמה בחוק האימוץ כך שבשלב הראשון יתוקן החוק הקיים רק בנוגע לתנאי הכשירות לאימוץ ולקביעת מנגנון התאמת מאמצים לילד, ובמקביל תושלם העבודה הבין-משרדית לצורך גיבוש חוק אימוץ חדש, המתייחס לכלל המלצות ועדת גרוס, אשר יחליף את חוק האימוץ הקיים.

במהלך כל התקופה נעשתה עבודה מקיפה על הצעת החוק הכוללנית, וזו נמצאת לקראת סיומה. בינתיים הוגשה עתירה נוספת, בג"ץ 5158/21, ובמסגרתה בית המשפט העליון עודכן על אודות תהליכי החקיקה ועל חילופי השרים באותה עת.

יכול להחליף אותך. אם ייגמר הזמן, אשיר לכם.

אתה בכלל רצית שכל האופוזיציה תתפטר. אתה רוצה להחליף אותי, תגיד לי? לא האופוזיציה, הקואליציה. כשתהיה בקואליציה, תתפטר, אין בעיה. תקריא את התשובה, מעניין אותי לשמוע. הוא אמר לו שאין לו מה לדבר, אין לך מילים. יש לי הרבה על מה לדבר. אתה יכול לקחת את שלי על חוק החמץ.

יש לי הרבה על מה לדבר.

מי שמכיר אותי יודע שאני בדרך כלל ענייני. אתה רוצה? יש לי הרבה מה לומר.

וזה לא תמיד ינעם לאוזניך. לאוזניים של מי זה ינעם? אדוני, אפשר לדבר על ראש המפלגה שלך, על החוק שלו.

אחרי שארצה את רצונו של המציע, אני חושב שאתה צריך לכבד אותו. אשמח להיות מאותגר על ידך. הינה, אני מזמין את עצמי, אני אשמח להיות מאותגר על ידך בכל נושא שתחפוץ בו, אבל אני לא מבטיח לך שאני לא אוציא ממך את הג'ינג'י שבך בצורה המיטבית ביותר. מה אתה אומר על זה?

שתזמין את ראש המפלגה, שהיום העברתם לו חוק בקריאה טרומית, לחגוג את זה. יש סיבה. זה לא היה חוק של ראש מפלגה, זה חוק של כנסת ישראל. אתה יודע למה החוק. יוראי, באת להרגיע אותו?

בבקשה. בינתיים הוגשה עתירה נוספת, בג"ץ 5158/21, ובמסגרתה בית המשפט העליון עודכן על אודות תהליכי החקיקה ועל חילופי השרים באותה עת, ובהמשך, על אודות תמיכת שר המשפטים בהצעה לצד הערכתו כי אין היתכנות פוליטית לקידומה באותה עת. עקב פיזור הכנסת, הבחירות וחילופי השרים בממשלה, הדיון בעתירה הושהה לבקשת המדינה, שהתבקשה, לעיקר אתה לא מקשיב. אחר כך תתפוצץ עלינו. לא להתפוצץ, גם אני רוצה להקשיב. אני ממשיך את תגובת המדינה. עקב פיזור הכנסת, הבחירות וחילופי השרים בממשלה, הדיון בעתירה הושהה לבקשת המדינה, והיא התבקשה לעדכן את בית המשפט עד ליום 1 באפריל 2023. אני מקשיבה לך,

מה את בעניין פה? יש פה מציע. כי לי מאוד חשוב לדעת למה, מירב, קודם כול תוציאי את ה"אני". המציע פה, למה לקחת לו?

אני רוצה את כל הקשב של המציע, כי בסוף הוא יטען נגדי טענות שלא אמרתי. זה מאוד מעניין אותי. אני בקשב מלא. אבל היא מפריעה לי. אני מקשיבה לך. אז אני חוזר על חלק מתשובת המדינה: עקב פיזור הכנסת, הבחירות וחילופי השרים בממשלה, הדיון בעתירה הושהה לבקשת המדינה, שהתבקשה לעדכן את בית המשפט עד ליום 1 באפריל, עוד פעם אתה לא מקשיב. בתאריך? אני מקשיב.

הבחירות וחילופי השרים בממשלה, הדיון בעתירה

שהתבקשה לעדכן את בית המשפט עד ליום 1 באפריל 2023. בימים הקרובים הצעת תיקון החוק תובא שוב לפתחו של שר המשפטים החדש. חשוב לציין שהצעת חקיקה זו כוללת תיקונים נוספים ומשמעותיים בחוק האימוץ שאנו מבקשים לקדם בהקדם, בין השאר עניין מנגנון המבטיח רצף השמה של קטינים המיועדים לאימוץ, ומנגנון לבחינת כשירות משפחות למטרות אימוץ, בחירתן והתאמתן לצורכי קטינים. אין ספק שהצעת חוק חשובה מעין זו, לאור כל מה שמניתי ולאור העניין הרב שהיא מעוררת, ראוי שתוגש לאחר מחשבה רבה על ידי הממשלה, ולא בהצעת חוק פרטית, כי הרציונל המרכזי בכל סוגיית האימוץ היא טובת הילד בלבד, מתוך כבוד, הערכה והוקרה רבים להורים המוכנים להעניק ולתת לילדים מכל מה שחנן אותם בו הקדוש ברוך הוא, ועדיין, טובת הילד היא לנגד עיני הגורמים המחליטים, וזה השיקול המרכזי. ועדת השרים לענייני חקיקה שהתכנסה השבוע התנגדה להצעת החוק והחליטה על דחיית הדיון בנושא בשישה חודשים. עד אז, אמרת אפריל 2023. את מוכנה להקשיב? באיזה חודש נולדת? אני רוצה שתגיד לי, האם משפחה חד-הורית יכולה לגדל ילד לתפארת מדינת ישראל? אני צריכה לשאול את אימא שלי. את תוניסאית? אני טריפוליטאית. התוניסאי לימד אותי פתגם: לפזיז יש חצי מזל. חכי עד הסוף ותקבלי תשובה מלאה.

קרעי, נכון? פזיז, חצי מזל, נכון? השר מרגי, אולי רק תדייק, ועדת השרים התנגדה או ביקשה לדחות בשישה חודשים? אני מדייק. למיטב ידיעתי, ועדת השרים לא התנגדה אלא הציעה לדחות בשישה חודשים.

הינה, שר המשפטים מאשר את מה שאני אומר. התנגדה לאשר את זה במעמד הזה. ביקשה לדחות את הדיון בשישה חודשים. אז אני מדייק: ועדת השרים לענייני חקיקה שהתכנסה השבוע ביקשה לדחות את הצעת החוק בשישה חודשים. אם לא היית מפסיקה אותי, הייתי מבהיר זאת. ואני אומר לך, למה שישה חודשים? כפי שאמרנו, המדינה ביקשה הארכה עד 1 באפריל להשיב לבית המשפט, מתוך הנחה שכבר תהיה תשובה לבית המשפט. כדי שבידי הממשלה תהיה שהות להתארגן, ביקשו שישה חודשים. מעבר לזה רגע, רגע. אני מסרב אפילו להקשיב לשאלה, כי לא סיימתי את התשובה. מעבר לזה אמרתי, לא הקשבתם כי הייתם מוכנים עם השאלה. מעבר לזה אמרתי שהצעת חוק כזאת, שבה שלום הילד וטובתו של הילד הם מרכז הבמה, מרכז העניינים, ולאור

יש עניין בהצעת החוק שהממשלה מקדמת להכניס עוד מרכיבים לחוק האימוץ, שהרבה זמן לא עודכן, אני חושב שזה לא ראוי להצעת חוק פרטית. משפטית לא מתאימה להצעת חוק פרטית. השר מרגי, נא לסכם. להעביר את כל המהפכה המשטרית הזאת בפרטיות זה בסדר, אבל את חוק האימוץ צריך, ציפיתי לשאלה הזו. רגע, ציפיתי לשאלה זו. בוא תקשיב, מאחר שגם ההשפעה על טעמו של הקפה המגורען וריחו היא בגלל המהפכה המשפטית, ציפיתי גם לשאלה הזו,

חדשה בעיניך תגובה כזאת? מה זה קשור?

מאחר שאתה מטיף המוסר הגדול ביותר בכנסת, אלעזר שטרן,

לא, תן לי, שאלת מה זה קשור, לא. אני רוצה להגיד לך, לא, אם לא תיתן לי, לא, אתה לא יכול ככה.

אם לא תיתן לי להשיב על השאלות, אני לא אכבד את השאלה שלך. שאלת שאלה?

אני אענה לך על השאלה הבאה.

שאלת אותי מה זה קשור? כן. קודם כול, תן לי להשיב לו. הייתה לו תמיהה. הרי שנה וחצי בפרקטיקה, הכרתם את הפרקטיקה הזו של שלושה חודשים, שישה חודשים, הצעת חוק ממשלתית. לא חדש, נכון? אתם לא מאשימים אותי שהמצאתי את הגלגל. הכול

איך אתה כחבר ממשלה מציע להעביר כזאת רפורמה כשזה הכול הולך פרטי, בלי ממשלתי, בלי משרדי הממשלה, בלי משרד הביטחון, בלי שום דבר? להעביר, יאללה.

מי אמר שזה בלי בלי בלי? אני אומר לך, בלי שום דבר. בוא, בוא, בוא. השר, נא לסכם. אופיר. לא יהיה דיון. רבותיי, רק אומר לכם משפט. לא יהיה שום דיון, אני אעשה ב"מרור כורך" תשובה לכולכם. היה פה יו"ר כנסת שהיה בעבר גם נשיא, והוא היה אומר לחברי הכנסת

לאלה שחדשים מקרוב באו. אז לכל אלה החדשים מקרוב באו, הפרקטיקה הזו קיימת והיא לא הומצאה עכשיו. תודה רבה לכולם.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, האם אתה מעוניין להשיב על תגובת הממשלה? לא מעוניין. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. אם כולם ישבו במקומותיהם, נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, כשירות המאמץ), התשפ"ג 2022,

37 בעד, 54 נגד. הצעת החוק לא עברה. נעבור להצעה הבאה, הצעת חוק החברות

נגד משפחות חד-הוריות, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדבר איתך על מה שעשית עכשיו. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק החברות (תיקון, פרסום דוחות כספיים של מונופול), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת בליאק לומר את דברו ולנמק את ההצעה,

עשר דקות לרשותך, אדוני.

מירב, זה אשכרה בכיתה. חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, אני העברתי את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית בכנסת הקודמת, וחשבתי על מה לדבר הפעם. החלטתי שאני אקריא את הנאום של שותפי להצעת החוק בכנסת העשרים-וארבע, שר החוץ אלי כהן, אז חבר כנסת באופוזיציה: "להילחם ביוקר המחיה צריך לעשות זאת במעשים ולא בדיבורים, צריך צעדים בלתי מתפשרים כמו במלחמה. פרסום דוחות כספיים על ידי מונופולים של חברות פרטיות במדינת ישראל הוא צעד שהוא דרמטי, צעד חיוני למלחמה ביוקר המחיה. אחד הדברים החשובים לנו הוא לתת לאזרחי המדינה את האפשרות להתפרנס בכבוד. אפשרות להתפרנס בכבוד אומרת שמצד אחד יהיה לו מקום עבודה ויהיה לו שכר ראוי, ומהצד השני, תוכל לפרנס את המשפחה, והמחירים שתשלם יהיו סבירים. זה מה שנקרא להתפרנס בכבוד. "נכון להיום השכר עולה במעט והמחירים מזנקים

מספיק שיהיה נתון אחד מרכזי. 50% מאזרחי מדינת ישראל מרוויחים פחות מ-8,000 שקלים נטו בחודש. זאת אומרת מי שיוצא לעבוד, 50% מהם מרוויחים פחות מ-8,000 שקלים נטו. ברמת המחירים במדינת ישראל קשה מאוד כשיש לך משפחה, תשלומי משכנתה, ארנונה ולקנות מוצרים ותשלומים נוספים, לחיות באותו שכר. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ביוקר המחירים בישראל הוא המונופולים. מדינת ישראל היא גם שוק ריכוזי ושוק קטן שנשלט על ידי כמה מונופולים ועל ידי כמה משפחות שפועלות באופן מכוון להישאר חברות פרטיות על מנת להסתיר את הרווחים שלהם. "מסגרת החוק הזה יהיה אפשר לחייב אותם לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם. פרסום הדוחות הכספיים הוא אינטרס ציבורי. זה יאפשר לנו לראות מי מוכר במחיר מופרז ומי מרוויח באופן חזירי ולפעול מולו, לפעול בצעדים מולו, להגביר את התחרות אל מול אותן חברות שמנצלות את כוחן לרעה. עבור המונופולים שפועלים באופן שקוף ובאופן הוגן לא אמורה להיות שום בעיה, אבל יש לא מעט מונופולים שחוששים מהחוק הזה וחוששים שהרווחים שלהם ייחשפו, ולמעשה נוכל לתת כלים על מנת לפעול מולם. ולכן אני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק הזאת, הצעת חוק שיש בה אינטרס ציבורי, ולמעשה תיתן לנו מלחמה חשובה ביוקר המחיה אל מול המונופולים החזיריים". עד כאן דבריו של אלי כהן, אז חבר הכנסת באופוזיציה והיום שר החוץ, כשהוא בא להציג את הצעת החוק הזאת בכנסת הקודמת. אני שואל את שר הכלכלה ואת שר האוצר ואת שר המשפטים: מהי הסיבה שהתנגדתם להצעת החוק? אין לה עלות תקציבית, היא תיטיב עם הציבור הישראלי, והיא בעיקר תסמן את הכיוון לממשלה. היא גם תסמן לאותם המונופולים שהממשלה, הממשלה הזאת, באה להילחם ביוקר המחיה.

אני באמת לא מצליח להבין מדוע החלטתם להתנגד להצעת החוק. מה בעצם אתם אומרים לאותם המונופולים, שהממשלה הזאת עובדת אצלם, ולא אצל הציבור הישראלי? אני קורא לכל חברי הכנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה: זו הצעה לא של הימין ולא של המרכז ולא של השמאל. הרבה מאוד שנים ניסו להעביר אותה בכנסת, בכנסת השמונה-עשרה ובכנסת התשע-עשרה ובכנסת העשרים ובכנסת העשרים-ואחת. דווקא אנחנו בממשלת השינוי בכנסת הקודמת העברנו אותה לראשונה. אני שוב אומר, יחד עם הצעת החוק הזאת העברנו גם הצעת חוק זהה של חבר הכנסת אלי כהן, שר החוץ היום. לפני ההצבעה אני קורא לכם שוב, גם לשרי הממשלה וגם לחברי הקואליציה: בואו נשדר ביחד לשוק, למונופולים, שאנחנו, גם אתם וגם אנחנו ביחד, באנו להיאבק ביוקר המחיה. אני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת בליאק.

שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי. שר הכלכלה ניר ברקת ישיב?

מי מהממשלה ישיב? מטעם הממשלה ישיב שר המשפטים יריב לוין.

אם אין שר אז הצבעה. אפשר להצביע. השר יכול להשיב עשר דקות.

ועוד ירושלמי במקור, זה עוד יותר גרוע. חביבי, לא כולם מושלמים. אתם רואים, זה מה שמראה שהעולם הוא לא שחור ולבן. העולם הוא אדום. העולם בעיקר צהוב.

על זה אני חולק מכול וכול. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת בליאק, מי שהיה אמור להשיב זה שר הכלכלה, שהוא בקי בנושא. מעניין למה הוא בחר להיעדר. אינני יודע. הנושא הוא בתחום סמכותו. אבל מאחר שאני בכל אופן גם החלפתי איתך כמה מילים בנושא הזה קודם, אני רוצה לומר בעניין הזה שני דברים. הדבר הראשון, אני חושב שההצעה היא הצעה שיש בה, היא בהחלט הצעה שראוי לבדוק אותה לעומק. היא לא הצעה מופרכת והיא לא הצעה, יכול להיות שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים יסכימו וירצו לאמץ אותה. לכן הצעתי מלכתחילה, וגם אמרתי לך: בוא נדחה את זה, לא בפרק זמן ארוך.

ניתן להם זמן כדי לבדוק את הדברים לעומק, ואם יתברר שהדבר הזה הוא טוב ונכון, נוכל לקדם אותו. אני חושב שאני כבר הוכחתי,

חייב לומר שכשאני ישבתי על הספסלים האלה, ספסלי האופוזיציה, אתם יודעים כמה הצעות חוק ועדת שרים לחקיקה אישרה לי? אתה יודע כמה? ארבע. אפילו לא אחת. אני לא נוקט את הגישה הזאת. אני חושבת שהוכחתי את זה. ההסתכלות שלי עניינית. לא הפעם,

ולכן אני אומר גם במקרה הזה, אמרתי לך ישר: תן להם לעשות. זה לא משרד שלי, זה לא סמכות רק שלנו. תן שתיעשה עבודה, פניתי

אתה יודע שלא פעם יש גם הצעות של חברי קואליציה שנדרש איזה זמן לבדוק אותן, וזה בסדר וזה לגיטימי. ואני חוזר ומציע לך את זה גם עכשיו. חבל שהחוק ייפול, אין סיבה. אז בואו נדחה. אז בוא נסכים על דחייה. בוא נסכם. תן לנו חודש ימים, נשב, נבדוק.

אם הממשלה והמציע מסכימים, מצוין. אז אנחנו מסכימים, אני שמח. אז נדחה את ההצבעה למועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק עובדים זרים, כן? גם על ההצעה הזו תהיה הצבעה במועד אחר, הצעת חוק עובדים זרים של חברת הכנסת שרן מרים השכל. חברת הכנסת השכל, חברת הכנסת השכל, את מוזמנת להגיש הצעת חוק. עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, החוק שמובא לפניכם הוא חוק שצריך להיקרא "חוק אסתר גלילי". בפברואר 2010 יצאה אסתר גלילי, ניצולת שואה, לקניות בסופר. כתושבת דרום תל אביב, היא בוודאי ידעה שיש פה סכנה, אבל היא לא ידעה שזו תהיה היציאה האחרונה שלה מהבית. יעקוב באשיר אלפדל, מסתנן סודני ששהה בישראל בניגוד לחוק, יצא באותו לילה למסע תקיפה ואלימות. זה התחיל ב-03:00. אלפדל תקף אישה שהלכה לבדה ברחוב. הוא חבט בראשה ובגופה.

לאחר שעובר אורח עצר את אלפדל מלבצע את זממו. 45 דקות לאחר מכן, אלפדל השיכור תקף שנית. הוא ניסה לשדוד אישה אחרת שעברה לידו. התיק נותר בידיו של אלפדל, אך היא הצליחה להימלט מהזירה. חצי שעה לאחר מכן גבר התקשר למשטרה וסיפר על מסתנן שתוקף אותו. השוטרים הגיעו לזירה ותשאלו את אלפדל, אבל לא עצרו אותו, והחליטו להמשיך לדרכם. ההחלטה הזו של השוטרים הסתברה כגורלית בעבור אסתר גלילי. שעה נוספת חולפת, השעה כבר 05:30. אסתר, ניצולת שואה, השכימה קום כדי לקנות מעט מצרכים במכולת. בדרכה חזרה הביתה חלפה על פניו של אלפדל, שישב על המדרכה. הוא הבהיל אותה. היא הפילה פח, בניסיון להרתיע אותו. הוא לא נרתע,

הוא חבט בעוצמה בראשה, ופצע אותה באורח אנוש. היא התמוטטה במקום. צוות מד"א שהגיע לזירה הצליח לבצע פעולות החייאה, אף כמה שעות לאחר מכן היא נפטרה מפצעיה. אסתר, ניצולת שואה, גברה על הכיבוש הנאצי בתוניס ועלתה לישראל בגיל תשע בלבד, כיתומה. היא גידלה,

אדוני היושב-ראש, אני מדברת פה על משהו רציני, על רצח של אישה, ויש פה אנשים שמדברים בטלפונים. בצד שמאל שם, מבקשים לא לדבר בקול. זה מפריע לנו, האמת. טלפונים, בכל זאת, במליאה? קצת כבוד.

ניצולת שואה, גברה על הכיבוש הנאצי בתוניס ועלתה לישראל בגיל תשע בלבד, כיתומה. היא גידלה כאן משפחה לתפארת, אך הותירה אחריה משפחה מרוסקת. אם בתה, קורין, הייתה תובעת את אלפדל בהליך אזרחי, לא היה יוצא לה כלום מזה, כי במקרה שהותקפתם על ידי שוהה בלתי חוקי, אין לכם ממי להיפרע. במציאות המשפטית שנוצרה סביב סוגיית המסתננים בישראל, דומה כי יש קבוצה אחת שזכויותיה לא מובאות בחשבון, אזרחי ישראל.

לאזרח ישראלי כמו קורין גלילי, הנפגע בגוף או ברכוש ממעשיהם של מסתננים או שוהים בלתי חוקיים, אין סעד אפקטיבי, אין מי שיבטיח את תשלום הפיצוי לו או לבני משפחתו. ברור לי שלא כל פשע מדווח, ומהמקרה הטרגי של אסתר גלילי, ברור שגם כשהפשעים מדווחים, לא תמיד המשטרה פועלת. אבל בכל זאת, מה הסיכוי שישראלי יותקף על ידי מסתנן? מה הסיכוי שבזמן שאנחנו כאן במליאה, תושבת דרום תל אביב הותקפה על ידי מסתנן? אז על פי הנתונים שקיבלתי מהמרכז למדיניות הגירה, פשיעת הרחוב של המסתננים גבוהה במאות אחוזים מזו של אזרחים ישראלים. בשנת 2021 מסתננים ביצעו פי שישה יותר עבירות שוד מישראלים. ביקשנו שקט בצד שמאל. זה מפריע לנו. באמת, זה מפריע לשמוע.

2021 מסתננים ביצעו פי שישה יותר עבירות שוד מישראלים, שוד בנסיבות מחמירות, כמו זה שחוותה האישה שהותקפה ונמלטה מאלפדל, גבוה פי שמונה, גנבות, פי 4.5, תקיפה לשם גנבה גבוה ב-1,700% מהפשיעה הממוצעת בישראל. גם בגרימת חבלה גופנית ואלימות הממוצע הוא פי שישה מהממוצע של אזרחי ישראל. אז מה ההסתברות שאשה תצא לרחובות דרום תל אביב ותותקף, אתם שואלים? ובכן, בכל ריכוז אוכלוסיית מסתננים, הסיכוי גבוה פי כמה וכמה. הנתונים שציינתי פה הם עקיבים לאורך העשור האחרון. נשים מותקפות מינית, קשישים מותקפים ונשדדים. הביטחון האישי של תושבי האזור רוסק, ועל פשע שביצע מסתנן אין מי שישלם.

בעוד שלנפגעי פשיעה של מסתננים אין כתובת לפנות אליה לסיוע ופיצוי, כספי הפיקדונות של עובדים זרים שעזבו את הארץ מופנים לטובת עובדים זרים שנשארו כאן. במצב מתוקן ביטחונם של אזרחי ישראל לא היה נפגע מלכתחילה. עלינו להזיז את הגלגל אחורה, ולהשיב את הביטחון לרחובות ערינו. יש פה הזדמנות להשתמש בכספי הפיקדון כדי לעזור לאלו שנפגעו מהבעיה בצורה הישירה ביותר. לא ייתכן שבמדינת חוק לאדם לא תהיה שום כתובת לפנות אליה כשאדם אחר תוקף אותו. הצעת החוק הזו באה לתמוך באזרחים שנפגעו מפשיעה של מסתננים, להשיב להם את הזכות הבסיסית לצדק, את הזכות להרים את עצמם חזרה. כספי הפיקדון, שאין להם דורש, ושהיו עד כה מיועדים לרווחתם של עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים, יועברו מעתה לרווחתם של אזרחי ישראל הסובלים יום-יום מהשלכות נוכחותם של המסתננים והשוהים הבלתי-חוקיים בישראל. אם החוק יעבור,

לרשויות ההוצאה לפועל תהיה כתובת לחילוט כספי פיצויים שנפסקו בבתי המשפט בהליכים אזרחיים ופליליים. להצעת החוק הזו היו שותפים מצוות המרכז למדיניות הגירה. אני רוצה להודות להם על הסיוע בהכנת חומרים, על המידע והנתונים על מנת לגבש את הצעת החוק החשובה הזו. הנתונים שחשפו לא השאירו ספק באשר לצורך בתיקון חקיקה זה. זו הצעת חוק שאין סיבה לאף חבר כנסת בקואליציה להתנגד לה. מאי גולן בעצמה עמדה כאן מעל בימת הכנסת, דיברה על הנושא הזה ודחפה לתיקונים אלה בדיוק. כמי שחרת על דגלו את נושא המשילות, המפלגה של הציונות הדתית, פעם אחר פעם מגיעות לכאן הצעות חוק שאמורות לשפר את המשילות. חברי כנסת שעלו כאן לבמה ודיברו על כמה צריך לסייע לתושבי דרום תל אביב כנגד אותה תופעה של מסתננים פעם אחר פעם, צריכים להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת. הגיע הזמן והגיעה השעה לעשייה אמיתית, חסרת פשרות. אני קוראת לקואליציה ולכל מי שתושבי דרום תל אביב חשובים לו ונמצאים בליבו, להצביע בעד החוק הזה ולתקן את העוול הנורא הזה. הצעת החוק הזו אמורה להיקרא "הצעת חוק גלילי", על שם אותה ניצולת שואה שאיבדה את חייה באלימות, במקרה קשה, ממש בחודש הזה לפני כמה שנים. אני קוראת לכל חברי הקואליציה, כמו האופוזיציה, לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת השכל. אנחנו נעבור להצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר של חבר הכנסת צביקה פוגל.

לעלות, חבר הכנסת קרויזר?

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, את הצעת החוק שעולה היום בקריאה טרומית הגיש חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית. נבצר ממנו להגיע, ולכן אני עולה ומציג אותה במקומו. בספר מלכים א' נאמר "ודברת אליו לֵאמֹר כה אמר ה' הרצחת וגם ירשת". ביטוי זה משמש להצגת הכשל המוסרי של הפקת הנאה וטובה מפירותיה של עוולה חמורה. הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני), התשפ"ג 2022, שאותה אני מתכבד להביא בפניכם היום, באה לקבוע סייג ברור בעניין ולשלול מאסירים שהואשמו בפעילות חבלנית נגד המדינה את הזכאות לקבלת מימון לטיפול רפואי משפר איכות חיים, שאינו הכרחי או שאינו כלול בסל הבריאות הממלכתי. צוות מקצועי שהוקם בשנת 2009 לבחינת תנאי כליאתם של האסירים הביטחוניים אל מול הקבוע בהסדרים משפטיים שונים בדין הישראלי ובדין הבין-לאומי מצא כי האסירים הביטחוניים המרצים עונשי מאסר בישראל נהנים מזכויות יתר שאין להן אח ורע במקומות אחרים בעולם ואינן מחויבות מן הדין. המציאות הזאת חייבת להשתנות, ומשתנה בהוראת השר לביטחון לאומי בשלילת זכאויות שמקבלים אסירים ביטחוניים בבתי הכלא. רק בחודש מאי האחרון התפרסמה כתבה על כך ששירות בתי הסוהר הודיע כי הוא יבחן את דרישת המחבלת שביצעה פיגוע תופת ב-2015, וניסתה לרצוח יהודים על ידי פיצוץ בלון גז, שבמהלכו נפצעו השוטר משה חזן, שנמצא לדעתי אפילו פה ביציע,

משה חן. ואף המחבלת עצמה נפצעה בפיגוע עצמו ופניה הושחתו. כמה תעוזה הייתה לה, לאותה מחבלת, שדרשה משירות בתי הסוהר לממן לה ניתוח קוסמטי שאינו מציל חיים על מנת לשחזר את אפה שנפגע באותו פיגוע שבו היא ניסתה ליטול חיים. בעקבות עתירת המחבלת לבית המשפט העליון, ולמרבה החרפה והאבסורד, החליט שירות בתי הסוהר לממן לה כמה ניתוחים, בעלות של עשרות ומאות אלפי שקלים, ניתוחים שאינם חלק מסל הבריאות, ובהם ניתוחים בכף ידה וניתוח קוסמטי באף. האבסורד הוא שמדובר בפגיעות שנגרמו למחבלת הזאת עקב פיגוע התופת שבו היא ניסתה לרצוח עשרות אזרחים חפים מפשע. הרצחת וגם ירשת? כמה עזות מצח וכמה אבסורד כשלנגד עיניי עומדת דמותו של בניה פרץ, שרק שלשום ביקר כאן במשכן הכנסת. כיושב-ראש הסיעה התרגשתי מאוד מהביקור שלו והזמנתי אותו אלינו לישיבת הסיעה, אותו ואת אביו. הוא התקבל במחיאות כפיים ובהתרגשות רבה. למי שלא מכיר את בניה, בניה נפצע באורח קשה בפיגוע בצומת תפוח כאשר מחבל הגיע עם רכבו וירה מטווח קצר בבניה ובחברו הטוב יהודה גואטה, השם ייקום דמו, שנפצע אנושות בפיגוע ומת מאוחר יותר מפצעיו. בניה, כאמור, נפצע קשה מאוד. בשל הפציעה הקשה, הרופאים לא נתנו לו סיכויים מרובים ולא האמינו שאי פעם ישתקם, הם היו משוכנעים שיישאר משותק לכל חייו. אולם בניה, נער מיוחד, עם כוח רצון על-אנושי, לא ויתר, נלחם כנגד כל התחזיות ובהתמדה יום-יומית, סיזיפית, הוכיח לרופאים שהם טעו. אף שלא שיתף בחלק הזה של שגרת חייו בשנתיים האחרונות, אני משוכנע שבאותה התמדה, היו גם ימים לא פשוטים של תסכול, של כאב, וכאן אציין את משפחתו שתמכה בו, ותומכת בו היום. ברוך השם בניה מדבר, מזיז את שתי ידיו, ועם ניתוח ניסיוני יקר ומורכב, בעזרת השם יזכה גם לעמוד על רגליו, וכשיעמוד על רגליו,

אבל למה אני מזכיר כאן את בניה? כיוון שהטיפולים היקרים שבניה עובר לא ממונים על ידי המדינה, ומשפחתו משלמת עבור הטיפולים היקרים 15,000 שקל בחודש, ומהם רק 1,500 ש"ח מוחזרים על ידי המדינה. גם הניתוח היקר שבניה אמור לעבור בעזרת השם בחו"ל,

ודאי רובכם ראיתם את גיוס ההמונים, ואני מקווה מאוד שגם השתתפתם בו, אינו ממומן על ידי המדינה. כפי שאביו אמר, אבא של בניה: אני אמשיך לאהוב את המדינה, אני לא מוכן להוציא את דיבתה, אך כואב לי מאוד שאנחנו צריכים לגייס כסף לניתוח זה כמו מקבצי נדבות פה בכנסת ולעשות גיוס המונים. ותרשו לי מכאן לחרוג מן המנהג ולאחל לבניה איחולי החלמה מהירה, בריאות טובה ושיקום מהיר. חשוב להבהיר כי הצעת חוק זו לא באה לפגוע בזכויות החולה הבסיסיות המופיעות בחוק זכויות החולה ובאמנות הבין-לאומיות שעליהן חתמה מדינת ישראל.

מוצע כי במקרים חריגים השר לביטחון לאומי, בהתייעצות עם שר הביטחון, יהא רשאי להתיר לאסיר ביטחוני, מנימוקים מיוחדים ובאופן חריג, לקבל את הזכאות לטיפול רפואי משפר חיים. לכן, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שמדובר בחוק ראוי ומידתי. אני סבור כי זהו חוק שמחזיר את הכבוד למדינת ישראל,

מהמאבק בטרור. אותם מחבלים יבינו וידעו כי בתי הכלא בישראל הם לא פיקניק. לא נהנים מארוחות מפנקות ומדושנות עונג, ארוחות בשר כיד המלך וטלוויזיה עם ערוצי לוויין. אני רואה בחוק זה חלק בלתי נפרד מסל החוקים שהוגשו לאחרונה כנגד מחבלים המבקשים לפגוע באזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת קרויזר. השר המשיב, שר החינוך יואב קיש. רגע,

לא כתוב לי שזה מוצמד. השר ישיב, בבקשה. אחרי זה חברת הכנסת השכל תעלה. הסדר הוא שהיושב-ראש הזמין שר להשיב, והוא משיב. זו אותה הצעה?

אה, תהיה תשובה משולבת, בסדר. אבל הצעות החוק נפרדות, ולכן לא הזמנתי אותך.

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני), של חברת הכנסת שרן מרים השכל.

תודה רבה. שוטר ומחבלת נפצעו בפיגוע. השוטר יצא מהבית במטרה אחת, לשמור על הסדר והביטחון של הסובבים אותו. המחבלת יצאה במטרה אחת,

לפגוע בסדר והביטחון של הסובבים אותה, לזרוע הרס, פחד ואימה. באוקטובר 2015 יצאה המחבלת אסראא ג'עבס, תושבת ג'בל מוכבר במזרח ירושלים, עם שני בלוני גז ברכבה במטרה לרצוח יהודים. כשהשוטר משה חן עוצר את רכבה, היא מפוצצת את בלון הגז. שניהם שורדים. אבל הסיפור לא נגמר פה.

לאחר שיקום רפואי, תבעה המחבלת ג'עבס מהמדינה מימון לניתוח פלסטי באף, שהתעוות כתוצאה מהפיגוע שהיא עצמה ביצעה. מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את הנושא אחת ולתמיד, ולהפסיק לממן את הרוצחים שלנו. רק לפני כמה שבועות פורסם במהדורה המרכזית של חדשות 12 דוח של ארגון לביא, שממנו עולה כי אסירים ביטחוניים מקבלים טיפול תרופתי, הכולל לפעמים תרופות שאינן כלולות בסל התרופות לאזרחי ישראל, ובהן ויאגרה, התרופות הפסיכיאטריות ציפרלקס, פרוזק וקסנקס ואף קנביס רפואי. בדוח אחר של מכון לביא פורסם שעלות הטיפולים הרפואיים לפעילי טרור, תקשיבו טוב לזה, היא עלות של 40 מיליון בשנה לקופת המדינה. בזמן שהשוטר בונה את חייו מחדש ומשתקם מפציעותיו הקשות, מחבלים בבית הסוהר נהנים מטיפול שאפילו לו אין גישה אליו. בזמן שאני נאבקת כדי שחיילים עם פוסט-טראומה יקבלו טיפול בקנביס רפואי, אסירים ביטחוניים בבית הכלא חוגגים על חשבון כולנו. בזמן שאזרחי ישראל נאבקים על כל שקל, מתלבטים אם לקנות לילדים שלהם מילקי או מרכך כביסה, הממשלה מוציאה 40 מיליון שקלים בשנה על טיפול תרופתי למחבלים. זה כסף שלהן, של אותן המשפחות. הממשלה אמורה לנסות לחסוך בכל שקל. לא ייתכן שאותם מיסים שאזרחי ישראל נאבקים כל חודש לשלם, ילכו לרווחת מי שיוצא כדי לרצוח אותם. מטרת הצעת החוק היא לתקן את העוול הזה. זה היגיון בסיסי. לא ייתכן שמחבלת שיצאה לפגוע בחיילים, אזרחים וילדים, תקבל על חשבוננו טיפול קוסמטי לפציעה שאותה מחבלת גרמה לעצמה תוך כדי ניסיון לרצוח חפים מפשע, לא הגיוני שמי שהכריז מלחמה על החברה הישראלית יקבל על חשבונה תרופות יקרות והליכים רפואיים שלרוב אזרחי ישראל אין. מחבלים נמצאים בבית הכלא כדי שיורחקו מהחברה, כדי להרתיע אחרים מלצאת ולבצע פעולות טרור, אבל גם כדי להעניש את המחבל עצמו. הכלא לא יכול להיות קייטנה. לא יכול להיות שמחבלים ייכנסו לכלא על מנת לקבל הטבות שאינם יכולים להרשות לעצמם בחייהם האזרחיים. הגיע הזמן להפסיק את אספקת הפינוקים והמותרות למחבלים שרצחו יהודים בדם קר. הגיע הזמן להפסיק את החגיגה הבזויה הזאת על חשבון משלם המיסים. בזמן שמשפחות שלמות מרוסקות ומפורקות על אובדן יקיריהן, הם נהנים להם בכיף על חשבוננו. המצב הזה הוא עלבון עצום וסטירת לחי למשפחות השכולות ולקורבנות הטרור. דם אחינו זועק מן האדמה. מדינת ישראל נמצאת במלחמת התשה ארוכה וממושכת מול טרור רצחני. כל עוד אויבינו ייחלו להשמדת מדינת ישראל, ניאלץ לחיות על החרב. במלחמה הזאת אנחנו צריכים להשתמש בכל כלי שנמצא ברשותנו, ההרתעה היא אחד מהכלים האלה. מול הטרור חייבים לעמוד איתנים ונחושים, לא בהתרפסות וחנפות. שלל ההטבות שלהן זוכים מחבלים בכלא עושות בדיוק את הפעולה ההפוכה, הן נותנות רוח גבית לטרור ומעודדות ערבים לצאת ולבצע פיגועים נוספים. מטרת החוק היא להוסיף,

ליכולת ההרתעה שלנו, לומר בפה מלא ובנחישות שאויבי ישראל ייענשו. תודה רבה. אני קוראת לכולם להצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה. לפני שאני אזמין את השר המשיב, אני רוצה להודיע הודעה לכנסת, הודעה מטעם השר בן גביר. אבקש לעדכן בגילוי נאות לפרוטוקול, כי בעניין הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי), עשוי להיות לי עניין אישי לפי כללי האתיקה של חברי הכנסת, כיוון שהוגשה בעניין מינויי לשר עתירה לבית המשפט העליון.

הדברים מובאים לפרוטוקול, ואינם פוגעים כמובן בזכותו של השר בן גביר להצביע.

השר וסרלאוף מוזמן להשיב במשולב על שתי ההצעות האלה, ההצעה של חבר הכנסת פוגל וההצעה של השכל. ב-11 באוקטובר 2015, לאחר תפילת הבוקר, אסראא ג'עבס הצטיידה בבלון גז ונסעה ברכבה לכיוון ירושלים במטרה לפגוע ביהודים. שוטרי תחנת מעלה אדומים הבחינו ברכב שנוסע בצורה מחשידה בנתיב התחבורה הציבורית וסימנו לנהגת לעצור לבדיקה. ג'עבס צעקה: אללהו אכבר, ופוצצה את בלון הגז שהיה ברשותה. היא נפצעה קשה, וחן, שעצר אותה, נפצע קל. הוא פונה עם כוויות בפניו ובחזהו לבית החולים שערי צדק, וג'עבס פונתה להדסה עין כרם. מעט לפני ניסיון הפיגוע, כתבה ג'עבס על פתק: אוי לכם, אויבי האלוהים. מועדכם קרב, ואני בשיירת השהידים למען האל. עוד לפני כן כתבה בחשבון הפייסבוק שלה דברי אהדה לשהידים ולמעשיהם. אסראא ג'עבס הואשמה בניסיון רצח, וכיום מרצה עונש של 11 שנות מאסר. לפני קצת יותר מחצי שנה פורסם כי המחבלת פנתה לשב"ס, וגם עתרה לבית המשפט בעניין, בבקשה שיממן לה ניתוח שלא הוגדר כהכרחי, לאחר שהשב"ס כבר מימן בעבורה שני ניתוחים. אבסורד מושלם. אותה מחבלת ארורה, שנפצעה בפיגוע שהיא עצמה ביצעה, ביקשה לקבל מהמדינה מימון עבור ניתוח קוסמטי. מחבל לא צריך לצאת חי מזירת פיגוע. אם יצא חי, מדינה חפצת חיים צריכה לקבוע עונש מוות למחבלים. אני שמח לעדכן כי בשבוע הבא עולה לוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק של חברת הכנסת מסיעת עוצמה יהודית לימור סון הר מלך בעניין עונש מוות למחבלים. עד אז מדינת ישראל מספקת שירותים רפואיים גם למחבלים ואסירים ביטחוניים.

אל לה לתת מאומה מעבר למימון טיפול רפואי בסיסי. קל וחומר שהדעת אינה סובלת כי מדינת ישראל תממן טיפולים רפואיים לנזקים שנגרמו למחבלים בעת ניסיונם הנפשע לפגוע ביהודים. הצעות החוק, בהתאם לדברי ההסבר להצעות החוק, מטרתן לקבוע סייג ברור בחקיקה ראשית ולשלול מהאסירים שהורשעו בעבירות טרור זכאות לקבלת מימון לטיפול רפואי שמוגדר משפר איכות חיים או שאינו כלול בסל הבריאות הממלכתי. במסגרת זו הצעות החוק מבקשות לקבוע כי אסיר ביטחוני לעניין זה הוא מי שהורשע בעבירות המנויות בסעיף 68ג(ב) לפקודת בתי הסוהר, התשל"ב 1971, סעיף שנועד להחריג אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון, שהוחרגו מהשחרור המינהלי המורחב, ולקבוע שאסיר ביטחוני כאמור לא יהיה זכאי למימון המדינה לטיפול רפואי שמטרתו שיפור איכות חיים, לרבות טיפולים קוסמטיים ותרופות שאינם בסל הבריאות. בהתאם לנוסח הצעות החוק, לא יהיה בקביעה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 3 לחוק זכויות החולה. סעיף 3 לחוק זכויות החולה קובע: "(א) כל הנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים מעת לעת במערכת הבריאות בישראל, (ב) במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה".

מוצע לקבוע כי השר לביטחון לאומי, בהתייעצות עם שר הביטחון, יהיה רשאי להתיר מימון עבור טיפול רפואי שמטרתו שיפור איכות חיים במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו. עמדת הממשלה, הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף לתיאום עם המשרד לביטחון לאומי, משרד המשפטים ומשרד הבריאות. אני רוצה לנצל את הזמן שנותר לי לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, שכולנו יכולים להזדהות איתו. השבת יקראו בבתי הכנסת את פרשת תרומה. אין מתאים יותר משבוע זה כדי להעלות על נס את אחת התופעות המרגשות והמיוחדות ביותר בעם ישראל, תרומות כליה מן החי. עד לפני קצת יותר מעשור,

מי שחלה במחלת כליות או כליותיו נפגעו מסיבה כלשהי, נאלץ לעשות דיאליזה במשך שנים ולהצטרף לתור הארוך מאוד לקבלת כליה מן המת, ורבים מן החולים לא עמדו בשנות הדיאליזה הקשות ונפטרו. אדם אחד בשם הרב ישעיהו הבר שינה את התמונה מן הקצה אל הקצה. הרב הבר חלה במפתיע במחלת כליות שהצריכה ממנו לעשות דיאליזה. כעבור תקופה ארוכה של סבל חבר תרם לו כליה, והוא חזר לחיים.

הסבל הנורא שעוברים חולי הדיאליזה לא מש מנגד עיניו. חולי הכליות מחוברים למכונה שמחליפה את דמם במשך כארבע שעות שלוש פעמים בשבוע, תוך שהם נחלשים, מפתחים מחלות, מנועים ממאכלים רבים ומוגבלים בשתייה לכשלוש כוסות ביום בלבד. יחד עם הרב הבר היה בדיאליזה נער כבן 18 בשם פנחס תורג'מן, אח שכול. הרב הבר עשה כל שביכולתו למצוא תורם כליה לפנחס. לאחר מאמצים נמצא לו תורם, אך זה היה מאוחר מדי עבורו. פנחס נפטר מדום לב כשבועיים לפני הניתוח המיוחל והותיר את הוריו שכולים משני בניהם. יום פטירתו של פנחס הוא יום הקמתה והולדתה של עמותת מתנת חיים. הרב הבר החליט באותו רגע שהוא יוצא למסע למציאת תורמי כליה אשר בעודם בחיים יתרמו, ובכך יגיע הקץ לכל חולי הדיאליזה בישראל. למרות שאנשים חשבו אותו למשוגע, הוא לא ויתר, הוא תלה מודעות ועבר בין אנשים, ואכן, אט-אט ובמאמצים רבים החלום החל לקרום עור וגידים. העמותה הוקמה בשנת 2009, ובשנים הראשונות הצליח הרב הבר לרתום תורמי כליה בודדים בלבד שיעניקו את כלייתם לאדם שלא הכירו. עם הזמן הנושא תפס תאוצה, וכמות התורמים הכפילה את עצמה משנה לשנה. בשיא הצלחת העמותה חלה הרב הבר בקורונה והחזיר את נשמתו הטהורה לבוראה. אשתו הרבנית רחל הבר, שתיבדל לחיים ארוכים, ממשיכה את מפעל חייהם, וברוך השם, העמותה מצליחה בימים אלו להגיע למספר שיא של יותר מ-200 תורמים בשנה. נכון להיום נתרמו דרך עמותת מתנת חיים כמעט 1,400 כליות מן החי. כל תרומה כזאת מצילה חיים, מחזירה את החולה ומשפחתו לשגרה מלאה וחוסכת לתקציב משרד הבריאות כמיליון וחצי שקלים. העמותה מהווה גשר בין כל חלקי העם, דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, ימנים ושמאלנים, כולם תורמים זה לזה איבר ונותנים חיים בלי חשבון. ישראל היא אור לגויים בכל הקשור לתרומות כליה. אין אח ורע בעולם לתופעה המדהימה הזו, ומשלחות מכל קצוות תבל מגיעות לישראל בהשתאות כדי לנסות להבין מה גורם לכל כך הרבה ישראלים לתת איבר מגופם לאדם שאינם מכירים בכלל. כיום ישנם כ-1,200 חולי כליות בישראל שממתינים לתרומת כליה, ומחובת המדינה להוקיר את תורמי הכליה, להקצות תקציבי פרסום ולסייע לעמותה המדהימה הזו לפרסם ולהפיץ את הבשורה: ניתן לתרום כליה בסיכון נמוך מאוד ולחיות אחר כך חיים מלאים וטובים בבריאות שלמה תוך סיפוק אדיר על הצלת חיים. ברשותך, אדוני, עוד דקה. גם בין חברי הכנסת ישנו חבר הכנסת חילי טרופר, שתרם כליה דרך מתנת חיים. בהמשך גם אחיו תרם, ולאחרונה שמענו את סיפורו המרגש של חבר הכנסת משה ארבל, שהחליט לתרום כליה דרך העמותה. במהלך הבדיקות ניצלו חייו, לאחר שבבדיקות נמצא ממצא רפואי שהצריך ניתוח. במשפחתי אחותי הבכורה, אימא לשבעה ילדים, זכתה לתרום כליה לדוד לפני כשש שנים, דוד בן 59 כיום, אבא לשלושה ילדים, נכה צה"ל. לפני כשש שנים, לפני התרומה, מצבו הפיזי והנפשי של דוד היה לא פשוט. אשתו תרמה לו כליה שלושה חודשים לפני התרומה של אחותי, אך הניתוח לא צלח והוא חזר באותו שבוע לדיאליזה,

כשש שנים לאחר התרומה, דוד חזר לחיים, הוא חזר לחיות: אבא במלוא מובן המילה, יוצא חופשי, מטייל ועובד, לא מפסיק להודות למלאך שנתן לו את החיים מחדש ובמתנה. נסיים במילותיו של הרב ישעיהו הבר: לא חייבים לתרום כליה כדי לתת חיים, אפשר לתרום הרבה איברים מגופנו כדי להיות שם אחד בשביל השני: פה שמדבר מילים טובות, אוזן להקשיב ולשמוע את הזולת, עין לראות את הטוב ולב להכיל ולאהוב אחד את השני ללא תנאי.

תודה רבה לכבוד השר. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, סגנית שר האוצר,

כבוד היושב-ראש, חברי כנסת, כנסת נכבדה, אז כמו שנאמר פה על ידי חברתי חברת הכנסת שרן השכל,

כספים יוצאים מקופת המדינה ואמורים לא לצאת, בוודאי לא למען דברים שכאלה. משה חן הוא שוטר מסור, איש משפחה, אדם שהקדיש את חייו לביטחון אזרחי ישראל. בתאריך 11 במאי 2015 משה היה בעוד יום עבודה שגרתי. האמת היא שהוא לא ידע, אבל שום שגרה לא הייתה שם. במהלך המשמרת שלו הבחין משה ברכב שלו לוחית ישראלית מתקרב למחסום שעליו היה מופקד. משהו נראה לו חשוד, הרכב נע ונד ועבר מסלולים. בתושייה רבה הוא הורה לרכב לעצור בצד לבדיקה. כשניגש לרכב, פתחה נהגת הרכב את החלון, והוא שאל בתמימותו: מה קורה, משהו לא בסדר? את צריכה עזרה? אני יכול לעזור. אבל היא ענתה לו:

מה אכפת לך? משהו בהתנהגות שלה לא נראה לו. הוא ביקש את מסמכי תעודת הזהות ורישיון הנהיגה, ואז הוא זכה ל"אללה הוא אכבר", והיא פוצצה את בלון הגז שהטמינה ברכב שלה. לפי דיווחי הכוחות הרפואיים במקום, משה נפצע קשה, אולם לפי התנהגותו של משה, הוא לא ידע זאת. על אף הפציעה משה הפעיל שיקול דעת וקור רוח בעת הפיגוע והרחיק מהמקום חיילים ואזרחים. במהלך פעולה זו התרחש פיצוץ נוסף, חזק יותר. משה עף מההדף, אבל בזכות מעשיו ניצלו חיים רבים. שיקול הדעת שלו מנע רצח של אזרחים נוספים. בדיעבד התברר שמשה הציל עוד רבים אחרים, כי מטרתה של המחבלת הנתעבת הזאת הייתה להגיע לחניון טדי, ושם ממתינים דרך קבע חיילים רבים. בהמשך לשיקול דעתו של משה, הפעלת שיקול דעת היא דבר חשוב, הכרחי, במיוחד לשליחי הציבור,

לחברי הכנסת. בכל הקשור לטרור נגד העם שלנו, שיקול הדעת הוא הכרחי עוד יותר. אסור לנו לחשוב על שום דבר אחר מלבד הרתעה וענישה מחמירה כלפי מי שגדעו את חייהם של ישראלים, כלפי מי שביקשו לרצוח בדם קר ובאכזריות את תושבי הארץ הקטנה הזאת. הצעת החוק הזו, אשר הייתה לי הזכות להיות היוזמת שלה, מבקשת לפעול בדיוק לשם כך. הצעת החוק שתעלה כעת להצבעה ומקודמת על ידי חבריי חברי הכנסת צביקה פוגל וחברת הכנסת שרן השכל, קובעת כי אסיר ביטחוני לא יהיה זכאי למימון המדינה בנוגע לטיפול רפואי שמטרתו שיפור חיים, חוק מתבקש כל כך. לא יכול להיווצר מצב שבו מחבל או מחבלת ארורים ונפשעים יזכו לטיפול קוסמטי במימון המדינה. פניה של המחבלת שביצעה את הפיגוע הנורא הזה נשרפו כתוצאה מהפעלת המטען שנשאה, והיא מבקשת ניתוח קוסמטי לשיפור מצב האף שלה. אני שואלת אתכם: זה נראה לכם הגיוני? יושב איתנו כאן במליאה, ביציע למעלה, משה חן, השוטר שנפצע בפיגוע. בגבורתו הוא הציל חיים רבים. הוא זה שביקש ממני ליזום את החוק הזה, לכתוב אותו, וזה עושה צדק באופן כספי, אבל ודאי ובוודאי עם אנשים גיבורים כמוהו. הצדק הזה מתבקש. משה מבקש לעגן בחקיקה את מה שהיה מובן מאליו לנו, לכולנו. חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת היום: צאו מהפוזיציה, הפעילו שיקול דעת, אל תהיו אופוזיציה הפעם. אל תהיו לעומתיים. הצביעו כולכם בעד. עשו צדק, סייעו לייצר הרתעה לאומית. זהו צעד קטן מאוד אבל חשוב מאוד לפצועי הטרור, לאלמנות והיתומים, לאלה שחייהם לא יהיו אותו דבר, וכמובן הוא חשוב גם להרתעה, אני מסיימת. מחבלים צריכים לדעת שהחוק במדינת ישראל אינו גמיש לטובתם.

נבחרי הציבור, עם שיקול הדעת, לא נאפשר למערכת לגלות עצמאות בעניינם של בני העוולה. החוק הזה יגביל אותם, וכעת כל מאמציהם הנלוזים יעלו בתוהו וייתקלו בקיר אטום, גם שלהם וגם של כל ארגוני השמאל הקיצוניים הפועלים בשמם של מחבלים ומעדיפים את טובתם על חשבון טובת אזרחי ישראל הסובלים מטרור פרוע ורצחני.

תודה רבה לסגנית השר מיכל וולדיגר. אנחנו ניגשים לשתי הצבעות אחת אחרי השנייה. הצבעה ראשונה, על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר של חבר הכנסת צביקה פוגל. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני), התשפ"ג 2022, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. 42 בעד, שבעה נגד. ההצעה אושרה בקריאה טרומית ותעבור לוועדה לביטחון לאומי להכנה לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר של חברת הכנסת שרן מרים השכל. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון

אנחנו עוברים להצעת החוק של חבר הכנסת ניסים ואטורי, הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאת קרקעות בנגב ובגליל

למגורי החוואי סמוך לעדר. גם החוות שהוחלט בהחלטות ממשלה על הסדרתן עוברות מסלול חתחתים וסבל בלתי נסבל. רבות מהן נאלצות לעבור הליכים תכנוניים שנמשכים כבר קרוב

נוצר מצב אבסורדי שנמצאת משפחה בתוך שטח מרעה, דואגת לעדר שלה, דואגת לשטח כולו, ולא מתאפשר לה לגור בתוך השטח. ביקרתי משפחה כזאת לפני שבועיים. האימא עם תינוק בן שמונה חודשים על הידיים, והילד לא יכול לרדת מהידיים לרגע, כי אין איפה לזחול. זה מצב אבסורדי. אם אנחנו רוצים שהחוואים האלה ישמרו לנו על השטח, אנחנו צריכים לאפשר להם את התנאים המינימליים לכך. עכשיו אקריא את עמדת המדינה הרשמית. בהצעת החוק שלפנינו מוצע להסדיר את מגורי הרועים ואת הקמתם של מבנים חקלאיים בשטחי מרעה, ולאפשר מתן היתרים למגורי רועים ומשפחותיהם הגרעיניות בשטחי רעייה, באזורים שבהם הדבר נדרש בשל צורך בנוכחות מתמדת וצמודה של רועה בסמוך לעדר ובהתאם לקביעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר. מוצע כי בהתייעצות עם שר הפנים יקבע שר החקלאות אזורים שבהם קיימים שטחי מרעה ונדרשת בהם נוכחות מתמדת וצמודה של רועה. רועה באזורים אלה יהיה רשאי להגיש בקשה לרשות המרעה במשרד החקלאות, וזה יפעל להגשת בקשה להקמת מבנה מגורים בשטח המרעה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בהתקיים תנאים שעניינם גודל המבנים הנדרשים, לרבות מבנים חקלאיים, ניהול ספרים כדין ותנאים נוספים. מיקום המבנים ייקבע באישור הוועדה המקומית בהמלצת משרד החקלאות. לפני כמה שנים, בעקבות הצעות חוק דומות שהוגשו לכנסת, הוקם במינהל התכנון פורום לבחינת צורכי המרעה בהיבטים החקלאיים. הפורום כולל את כלל הגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר, ובהם משרד החקלאות, רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל. לאחר מיפוי הצרכים על ידי הפורום, גובשה תוכנית שינוי 6 לתמ"א 1, אשר מאפשרת הקמת מוקדי מרעה בשטחים פתוחים עם אפשרות לבינוי חקלאי נדרש ושהיית שומר, תוך בינוי מינימלי. הצעת חוק זו מרחיבה את המלצות הפורום ומאפשרת את מגורי הרועה ובני משפחתו כאשר הדבר נחוץ לדעת השר מחמת מאפייניהם של אזורי המרעה שבהם הוא פועל, לרבות הסיכון שקיים בהם לאדם ולרכוש או בשל ריחוקם מנקודות יישוב. הממשלה תומכת בהצעת החוק, אולם ישנם כמה נושאים שיש צורך לתאם מול משרד החקלאות ויתר משרדי הממשלה בשלבי החקיקה הבאים.

אין צורך בהקמת המבנים על ידי משרד החקלאות, ודי בכך שמשרד החקלאות מופקד על קידום ההליך התכנוני מול הוועדה המקומית. בנוסף, יש צורך בהגדרת מונחים שמופיעים בהצעת החוק בתיאום מול רשות מקרקעי ישראל באשר לשינוי התנאים להשכרת הקרקע על פי החוזים הקיימים ובהתאמת תהליכי העבודה המתקיימים כיום במוסדות התכנון להליך התכנון הייחודי המוצע בהצעת החוק. אני רוצה להוסיף כמה מילים לפני שאקרא את הסיפא. אני רוצה לומר שאני מאוד שמחה שהצעת החוק הזו זוכה להסכמה לאומית רחבה, לא רק עכשיו, גם בכנסת הקודמת השר דאז זאב אלקין, השרה דאז אילת שקד והשר דאז עודד פורר תמכו ועזרו לקדם את הצעת החוק הזו להעביר אותה בקריאה טרומית, גם בקואליציה הנוראה שהייתה להם. גם היום חבר הכנסת אלקין וחבר הכנסת פורר, כמו גם חבר הכנסת אוהד טל ממפלגתי, הגישו הצעות חוק זהות, והן תעלינה, בעזרת השם, כאן במליאה ותוצמדנה להצעת החוק הזו בשלב הקריאה הראשונה. אני מאוד מברכת על זה שאנחנו זוכים להסכמה רחבה, שמעידה על התמיכה הרחבה מאוד בציבור בעם וממילא גם בכנסת במסירות הנפש של אותם חוואים, שכפי שאמרתי, הם למעשה שליחים של כולנו. הם לא יושבים כאן ביציע. אתם יודעים למה הם לא יושבים? הם בכלל לא יכולים לצאת מהחווה. הם משעבדים את עצמם לשמירה על אדמת ארץ ישראל. זמן ללכת לקניות אין להם, זמן לבקר את המשפחה אין להם. הם מוסרים נפש למען הארץ של כולנו ובעצם למען כולנו. אנחנו מכאן נתלכד עבורם. לאור האמור, אציע לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בכפוף לתיאום המשך הליכי החקיקה עם משרד החקלאות ועם יתר משרדי הממשלה הנוגעים לעניין. תודה רבה.

אנחנו ניגש להצבעה. בעד או נגד הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה,

אני, 37 בעד, נגד, שישה. ההצעה אושרה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הצביעה?

את רוצה לפרוטוקול?

שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וחבר הכנסת עופר כסיף רצו להצביע נגד.

מה? ועדת הפנים והגנת הסביבה, כך כתוב פה. סליחה, אני מתנצל. שטחי מרעה, כן. אנחנו עוברים להצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים), התשפ"ג 2022,

וצמודה אליה הצעת חוק של חבר הכנסת אלי דלל. ניסים ואטורי מוזמן, בבקשה, להגיש את הצעת החוק. חבר הכנסת ואטורי, עד עשר דקות.

זה הרבה.

ודרך אגב, אני מושתל כליה, אתה יודע, אשתי תרמה לי. עברתי את הסבל הזה, ואני מחזק אותך על הדברים שאמרת.

אני מברך את חיילי צה"ל על הפעולה ההירואית היום בשכם. הצליחו לחסל עשרה מחבלים, נבלות, בשבילך, תתבייש לך. זקנים נהרגו, תתבייש לך.

כואב לך, אני יודע, אבל אין מה לעשות. אני אציג את החוק. תתבייש, פושע צמא דם,

מה אתה רוצה? תקשיב, אתה נבלה שיושבת פה בכנסת. מי רואה אותך ממטר בכלל? אתה בן אדם שפל. היושב-ראש,

את אחמד טיבי אני מבין, את איימן עודה אני מבין. אותך, חבר הכנסת ואטורי, אני מבקש לא להשתמש,

קודם כול, אני רוצה לבקש סליחה מחיילי צה"ל. אנחנו שלחנו אתכם,

ביקשתי לא להשתמש במילים כאלה משני הצדדים,

תגובה, אני רוצה לבקש סליחה מחיילי צה"ל. אנחנו שלחנו אתכם למשימות קשות ולפעמים אף כמעט בלתי אפשריות. לעם ישראל.

שלחנו אתכם לפעמים למבצעים קשים,

להתמודד עם אנרכיסטים, השר שלמה קרעי, יש פה מקום לכבוד השר. כדאי, כדי שניסים ואטורי יוכל להשמיע את דבריו.

ילד בן 16, תעצור את הזמן, כדי שאני אספיק, תדבר.

אנחנו שלחנו אותם להתמודד עם כל מיני אירועים,

התמודדות עם אנרכיסטים ואנשים דוגמת זה שיושב פה. אנחנו מצטערים, ואני אומר בשם עם ישראל, על זה, אני לא, שלא גיבינו אתכם מספיק עד היום. כנראה לא ידענו להעריך אתכם מספיק. אני שמח שהגעתי לכנסת, ויש פה היום ממשלה וקואליציה ציוניות, אמיתיות וערכיות, וזה הניצן הראשון שהולך להיות. לך גזע עליון,

חיילי צה"ל הם עליונים לפניך, וזה בטוח. אתה לא מגיע לציפורן של חיילי צה"ל.

אתה לא מגיע לציפורן של חייל צה"ל. אנטישמי. זה מה שאתם, אנטישמים, אני וחבריי רוצים לתת לכם מעט מן המעט שאנחנו כאן, בכנסת ישראל, יכולים לעשות למענכם. כל חייל משוחרר יקבל מ-250 מ"ר עד לדונם מתנה בנגב, בגליל ועוד אזורים, כפי שיוחלט בתיקונים שנכניס בוועדה. מדובר בחיילים מכל העדות והמגזרים וללא הבדלי דת, גזע ומין. אנחנו זוכרים את סגן אלוף מחמוד ח'יר א-דין הי"ד מחורפיש, שהיה קצין דרוזי מוערך במערך המבצעים של אמ"ן, אשר נפל בפעילות הירואית שעד היום נותרה חסויה בח'אן יונס. אתם יכולים רק להסמיק מהגבורה שהייתה שם. זו יחידה שאתם, בטח אנשים שצועקים פה, לא יכולים בכלל להתקרב לשערה בציפורן החודרנית שלהם,

אנחנו זוכרים את רס"מ אמיר חורי, השם ייקום דמו,

שוטר ערבי נוצרי בסיירת האופנועים של משטרת ישראל, הגן בגופו על אזרחי ישראל ונטרל את המחבל השפל

אנחנו זוכרים את רס"ל אסיל סוואעד, השם ייקום דמו, גיבור לוחם מג"ב בדואי תושב חוסנייה, שנפל לפני עשרה ימים בערך בפיגוע דקירה במחסום שועפאט, ובגופו מנע פיגוע גדול יותר. אנחנו זוכרים את סמל ראשון שחר שלו, השם ייקום דמו, בן היישוב שלי, אלוני הבשן, שנפל בצוק איתן. הוא מיחידת פלחה"ן צנחנים.

נלחם בגבורה כדי שאנשים שפלים כמוך יוכלו להעיר ואולי להגיד: יש דמוקרטיה. אני יודע שהמחנה הנאור אוהב להגיד: אנחנו הצד שתורם, אנחנו הצד שנותן. אז אני נמצא כאן כדי להזכיר את בנינו ובנותינו ואת כולנו, כולנו ביחד, אני לא פוסל אף אחד,

פרט לכאלה שמתחמקים ורק באים לפגוע במדינה, שמשרתים ביחידות הכי מובחרות שיש, הכי מובחרות,

גם הילדים שלי, למרות שאני תומך ברפורמה. אני לא חושב שהרפורמה מבדילה בין משרתי צה"ל ללא משרתי צה"ל. יש לנו ויכוח, נכון. אני יודע שזה כואב שהזיזו להגמוניה את הצלחת עם החלב, אז יש בעיה, זה כואב, נכון. אבל חלק מהרפורמה הזאת בא להגן על חיילי צה"ל. אנחנו רואים אירועים שבהם חיילי צה"ל מתמודדים עם השפלים בבני האדם, אנחנו רואים פה איזו דוגמה של אחד כזה, ובסוף הם מגיעים לבית המשפט ויוצאים מושפלים. לא יקרה עוד שחיילי צה"ל יצאו מושפלים, לא בבית המשפט ולא בבית הזה. אנחנו נגן עליהם, כל הקואליציה כאן, יד אחת. אני מאמין שגם באופוזיציה יש כאלה שגם מוזמנים לתמוך בחוק שלי. וצריך להגן עליהם.

אתם לא הייתם יכולים לשבת פה, אני לא הייתי יכול לעמוד פה ולהציג את החוק הזה. חיילי צה"ל הם נשמת אפה של המדינה. אנשים כמו הבחור הזה שצועק פה, לא

הוא צריך לעמוד מאחורי סורג ובריח כשהוא מרים יד על חייל צה"ל או על קצין משטרה.

זה חיילי צה"ל. הם הקדושים שלנו, כן. זאת הסתה פרועה. זאת לא הסתה, אני מדבר על עובדות. ראינו אתכם. זאת הסתה, אתם מוצצי דם. אתם יושבים על הווריד של הדמוקרטיה בזכות חיילי צה"ל שמגינים גם עליכם, לצערי. אני רוצה להודות לשר אלי כהן, שהשתתף איתי בהצעה מראש. ניסחנו אותה ביחד, זאת הצעה שהוגשה לפני כן. השרים שעזרו, שר השיכון, השר שלמה קרעי, שעזר לי גם כן, כל השרים, יושב-ראש הקואליציה. אנחנו קודם כול יד אחת כולם, זה לא משנה מי לוקח את הקרדיט על זה. אני יודע שזה חוק מצוין. שר השיכון היה מעורב בזה? אני ישבתי איתו בשבוע שעבר. כשאני עובד על חוק, אני עובד על כל המרחב מסביב. ישבתי עם כולם, מיושב-ראש הקואליציה, שר השיכון, אני עושה עבודה יסודית לפני כן,

השרים שציינתי גם בוועדת השרים.

שהחבר'ה ציונים, הממשלה הזאת נוחה כדי להעביר חוקים למען חיילי צה"ל, כי אנחנו יודעים מה זה, אנחנו בעד המדינה קודם כול. אנחנו לא נצא נגד המדינה,

ולכן הצד ההפוך של זה הוא לבוא ולעשות למען חיילי צה"ל.

החיילים יקבלו חסינות. יש לנו עוד המון חוקים, ואני לא אעלה את כולם כרגע, אבל זה הניצוץ הראשון, זה הניצן הראשון, וממנו והלאה יבואו עוד חוקים כדי להגן על חיילי צה"ל, כי זה מגיע להם. הם לא יצאו לקרב ויצאו לבד. אנחנו מאחוריכם כאן, כל הקואליציה. תודה רבה. תודה רבה. לחוק הזה הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת אלי דלל. אלי דלל מוזמן לנמק את ההצעה שלו בשלוש דקות. אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, מאז הקמתה חרתה מדינת ישראל על דגלה את הרצון לפתח את הנגב ואת הגליל. ממשלות ישראל חיפשו דרכים לתגמל את החיילים אשר שירתו את המדינה שנים רבות. אני רוצה להודות לחבריי חברי הכנסת וגם לשרים אלי כהן, שלמה קרעי, ואטורי, על העזרה וגם על התמיכה בהצעת החוק הדומה. מטרת הצעת החוק היא לענות על שני ערכים אלו: תגמול למשרתי המדינה ופיתוח הפריפריה על ידי מי שכבר הוכיח את יכולותיו בתרומה למען הכלל, זאת על ידי עידוד ההתיישבות הצעירה בנגב ובגליל מתוך הכרה בכך שההתיישבות באזורים אלו עשויה לכלול אתגרים ביטחוניים, מוסריים, ייחודיים, ומימוש החזון הציוני. נוסף לכך יהיה זה ראוי להעניק קרקעות כתגמול על נאמנות בעבר. במקום שבו מתיישבים, ערכים אלו יוכלו להמשיך ולממש בעתיד ערכים חברתיים נוספים הנובעים מעצם ההתיישבות בנגב ובגליל. לכן מוצע לקבוע כי רשות מקרקעי ישראל תקצה קרקע ללא תמורה לחיילים משוחררים ולמשרתי שירות לאומי-אזרחי שסיימו את שירותם למען בניית בתי מגורים באזורי עדיפות לאומית. לא במקרה ראה דוד בן-גוריון, האב המייסד של מדינת ישראל, את הנגב כ"סלע העתיד" של המדינה, לא במקרה החליט יחד עם פולה, רעייתו, ב-1953 להתיישב בשדה בוקר, לא במקרה אמר את המשפט: אם אנחנו לא נכבוש את המדבר, המדבר יכבוש אותנו.

מקריית גת בצפון ועד אילת בדרום, מכסה כ-13 מיליון דונם בקירוב, כ-60% משטח מדינת ישראל. בתוך השטח הענק הזה מתגוררים כ-600,000 יהודים וכ-300,000 מהמגזר הבדואי. אדגיש כי רוב מניינם של הבדואים הם אזרחי ישראל נאמנים, וחלקם אף משרתים בצה"ל, מקצתם ביחידות נבחרות. אין זה סוד שרוב רובם של החיילים המשוחררים נעדרים כל אמצעים לרכישת דירה באזור הביקוש במרכז הארץ ובכלל. גם אין זה סוד שהחלום של כל משפחה צעירה הוא להגיע לבית עם גינה. לטעמי, שגויה התפיסה שלפיה מדובר ברעיון הזוי, וכמעט אף חייל משוחרר לא ירצה לנדוד עם משפחתו לאי שם במדבר. אני מזכיר לכם את אותם רואי השחורות עוד בשנות השלושים של המאה הקודמת, שלא האמינו שההתיישבות בגליל, מבית אלפא ועד נהלל, מחניתה ועד כפר גלעדי, תחזיק מעמד, והיא החזיקה ועוד איך. היא שיצרה את קווי המדינה שבדרך, ולבסוף היא קמה ב-1948. אני מאמין שרעיון זה יקרום עור וגידים, יסייע מאוד לשוק הדיור, ובד בבד, יחזק את הנגב והגליל הן כמותית והן איכותית. הוא יביא עימו בשורה לעתיד לדור הצעיר של מדינת ישראל, כולל יותר מקומות תעסוקה, יותר חיי קהילה פורחים, יותר חיים איכותיים ובריאים בסביבה אקולוגית משובחת,

יותר תיירות מדבר, והכי חשוב, להפריח את הנגב והמדבר.

כדי להשלים את הרעיון יש לתת למפעלים ולעסקים מגרשים בנגב ובגליל,

לא, אתה עברת את הזמן. הינה, אני מקצר. אמרו לי עשר דקות, אבל אני אקצר. לא, מי שצמוד מקבל שלוש דקות. אוקיי, הינה, אני אקצר. הינה, אני מעביר פה את הדפים. לא, אני רוצה לתת לך משפט סיום. דף אחרון. לא, בנאום הבא אתה יכול לדבר.

הדף האחרון חשוב לי מאוד. תן לו על חשבוני. על חשבון מי? אתה לא ברשימה. בדרך זו נבטא את סולם הערכים שלנו, המעמיד את התרומה החברתית והביטחונית במסגרת צה"ל כערך מרכזי בחברה. עם הענקת הקרקעות תזכה החברה הישראלית בתרומה ייחודית, החיילים המשוחררים יעניקו לאזורים הדרושים חיזוק חברתי, כלכלי וביטחוני. בכוחנו להחיות את החזון הציוני שהנחה את ההיאחזות לדורותיה בצורה משודרגת. תודה רבה. מיטב הנוער יקבל עידוד משמעותי לשירות צבאי מלא, ואותו עידוד עצמו יאפשר את פיתוח אזורי הספר כשירות מלא לאורך כל חייו. תודה רבה, חבר הכנסת אלי דלל.

תודה רבה. כבוד שר השיכון ישיב על שתי ההצעות. כבוד השר, כל הכבוד. הצעה מצוינת.

זה של חברי הכנסת ניסים ואטורי ואלי דלל. התייעצתי עם השר לפני כן. רציתי לשמוע את זה ממך עוד פעם. עד עשר דקות. את מה שהם רוצים אפשר לתת בדקה. את מה שהם רוצים, חברי הכנסת האלה, אפשר לעשות בדקה, לא צריך עשר דקות. לכן אמרתי עד עשר דקות, לא חייבים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני משיב על דבריהם של חבר הכנסת ניסים ואטורי וחבר הכנסת אלי דלל ואלה שהצטרפו אליהם, השר קרעי ועוד אלה ששותפים לרעיון שנאמר כאן לפניי. כפי שציינתי בנאום בכניסתי לתפקיד כשר במשרד הבינוי והשיכון, יש לנו חובה מיוחדת לחיילים משוחררים. אני באופן אישי גם תומך נלהב ברעיון כי אלו המקדישים את מיטב שנותיהם למען ביטחונם של אזרחי ישראל, אסור לנו שיעמדו כעניים בפתח בבואם להקים בית בישראל. לא ייתכן שהם יזדקקו לנדבות או לתרומות בשביל לכסות רכישת דירה או שכירות כדי שהם יוכלו לחיות בארץ ישראל, בנגב, בגליל או במרכז. בתקופה הקצרה שאני במשרדי כבר ביקרתי בצפון ובדרום יחד עם חברי כנסת, אלה שגרים באזורים הללו, וראינו מקומות שמתאימים לחיילים משוחררים, לחיילים במילואים, לחיילים צעירים ובכלל לזוגות הצעירים במדינת ישראל. חבר הכנסת כסיף, אתם יכולים להמשיך את השיחה בחוץ. זאת לא שיחה. הוא מקלל אותו. חבר הכנסת כסיף, קריאה ראשונה.

קריאה שנייה. נא לצאת, בבקשה. עוכר ישראל,

לך מפה. עוכר ישראל, פושע מנוול, בוגד. לך, בוגד, לך. מה זה יכול להיות?

מי אתה בכלל? מה זה עכשיו, אני לא מבין. חברי הכנסת, גשו למקומות. אתם לא תהיו פה, תזכור מה אני אומר, עופר כסיף, אני הוצאתי אותך החוצה בגלל שקראתי אותך לסדר שלוש פעמים ולא הפסקת. הוא עומד פה ומקלל. תוכל לחזור להצבעה, אבל לא עכשיו. מה הם באים לפה,

הם בעלי הבית פה, רוח גבית, האופוזיציה, רוח גבית, אז הם בעלי הבית פה.

חבר הכנסת כסיף, אני ביקשתי שתצא. בטח שהם, כי ערוץ 12, ערוץ 13,

שאנחנו מממנים, עובדים בשבילו, לך מפה. אוטו-אנטישמי, (חבר הכנסת עופר כסיף יוצא מאולם המליאה.) קראתי אותו לסדר שלוש פעמים

עכשיו אני מבקש

שנייה ושלישית מייד. אדוני היושב-ראש,

אם יש לך הערה ליושב-ראש, תגיש בכתב למזכירה. בבקשה.

הם השמיעו קולות של חיות כשהוא עבר לידם, אתה מבין? בן אדם לא שפוי. שקרן, כבוד השר. חבר הכנסת אלמוג כהן. רבותיי, תשלח אותם למרפאת הכנסת,

תראו,

רבותיי

לסייע לחיילים משוחררים ולמצוא להם מקום דיור בנגב או בגליל. אני ממשיך במקום שבו הפסקתי, אני לא מתחיל שוב מההתחלה.

יש לנו חובה ליישב את אזורי הפריפריה, הנגב והגליל, ובפרט אותם אזורים המוגדרים כעדיפות לאומית. כשר הבינוי והשיכון וכיושב-ראש רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אני תומך בהנחת היסוד של הצעת החוק הזו ומדגיש כי משרד הבינוי והשיכון בהובלתי מקדם תוכנית כוללת לקידום הנגב והגליל. התוכנית כוללת מרכיבים רבים, ובהם מתן הנחות בקרקע על מנת למשוך אוכלוסייה צעירה לאזורים אלו. במסגרת התוכנית אנחנו נותנים את הדעת בפרט על הנושא של תמיכה בחיילים משוחררים. רבותיי, כאן אני חייב להמשיך עוד קטע קטן: לגבי אלה שבאים לדבר איתי על הנושא של הדיור הציבורי, שחוקק בשעתו על ידי רן כהן ופג תוקפו ב-15 בפברואר, פג תוקפו והחוק הזה בוטל. ליבי-ליבי עם אלה שאולי הפסידו את הזכות שהייתה להם כשהם רצו לקנות את הדירות מהדיור הציבורי.

אבל ליבי גם עם אלפים שממתינים ורוצים לקבל דירות בדיור הציבורי, ליבי-ליבי גם עם אלה שגרים בדיור הציבורי ורוצים שנסייע להם בשיפור הדיור הציבורי. את הדברים הללו אנחנו מביאים בימים אלו לפני האוצר, ואנחנו מקווים מאוד שיחד איתם נמצא פתרון לאלה שעדיין רוצים לרכוש, לאלה שעדיין רוצים לקבל דיור ציבורי וגם לאלה שרוצים שישפרו להם את הדיור הציבורי. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכבוד השר.

אנחנו ניגש להצבעה. חבר הכנסת כסיף יכול לחזור. תודיעו לו, ואנחנו ניגשים להצבעה. הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאות קרקע), של חבר הכנסת ניסים ואטורי.

אני מפעיל הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון,

31 בעד, שישה מתנגדים. ההצעה אושרה. אנחנו באמצע הצבעה. אישרתי להחזיר אותך להצבעה, ואתה יכול להישאר גם אחרי ההצבעה. אני לא מוכן שיעשו לי קולות של חיה. אתה מוציא אותי? מה זה הדבר הזה?

לסדר שלוש פעמים.

הצבענו.

הוא בלבל אותי. 31 בעד, שישה מתנגדים. ההצעה אושרה.

לפרוטוקול אני יכול להוסיף את חברת הכנסת מירב בן ארי.

אני אוסיף את חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, הוא קורא לאנשים זבלים בתוך מליאת הכנסת.

רבותיי, אנחנו באמצע הצבעה. 31 בעד, שישה נגד. ההצעה אושרה ותעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה נוספת, על הצעה של חבר הכנסת אלי דלל, הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל. מי בעד?

מי נמנע? תצביעו עכשיו, לא תצטרכו אחר כך להוסיף

לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), של חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. מי כיבה את החשמל? הו, זה בדיוק מה שקורה. ה-BDS עשה את זה? זה מצבה של המדינה בדיוק. חושך הבאתם עלינו. בדיוק כמוך, חוסר המושג שלך בארנונה. 777. מהאחים המוסלמים.

אנחנו מזמינים את חבר הכנסת אחמד טיבי להגיש את הצעת החוק, בבקשה. אגב, הבנתי את הרמז. כבוד היושב-ראש, הצעת החוק הזאת לביטול האפשרות של עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך היא הצעת חוק חברתית וחשובה ביותר. היא הצעה אחות והמשך להצעת חוק חשובה שהעברנו אוסאמה סעדי ואני בכנסת הקודמת לביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים. הצעת החוק שהגשנו אז עזרה לעשרות אלפי אנשים. ההצעה הזאת מבקשת לבטל את ההגבלה ליציאה מהארץ לחייבים. לפי הדוח, אני רוצה לתת מספרים, (אומר בערבית: אנחנו רוצים לתת מספרים:) לפי דוח פעילות של לשכת ההוצאה לפועל, נכון לסוף שנת 2021 היו 248,836 חייבים עם הגבלה פעילה ליציאה מהארץ, כמעט 250,000. מתוך 14,182 הליכי עיכוב יציאה מהארץ בשנת 2021, 8.6% היו כנגד ערֵבים בתיק, אנשים שנתנו ערבות, לא החייבים עצמם. למי שמדמיינים חייבים כמי שנכנסו לחובות גבוהים מאוד ונמצאים במצוקה כלכלית משמעותית, חשוב להכיר את הנתון כי 58%, למעלה מחצי, כמעט 60% מהתיקים שנפתחו בשנת 2021 בהוצאה לפועל, נפתחו בחובות נמוכים, עד 5,000 שקל. אני שב ואומר, ויש חששות ויש אנשים ששאלו: יש כלים נוספים מלבד עיכוב יציאה מהארץ לחייב אנשים עם חובות גדולים או חובות, כמו עיקול משכורת, עיקול מיטלטלין, עיקול רכוש, והדברים האלה מתבצעים והם יעילים. אבל הצעת החוק שלי מדברת על חוב עד 50,000 שקל, לא חוב של 100,000 או 200,000. לאדוני היושב-ראש יש הצעה דומה. לא 1,000,000 שקל, לא 500,000, מדובר על חוב קטן, והמספר אומר הכול. חשוב להכיר: בזמן ש-65% מהחייבים נמצאים בגילי עבודה, מ-35 עד 64, 22%, כחמישית, נמצאים מתחת לגיל 34 ומעל גיל 15, כ-12% מהם צעירים בגיל 15 עד 29. אתם מתארים לעצמכם הגבלה כזאת כבר בתחילת החיים? 63%, (אומר בערבית: 63%) מהצעירים החייבים מוגדרים בדוח כלא יהודים, יעני ערבים. חשוב גם להגיד שבמדינות שונות, ויש מחקר מיוחד של הכנסת, זה המחקר, שבהן הלשכה בדקה, כמו אוסטרליה, ארצות הברית,

בריטניה, נורבגיה, ניו זילנד, פינלנד וקנדה, לא קיימים הסדרי חקיקה לעיכוב יציאה מהמדינה במסגרת הוצאה לפועל של פסקי דין נגד בעלי חובות אזרחיים בסכומים קטנים.

הקשה ביותר הוא כאשר מישהו מגיע לנתב"ג או לגבול, ומבחינתנו זה עולה רגל, (אומר בערבית: עולה רגל,) ופתאום בשדה אומרים לו: יש לך חוב של רשות השידור. זה נורא ואיום, נורא ואיום, על חוק שכבר התבטל, על המס הזה שהתבטל, אבל יש חובות מצטברים. מכובדי היושב-ראש, ברשותך, אני אתרגם את מה שאמרתי גם לערבית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: החוק הזה פשוט, והוא המשך של החוק שהעברנו חברי אוסאמה סעדי ואני בקדנציה הקודמת, שבוטלה בו שלילת רישיונות של כלי רכב. נהנו ממנו עשרות אלפים, עשרות אלפי אנשים, אשר שלילת הרישיון שלהם הייתה בשבילם פגיעה כלכלית וגרמה לנזק כלכלי גדול. עכשיו החוק הזה אומר מי שיש לו חוב להוצאה לפועל עד 50,000 שקל, זאת אומרת זה יכול להיות חוב של 5,000, 10,000, 50,000,

הנקודה השנייה, יש יוצא מן הכלל בחוק הזה: מזונות, המזונות של האישה והילדים,) יעני, דמי מזונות, החוק הזה של ביטול לא חל עליהם. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: מי שיש לו חוב מזונות, האיסור לצאת מהארץ ימשיך לחול עליו, החוק שאנחנו רוצים להגיש לא חל על מזונות האישה והילדים.

(אומר בערבית: או החובות ארנונה, למשל, או חובות לחברת בזק, או חובות לכביש 6. כביש 6, ייתכן שיהיה חוב של 100 שקלים,)

למה הוא לא יכול לצאת לחוץ לארץ? יש לו חדלות פירעון, הוא עומד בתשלומים. יש לעודד מבצעים לגביית חובות ולהקל על חייבים שנקלעו לחובות. הם לא נוכלים, הם חייבים לצאת ממעגל החובות, ואנחנו חייבים לעזור להם לנהל חיים נורמליים כמה שיותר. (אומר בערבית: אנחנו הקול של האנשים האלה, ובייחוד במשבר הזה, ובייחוד מי שכשהם בדרכם לעלייה לרגל או לעומרה, פתאום נאסרת עליהם הנסיעה.)

תודה רבה. הצעה מוצמדת של חבר הכנסת ישראל אייכלר. מוזמן לבימה להציג. הרב אייכלר, תסביר לנו

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני הצעתי כבר כמה וכמה פעמים בכנסות שונות הצעת חוק דומה, וגם עכשיו הצמדתי את ההצעה שלי להצעת החוק של חבר הכנסת אחמד טיבי. מדובר פה במצב בלתי אפשרי של אנשים שנמצאים, אתן לכם דוגמה שהייתה:

הגיעה עם תינוקת לטיסה לארצות הברית ב-24:00 או ב-01:00. היא שמעה שהיא מעוכבת יציאה. היא לא ידעה מה קרה. אמרו לה שלפני שנים היה לה סים של חברה סלולרית והיא חייבת 1,300 שקלים שהצטברו ל-3,000 בערך, ועד שהיא לא משלמת את זה היא לא יכולה לצאת. אז היא אמרה: בבקשה, אני מוכנה לשלם.

את לא יכולה לשלם בוויזה, לא יכולה לשלם בישראכרט,

ואין בנקים. והמטוס עומד, המזוודות בפנים. הריצו אותה למטה. היה שם איזה סניף של איזה בנק שהיה פתוח 24 שעות. מישהו היה צריך להלוות לה במזומן, כי הבנק לא רצה לקחת בשביל לבטל את צו העיכוב. עיכבו את המטוס עם כל הנוסעים לחצי שעה, והיא הייתה ממוטטת, מושפלת.

מי יודע מה היא עשתה. זה הביא אותי להגיש הצעת חוק שהוא חוק חברתי ממדרגה ראשונה. כולנו מדברים על חופש התנועה, אבן יסוד בדמוקרטיה. חלק בסיסי מחופש התנועה הוא הזכות לצאת מהמדינה לכל צורך שהוא. שאלתי אנשים בבריטניה, בצרפת, במדינות אירופה, אין דבר כזה צו עיכוב על חוב כספי.

רק על פלילי. אתה עורך דין, חבר הכנסת משה ארבל, תבדוק את זה. באילו מדינות יש דבר כזה שהמדינה מעכבת אדם ביציאה בגלל חוב כספי שיש לו לפלוני או לאלמוני או לאיזו חברה כלכלית? בוודאי ובוודאי שבחוק שאנחנו הגשנו, מדובר פה על סכום קטן מאוד, על סכום שלא כדאי לאדם לברוח מהארץ בשבילו, לא 5,000 שקלים, לא 20,000 שקלים, עד 50,000 שקלים. גם אחרי 50,000 שקלים אני לא מניח שיש מי שרוצה לברוח לארץ ולא לחזור ולשלם את התשלום שלו, אבל בכל זאת, החוק כל כך התרחב בעניין של עיכוב יציאה מהארץ.

לגבי מזונות, אנחנו מגבילים שמי שחייב מזונות לא יכול לצאת, כי הוא עלול לברוח בגלל שהוא לא רוצה לשלם מזונות, אבל בחוב שיש כמו לחברת סלולר, תוצאה של אי-הבנה, טעות, מסמך שאבד, שכחה, צריך לזכור שאנחנו חיים בתקופה של יוקר המחיה בכל העולם, הריבית עולה, ואנשים עלולים גם לאחר בתשלומי משכנתאות. החוק המוצע מבקש להגביל את עיכוב היציאה מהארץ רק מחוב של 40,000, 50,000 שקלים. אין בזה קואליציה ואופוזיציה. זה חוק חברתי חשוב ודמוקרטי. אבקש מכולם לתמוך בחוק.

עמדתי בזמן, אדוני היושב-ראש. לגמרי. ישיב בשם הממשלה שר המשפטים יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא פרי יוזמה ברוכה וחשובה של חבר הכנסת אחמד טיבי, ואני מברך אותך. אליה מוצמדת ההצעה החשובה של חבר הכנסת אייכלר, שגם הוא ראוי לברכה. סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לרשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאה של חייב מהארץ והפקדת דרכונו כשיש לו יסוד להניח שהחייב עתיד לצאת מהארץ בלי לפרוע את חובו ולהבטיח את פירעונו. בהצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 14 ולקבוע שלא תעוכב יציאת חייב מהארץ במקרים שבהם קרן החוב קטנה מ-50,000 שקלים. כפי שציין כאן חבר הכנסת טיבי, מוחרג מהעניין הזה הנושא של חוב במזונות, ונדמה לי שהסיבות ברורות. במדינות מערביות מסוימות לא קיימים הסדרי חקיקה לעיכוב יציאה מהמדינה במסגרת הוצאה לפועל של פסקי דין בגין חובות אזרחיים פרטיים, בטח כשמדובר בחובות בסכומים קטנים. לא פעם מדובר גם במצבים שגורמים עוול כתוצאה מכך שאנשים דווקא שילמו את החוב אבל הדברים לא עודכנו, או כשאנשים שילמו את מרבית החוב ונשארה איזו יתרה, ולא תמיד אפילו החייב ידע עליה. לכן הכוונה כאן היא באמת לייצר איזה הסדר הרבה יותר מאוזן והרבה יותר נכון. הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמה יחד עם המשרדים הרלוונטיים, משרד העבודה, המשפטים והשוויון החברתי. אני מניח שאתם תעשו את התיאומים האלה. יכול להיות שצריך לעשות איזו התאמה כזאת או אחרת בסכומים ודברים אחרים. אני מקווה שהחוק הזה יושלם במהרה ונוכל לאשר אותו גם בקריאה השלישית. שוב, ברכה גדולה למציעים. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת משה ארבל להתנגד להצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד שר המשפטים, שר התקשורת, אני מבקש קודם כול לברך את חבר הכנסת טיבי ואת חבר הכנסת הרב אייכלר על ההצעה,

ויש פה אבל שבגללו ביקשתי גם לעלות, ואני מבקש גם שמשרד המשפטים בהמשך ייתן את דעתו לסוגיה הזאת. התיקון הזה הוא תיקון מבורך, הוא תיקון חשוב ומשמעותי. כברת הדרך שעשתה מדינת ישראל בנושא חייבי הוצאה לפועל, מבג"ץ פר"ח, שבעצם החיל את הדין של המשפט העברי, שבן אדם שחייב כסף, לא שמים אותו בבית סוהר על חובות כספיים, הדבר הזה הוא היה באמת תופעה שהייתה קיימת כאן במדינת ישראל, אנשים היו נכנסים לבית סוהר על חוב כספי. הדבר הזה קיים היום רק בחובות מזונות. הנושא הזה של עיכוב יציאה מהארץ הוא חשוב ומשמעותי, אבל כבוד שר המשפטים, חייבים להחיל אותו גם על פקודת המיסים (גבייה). כשזה חל על חוק ההוצאה לפועל, זה חל על חובות אזרחיים, אבל כמו שאנחנו מאפשרים לחברות הסלולר ולבנקים לאפשר לבן אדם לצאת מהארץ בחובות נמוכים, גם מדינת ישראל תוכל להסתדר ולאפשר לאדם חופש תנועה. החוק הזה יהיה חייב לחול גם על פקודת המיסים (גבייה). זאת פקודה מנדטורית שחלה על חובות של אדם למדינה, וגם מדינת ישראל תהיה חייבת לקחת ולהיכנס לזה. אני בטוח שגם אתם כמציעים מסכימים לזה. במהלך הליך החקיקה בוועדות, אנחנו חייבים להגיע כאן להסכמות, קואליציה ואופוזיציה. זה מהרגעים היפים של הבית הזה, בית שלצערי הרב בימים האחרונים ידע שעות קשות של,

מחלוקת כל כך עמוקה וקשה,

אנחנו מתכנסים ימין,

ערבים, כולם יחד כדי לתת כבוד לבני אדם.

אנחנו נצביע על שתי ההצעות בנפרד. נתחיל בהצבעה על ההצעה של חבר הכנסת טיבי, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אחמד טיבי. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 24, אין מתנגדים. אני מודיע שההצעה הראשונה, של אחמד טיבי, עברה, ותעבור לוועדת החוקה, שהיא הוועדה המוסמכת לדון בחוק הזה.

בעד, 25, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת החוק ההוצאה לפועל (תיקון, ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ישראל אייכלר,

לפי הדברים האלה. חברי הכנסת הם נציגי ציבור שמייצגים את אזרחי מדינת ישראל,

הפלא ופלא, מרבית יושבי הבית הזה לא עומדים בחובות האלה, החוב הבסיסי של ייצוג אזרחי מדינת ישראל.

אני היום כאן בשביל לנסות לתקן את העיוות הזה, בשביל לומר לחברים פה: לא בשביל זה הגענו לפה. במשך יום שלם הקואליציה היום התעסקה רק בדבר אחד, כינוס מיוחד של ועדת הכספים על חשבון זמן המליאה. ועל מה?

לאשר תקציבים נוספים לראש הממשלה ומשפחתו. מדברים על מעון נוסף, מדברים על ביגוד,

על דירה שתהפוך לחדר איפור, אותה דירה ששימשה כביתו של ראש הממשלה לשעבר. ראש הממשלה לפיד ורעייתו התגוררו בדירה שהופכת להיות חדר איפור. דירת איפור.

דירה שלמה בבלפור הופכת להיות דירת איפור. אני מתה שתהיה לי דירת איפור. בקושי יש לי כיסא. במשך שעות ארוכות על זה נלחמו כל חברי הקואליציה, לא על יוקר המחיה, לא על הכלכלה הקורסת, לא על המצב הבין-לאומי המאוד-מאוד מורכב שמדינת ישראל צועדת אליו, לא על הביטחון האישי, לא על הרצח המזעזע של האישה באשדוד, הרביעי בשבועיים האחרונים, התעסקו יום שלם בלנסות להעביר עשרות מיליונים לאיפור, שיער, דירה נוספת, נסיעות לחו"ל וכביסה. ואחרי שיום שלם התעסקנו בזה, אני רוצה להזכיר לכולנו שהציבור ששלח אותנו רוצה שנעבוד עבורו, נעבוד עבורו, נביא הצעות חוק טובות, נשרת אותו. ולכן אני מעלה את הצעת החוק הזאת, הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או מואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, כדי לפחות שפעם אחת היום נעבוד בשביל הציבור. לצערי, חדשות לבקרים אנחנו שומעים על מקרים מזעזעים של התעללות בפעוטות, בקשישים, בחסרי ישע. הצלקות האלה נשארות שנים, מלוות את הנפגעים ואת משפחותיהם. ההשפעה אינה מסתיימת במעגל הקרוב של הנפגע, היא מגיעה לכל בית. לכל הורה ששולח את ילדו הפעוט למעון או לגן יש תחושה של חוסר ביטחון ופחד שהגרוע מכול ידפוק לו בדלת. נוסף לנזק העצום הזה שנגרם לנפגע ולסובבים אותו, לצערי, הכרעות הדין של הפוגעים עצמם מקילות מדי. פה אני רוצה גם לברך את חברי אופיר כץ, שעשה כבר מעשה בנושא הזה. אני שמח גם שחברתי מירב בן ארי הובילה את זה, ויחד אנחנו מצליחים להביא שינוי אמיתי. לבסוף, למרבה האירוניה, חלק מהמטפלים הללו והמטפלות חוזרות וחוזרים לעבוד בדיוק באותו התחום. במקרים רבים הם ביצעו את אותה עבירה פעם נוספת. כולנו שמענו על אותו מקרה שקרה בשנת 2016 שבו מטפלת נחקרה בחשד לטלטול ולחץ על פעוט, ובעקבות המקרה אושפז בסכנת חיים עם חשד לשטף דם במוח. המטפלת הזאת נמצאה אשמה והורשעה. אותה מטפלת הורשעה כבר בשנת 2004 בתקיפת קטינה בת חמש בזמן ששימשה לה משפחה אומנת. בזמן שהמתינה לכתב האישום על העבירה שביצעה בשנת 2016, היא החלה לטפל בקשישה חסרת ישע. המשטרה ביקשה לאסור את העסקתה, אך השופטת דחתה את בקשתם. בשנת 2019 נפתחו 123 תלונות. מספר כתבי האישום שהוגש בה עמד על שלושה בלבד. לצורך ההשוואה, בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2022 נפתחו 123 תלונות על אלימות בגנים והוגשו רק 28 כתבי אישום. מדובר בזינוק של פי תשעה במספר כתבי האישום, וזה רק בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2022. את מקרי ההתעללות בגנים אפשר לראות בכל רחבי הארץ, משכונת גילה בירושלים,

מביקור בנווה תרצה בכלא, כמעט חצי מהאסירות הן מתעללות בקטינים ובחסרי ישע,

יש שינוי גם בענישה וגם בבתי הכלא. זה קורה בכל רחבי המדינה, משכונת גילה בירושלים, דרך מעון בעץ אפרים,

פתח תקווה,

באר שבע, מבשרת ציון, קריית שמונה ותל אביב,

אם בגני הילדים ובמעונות היום ואם בבתי אבות. חובתנו המוסרית, מעצם בחירת הציבור בנו, לפעול עבור אוכלוסיות מוחלשות, חסרי ישע ואזרחי ישראל בכלל.

אני מבקש מכם, קואליציה יקרה: זה הזמן שלנו לעבוד למען הציבור שבחר את כולנו ולהצביע בעד החוק הנוכחי. אין ספק שבמצב נורמלי לא היה צריך את החוק הזה, לא היה צריך חוק שמונע מאדם שכבר הורשע או הועמד לדין בהתעללות לחזור לזירת האירוע. אבל לצערי, המצב לא כך, ולכן אנחנו נזקקים לחוק הזה. יש לנו חובה מוסרית לא להשליך אותם לעת זקנה,

בעתיד הילדים הרכים שלא עשו דבר. באנו לעבוד בשביל הציבור. אומנם מאז שקמה הממשלה הזאת, הדברים הללו לא עמדו בראש סדרי העדיפויות. לצערי, אנחנו מתעסקים פה עם רפורמה משפטית שקורעת את העם, עם תור למקלחת, עם פחמימות, פיתות ועוד הרבה דברים מיותרים, אבל הפעם החוק הזה הוא קריטי. אבל רון, איך אתה אומר שזה לא בראש סדר

כי לא יכול להיות שמי שפגע ביקרים לנו מכול יחזור לאותה זירת האירוע. ואני גם רוצה להודות שוב לחברי אופיר כץ,

אתה לא יכול להגיד שזה לא בראש סדר העדיפויות של הממשלה. אופיר, זה לא בראש סדר העדיפויות. בשבוע שעבר העברתי את זה,

אני שמח שדחפת את זה, כי זה חשוב לך. זה חשוב לך כבר הרבה זמן. באת אליי כשהייתי סגן ראש עיר וראש מינהל חינוך, ועברנו על החוקים הראשונים האלה ביחד. אני חלילה לא מוריד ממך, אתה באמת עושה עבודת קודש. לצערי, לא אתה מחליט. אם אתה היית מנהל את האירוע, הכול היה נראה פה אחרת. זה החוק הראשון שלי. זה מה שאני אומר. אם אתה היית מנהל את זה, הכול היה נראה אחרת. הדבר הראשון והיחיד שהקואליציה רוצה, להתעסק ברפורמה המשפטית, שקורעת את העם. אבל החוק הזה הוא חוק קריטי, הוא חוק חשוב, הוא חוק שחייב לעבור בשביל מי שלא יכול להגן על עצמו.

ישיב השר שלמה קרעי, בבקשה. מי היה

בנית על בן גביר, בשביל זה ניצלת את ההזדמנות שנתנו לך כאן להיצמד לחוק שעבר כאן כבר בשבוע שעבר, ולהשפריץ ולטנף כאן בגיבובי שקרים שאין להם שחר, כמו הנדסת תעמולה, יש לי הזדמנות כל יום שני. מה עשיתם מאז שקמה הממשלה?

אני שואל אותך.

למזלכם, בתקשורת יש לכם חיבוק קבוצתי של הנדסת התודעה שאתם מנסים. איזה חיבוק?

מה עשיתם מאז שקמה הממשלה? אתה מדבר? אתה מסכים למה שהיה בוועדת הכספים? בוודאי. מה היה בוועדת הכספים היום?

שנה וחצי, חמדנות, זה מה שהיה. המעונות, חבר הכנסת כץ, אתה שואל, אני עונה. לא, אתה דיברת כבר, כולם שמעו את השקר. עכשיו אני מגיב. אתה תאפשר לי להגיב. אדוני היושב-ראש, בבקשה לשמור

והזנחתם והפקרתם את בית ראש הממשלה הרשמי.

כי ידעתם שאתם זמניים בתפקיד, שאתם רק עונים על טלפונים לכמה חודשים ותכף נתניהו חוזר, לכן לא שיפצתם.

אז עכשיו לא השארתם ברירה. אגב,

סליחה שחייכנו אתמול, סליחה מקרב לב שיש עליך עליהום עכשיו בתקשורת על שהתחבקנו ושחייכנו. זה לא שייך. אתה עושה ממש ונהפוך הוא לעובדות. הטרלול הזה שהבאתם לפה חוזר אליכם כבומרנג. אתם כבר לא מבינים איך להתמודד עם הקיצוניים האלה. אתם לא יודעים איך להתמודד עם לינוי בר גפן.

חבר הכנסת משה טור פז, קריאה ראשונה. היא כועסת עליך שנתת חיבוק. מה, הם נפלו על הראש, החברים שלכם? חבר הכנסת משה טור פז, קריאה שנייה.

מה שהיה היום מקובל עליך? מה שהיה היום הוא כורח המציאות בגלל ההפקרות שלכם. למה צריך נסיעות

כי יש כאן ראש ממשלה שצריך לגור כאן איפשהו בירושלים. אם לא הייתם מפקירים את בלפור ואם לא הייתם מפקירים את התפקיד שלכם כשהייתם בממשלה, היום לא היה קורה כלום בוועדת הכספים.

עזוב את המעון.

ואם לא הייתה שם יועצת משפטית שעל תיקון תריס כותבת שזה השקעה לטווח ארוך ולא מאפשרת, כנראה שהיינו יכולים להתנהל בצורה קצת יותר נורמלית.

ביחד עם החברים שלכם, משה טור פז, אתה בקריאה שנייה. שאר הדרישות מקובלות עליך? אתה דיברת על סתימת פיות בתקשורת. אנחנו סותמים פיות בתקשורת?

איפה חמישה מיליון איש שמיוצגים כאן על ידי 64 מנדטים? איפה הפה שלהם?

מי נמצא בתאגיד, בטלוויזיה, ב-11,

ואומר שהממשלה הזאת צודקת ואת הרפורמה המשפטית, רוצים אותה 64 מנדטים? איפה הקול הזה נשמע בתקשורת? אתם סותמים פיות בתקשורת לחצי עם, שמושתק ולא מקבל את זכות הביטוי שלו.

אני אפתח להם את הפה ואני אפתח תחרות בתקשורת.

תגיד, מה שבר אותך בתאגיד? איזו סדרה, טהראן?

לא תסתום לנו את הפה, לא לנו ולא לתאגיד. אתם סותמים פיות באופן עקבי עשרות שנים. חברי הכנסת, סליחה, תנו לו לדבר. אין לך כתב אחד, אם ברשת ב', בפתיחת מהדורת החדשות, אתם הייתם בשלטון 30 שנה. די להתבכיין. חברת הכנסת

המליאה.) אומרים "הרפורמה להחלשת מערכת המשפט" ככה מכנים את הרפורמה המשפטית לתיקון המדיניות.

אבל שבחדשות יגידו "הרפורמה להחלשת מערכת המשפט"? אתם השתגעתם? זה תעמולה, זה לא שידור ציבורי. זה תעמולה, זה הנדסת תודעה של אותה קבוצה ששולטת כאן בתקשורת. אנחנו נגרום ליתר העם, לציבור שקולו מושתק, שלא משמיעים אותו, אנחנו נגרום לזה להיכנס. הרסתם את המדינה. פחדנים. חברת הכנסת יסמין פרידמן. למה להיכנס?

אני עליתי לכאן לבמה ואמרתי לפני כן: זה לא יצליח לכם,

עליתי לפני ואמרתי: זה לא יעבור לכם. בראש חודש אדר יש סימן טוב לעם ישראל. לא פוגעים בעם ישראל בחודש אדר. אולי נעצור את הרפורמה הזאת.

אומרים שם: מה שאתם בחרתם, מה שהממשלה הזו רוצה לעשות,

דימונה מתפתחת, וזה בא ליד ביטוי בתקשורת, ברוך השם,

דימונה מקום טוב. אם נתתם

נאור שירי בגימטרייה זה 777, 777. צא להפסקה,

שאני לא אגיד לך מה עוד 777. די. תגיד כמה שאתה רוצה, שר התקשורת של

כעת מצטרף לחבר הכנסת אופיר כץ גם חבר הכנסת רון כץ, זה נישאר במשפחת

הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף להסכמת המשרדים לביטחון לאומי, החינוך, המשפטים, הבריאות, הרווחה, הפנים והעבודה. בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה, הצעת החוק תוחזר אליה לדיון לפני הקריאה הראשונה. אז אנחנו תומכים כאמור בהצעה. תעשו קצת דברים משמעותיים. כולנו נעשה דברים משמעותיים יותר לטובת עם ישראל.

רד מהתאגיד.

אתם רוצים שופרות תעמולה.

די עם שופרות התעמולה. לא, הם פשוט מצטיינים בתפקידם. הם מצטיינים בתפקידם. תודה.

מי שיהיה כן עם עצמו יודה ששוק התקשורת יזכה לעדנה. אם אתה מראש אומר שהם כולם כולם כולם כולם, תאמין לי,

יזכה לעדנה. שוק התקשורת יזכה לעדנה אחרי הרבה שנים שלא היה בו מגוון, שלא היה בו ריבוי דעות.

כולנו רוצים את העניין הזה, וזה יקרה, בעזרת השם. לא יקרה.

נעבור להצבעה?

אנחנו מצביעים על הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שהוא מואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת רון כץ. הצבעה. אנחנו מבקשים שתצביעו בעד. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג 2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. תודה רבה לקואליציה, בקול של האופוזיציה.

27 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או מואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג 2022,

אתה לא קראת למשה טור פז להצביע

כן? להוסיף את ההצבעה שלך?

מצביע בעד.

בפרוטוקול יירשם שחבר הכנסת משה טור פז

נעבור להצעות דחופות ורגילות לסדר-היום. הצעה הראשונה היא הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סגירת סניפי דואר ישראל תפגע בעיקר בשכבות החלשות ובקשישים, של חברי הכנסת ארז מלול, משה רוט וואליד אלהואשלה.

להציג את ההצעה.

סימן הראשון של חודש אדר. איפה שלמה? הינה. טוב. אדוני היושב-ראש, אבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא סוגיית הפגיעה קשה בשירותי הדואר ובנק הדואר לציבור, במיוחד בקשישים ואנשים עם מוגבלות. דואר ישראל נמצא בתהליך של הפרטה. כחלק מתהליך ההפרטה נסגרים סניפי דואר, גם ככה אני לא שומע את עצמי, סניפי דואר רבים, ובשל כך מופנות, חבר הכנסת ינון אזולאי. חבילות של הדואר למרכזי מסירה ברשתות השיווק ובבתי העסק. המדיניות הנוכחית מהווה פגיעה קשה באוכלוסיות החלשות. לא פעם נקודות החלוקה נמצאות במרחק רב מבתיהם של הקשישים ומוגבלי הניידות. בנוסף, לרוב בנקודות המסירה יש לא פעם תור, ואין התאמה להמתנה לאנשים מבוגרים ומוגבלי התנועה. מבקר המדינה עמד זה מכבר על הליקויים החמורים במתן השירות שהם תוצר לוואי של הליך ההפרטה של דואר ישראל, ואני מצטט: "בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה התקבלו בשנים 2021-2020 מאות תלונות מלקוחות על רמת השירות, בפרט לגבי הפעלת מרכזי מסירת הדואר המרוחקים מבתי התושבים". בנוסף, חשוב לציין כי נקודות המסירה אינן כוללות שירותים נוספים, כמו קצבאות או בנק הדואר. דואר ישראל אומנם דואג לשירותים דיגיטליים חליפיים, אך אלו אינם מתאימים לאוכלוסיות המוחלשות אשר אינן חשופות או אינן יודעות לעשות שימוש בכלים אלו. הליך ההפרטה של דואר ישראל יוצר עיוותים נוספים מלבד מתן השירות, עיוותים הפוגעים באופן קשה בציבור. הראשון שבהם הוא ביטול הפיקוח על תעריפי הדואר, מה שיוביל לייקור המשלוחים, תשלום עמלות על תשלומים באמצעות הדואר ועוד. המציאות הנוכחית מהווה פגיעה קשה וחוסר חמור בהנגשה לכלל הציבור, ובפרט לאוכלוסיות החלשות. נתונים אלו נותנים משנה תוקף לצורך בביקורת פרלמנטרית הדוקה על הפגיעה בציבור הצרכנים. אין כל ספק כי ההפרטה הינה הדבר הנצרך, אך לצד זאת מחובתנו כנבחרי ציבור לטפל בליקויים הנגרמים מכך ולשפר את השירות והנגישות לאזרח, ובמיוחד לשכבות המוחלשות, ולא להחמיר את המצב שהיה עד תחילת ההפרטה. לאור זאת אני מציע לקיים דיון פרלמנטרי מעמיק על הליך ההפרטה של דואר ישראל ועל הדרך להבטיח שירותי דואר לכל תושבי מדינת ישראל, ובפרט לאוכלוסיות המוחלשות.

חבר הכנסת משה רוט, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בשנים האחרונות הדואר נמצא במצב של חוסר כדאיות כלכלית וגירעון מצטבר מול תחרות הוגנת ותקנות מגבילות, דבר שהביא את הדואר לסף פשיטת רגל, וכתוצאה מכך, ביצוע צמצומים ומכאן בהכרח סגירת סניפים, דבר שעלול לפגוע בשירות אשר מקבלים האזרחים. סגירת סניפים, כמו שכבר קורה בנגב, פוגעת במיוחד בשכבות החלשות אשר הדואר הוא גם הבנק שבו מתנהל חשבונם. את הקצבאות בבנקים השונים מקבלים המון מבוגרים, אבות ואימהות שלנו, וגם בדואר. סגירת סניפים בכפרים הבדואיים בנגב היא מכה קשה לאוכלוסייה זו וחייבים למנוע אותה. הממשלה חייבת ליישם תוכנית הבראה שתביא את הדואר לכדאיות כלכלית ותפקוד יעיל, וזו תמנע סגירת סניפים, וכך הדואר יוכל להמשיך לספק שירותים לאותם אזרחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום נהרסו בנגב שבעה בתים, כולם בתים אשר נבנו בשנות השמונים. שבע משפחות נשארו ללא קורת גג. במהלך השבוע הזה רשויות האכיפה חילקו יותר מ-500 צווים והתראות לבתים לקראת הריסה. הרס בתי האזרחים הבדואים בנגב נמשך על בסיס יומי, ואני כאן קורא לממשלה להתערב ולהפסיק את ההריסות האלה, שגורמות נזק לאנשים, לאזרחים, לתושבים. התושבים רוצים לחיות, רוצים לבנות, כמו שאר אזרחי המדינה. מכאן אני באמת קורא לראש הממשלה להתערב ולהפסיק את המבצע בנגב שיוזם השר לביטחון לאומי והורס משפחות שלמות שם.

ישיב השר שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם מענה על ההצעה הדחופה לסדר-היום של הכנסת בנושא: סגירת סניפי דואר ישראל תפגע בעיקר בשכבות החלשות, בקשישים ובאנשים עם מוגבלויות, אשר הועלתה ביום 20 בפברואר 2023 על ידי חברי הכנסת ארז מלול, יוסף עטאונה, משה רוט וואליד אלהואשלה. הממשלה הקודמת העבירה חוק להבראת והפרטת דואר ישראל עקב מצבו הקשה של דואר ישראל. מיום כניסתי לתפקיד נחשפתי לרמת שירותי הדואר בישראל ולמצבה הפיננסי של חברת הדואר, והבנתי שיחד עם הרפורמה המבוצעת ועם תהליך ההבראה וההפרטה, צריך לעשות שיפורים ברישיון החדש שרצו לתת להם.

ערב חתימתי על הרישיון, עיכבתי אותו תקופה ארוכה,

ודרשתי תיקונים, רובם ככולם נדרשו לסיוע ולמניעת פגיעה משמעותית באוכלוסיות החלשות, בעיקר לטובת הפריפריה, שהיא ניזוקה באופן יותר משמעותי, משום שההיצע של סניפי הדואר פחות אצלם. תיקוני האסדרה שהמשרד בראשותי ביצע מאז כניסתי לתפקיד נגזרים מהסביבה העסקית שבה פועלת החברה והשינויים המתרחשים בה, המתאפיינים בירידה משמעותית בהיקפי הפעילות של שירותי הדואר ובנק הדואר במרבית תחומי הפעילות,

במשלוח מכתבים ובצריכת שירותי אשנב. כל אלו, לצד גידול בביקוש לשירות משלוח חבילות, מצריכים שינויים בפריסה ובאופי של יחידות הדואר. שינויי האסדרה המרכזיים שמשרד התקשורת קידם במסגרת הרפורמה הם כדלהלן: נגישות הציבור לקבלת חבילות, ברישיון, מלבד סניפי הדואר הרגילים יש מרכזי חלוקה לחבילות. הגברת הנגישות של הציבור לקבלת חבילות באמצעות קביעת חובה לאפשר ללקוח לבחור, במרבית המקרים, את מרכז המסירה שממנו הוא חפץ לאסוף את החבילה, הלקוח יכול לבקש ולומר: איפה אני רוצה לאסוף את החבילה שלי, הכי קרוב אליי הביתה. כמו כן, הוטלה רגולציה המחייבת פריבת מרכזים למסירת חבילות באזורי הפריפריה. דיגיטציה של שירותי הדואר ובנק הדואר, הגברת נגישות לציבור של שירותי הדואר ובנק הדואר באמצעות קביעת חובה לאפשר קבלת שירותים עיקריים באמצעות ערוצים מקוונים ודיגיטליים, ובכך לחסוך את הצורך בהגעה לסניפים. המענה הזה, תכף אני ארחיב עליו קצת יותר,נותן גם מענה לאוכלוסיות מבוגרות, למשל קבלת קצבאות. אפשר היום לקבל כרטיס מגנטי שלתוכו מוטענת הקצבה באופן אוטומטי מדי חודש, ואפשר למשוך את הקצבה בכל אחד מהכספומטים הקרובים לבית, ועוד כהנה וכהנה פתרונות דיגיטליים שאנחנו דרשנו בתנאי הרישיון מחברת דואר להמציא, בשילוב עם המעבר ועם צמצום הסניפים. מיקוד באוכלוסיות מבוגרות ובמקבלי קצבאות, מתן פתרונות שירות ייחודיים לאוכלוסיות כאמור, שלרוב נמנות על המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך או נעדרי אוריינות דיגיטלית, הן על ידי קביעת מחיר מופחת ב-50% למקבלי קצבאות בעד שירותי בנק הדואר והן באמצעות שירותים מותאמים לבעלי מוגבלות באמצעות משלוחים, וכן אפשרות לקבל שירותים כספיים, כמו שהזכרתי, באמצעות כרטיסים נטענים, שמייתרים את הצורך בהגעה לסניפים. בנוסף יינתן סיוע נקודתי לצד הדרכות שיעניקו אוריינות דיגיטלית במטרה להגדיל את הנגישות של שירותים מקוונים. פריסת יחידות דואר, בהמשך לדיגיטציה של השירותים כאמור, ובהתאם למגמת הירידה בביקושים לשירותי אשנב, נקבעה בהוראות הרישיון החדש של החברה חובת פריסת יחידות מעודכנת באופן שבו תשתנה פריסת יחידות הדואר ברחבי הארץ. ביישובים שבהם מתגוררים עד 3,000 תושבים, השירות יינתן באמצעות נקודת שירות ניידת. ביישובים שבהם מתגוררים מעל 3,000 תושבים יהיו בחלק מהמקומות יחידות דואר מרכזיות, ובנוסף, נקודות שירות נגישות בתוך מוקדי שירות, בתוך סניפים קיימים או בשיטה של חנות בתוך חנות.

כשאנחנו נגיע למלוא ההפרטה, כשההפרטה תצא לפועל ויהיה מישהו שיש לו כבר רשת של חנויות שפרוסה ברחבי הארץ, כל חנות כזאת שלו, תחשבו על רשתות שפרוסות ברחבי הארץ. אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל יש דוגמאות למכביר. אם אחד כזה יקנה את הדואר בתהליך ההפרטה, כל רשת שלו,

כל סניף שלו ברחבי הארץ, נוסף לסניפים הקיימים, יהפוך להיות נקודת שירות שתספק שירותים מצומצמים של בנק הדואר, של שליחת מכתבים, של מה שאנחנו דורשים בכל סניף שהוא נקודת שירות, שבה אנחנו דורשים ברישיון כמה שירותים מצומצמים. בנוסף, הנהלת החברה התחייבה בפניי, ועדכנתי בנושא את כל ראשי הרשויות בכל רחבי הארץ, כי היא נכונה למצוא, בתיאום עם ראשי הרשויות, פתרונות חלופיים לצרכים ספציפיים של כל רשות מקומית, אם זה אפילו פתיחת נקודת דואר ברשות המקומית, אם זה דואר נייד שמגיע בשעות מסוימות, כפי שיתואמו, מה עם מועצות אזוריות?

כולם קיבלו מכתב, והנהלת הדואר התחייבה בפניי שכל ראש רשות שירצה, הם ישבו איתו ויגיעו, ייתנו לו פתרונות וינסו להגיע לסיכומים באותה רשות. כביכול אין להם חובה כזאת בתהליך ההבראה וההפרטה, אבל אני דרשתי מהם,

והם הסכימו לעמוד בעניין הזה. הם הכינו סט של פתרונות חליפיים, והם מוכנים לשבת עם כל ראש רשות ולמצוא את הפתרון שמתאים לו.

המהלך נועד להצעיד את חברת הדואר למציאות הכלכלית העכשווית ולהכין אותה, בתהליך מדורג, להפרטה שתאפשר לה להתחרות בצורה יעילה, וזאת על מנת לטייב את איכות השירות עבור תושבי מדינת ישראל. דבר נוסף, חוץ מחברת הדואר שהיום קיימת, כשיושלם תהליך ההפרטה ופתיחת השוק לתחרות, יהיו עוד חברות שיספקו את אותם שירותי דואר. תהיה תחרות בשוק, שזאת המטרה. זה גם יוריד מחירים וגם ייעל וישפר את השירות, שלפעמים, בחלק מהמקרים, הוא שירות לא טוב. מדובר במהלכים הכרחיים מנקודת המבט הכלכלית וכן מזו החברתית.

כלל הגורמים המעורבים הונחו לפעול ברגישות המתבקשת ובחריצות הראויה לריכוך הקשיים שעלולים להיווצר בקרב אוכלוסיות שצפויות להתקשות בהסתגלות לרפורמה ולתהליך ההפרטה.

כשר התקשורת, רוח המפקד מאוד ברורה בתוך משרד התקשורת. עיכבתי את הרישיון עד שתיקנו חלק מהתיקונים הנדרשים. לא כל דבר בידיים שלי, מכיוון שאנחנו בתהליך של הפרטה. תכף זה יצא לשוק הפרטי, אבל עדיין, גם לאחר שזה יצא לשוק הפרטי, מלבד זה שהשוק ייפתח לתחרות ויהיו עוד שחקנים בשוק, יש רישיון שלא מאפשר להם לסגור יחידות דואר מרכזיות. חבר הכנסת אלהואשלה, בתנאי הרישיון, למשל נקודת שירות, יש לדואר אפשרות לסגור, חוץ מיחידות דואר מרכזיות, שהם לעולם לא יכולים לסגור. יש נקודות שירות שאם הביקושים יורדים ביותר מ-60% בשירותים מסוימים,

בכל השירותים באותה נקודת שירות, הם יכולים בסוף לסגור אותה. בפריפריה הם צריכים שהשירותים ירדו ב-80% או ב-85%,

כמעט אין סיכוי. יהיה קשה להם מאוד לסגור נקודת שירות בפריפריה. זאת אחת הדרישות שהוספתי להם לרישיון, ויש עוד מגוון של דברים. בסופו של דבר אלה חבלי לידה של פתיחת השוק הזה לתחרות, של ייעול השירות, ואני בטוח שהדברים יהיו בסופו של דבר לטובת אזרחי ישראל.

תודה רבה לשר שלמה קרעי. מי שהגיש את הבקשה לדיון, הוועדה לפריפריה. להעביר את ההצעה הדחופה לסדר-היום לוועדה המיוחדת לצמצום פערים בפריפריה,

אנחנו מצביעים על הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סגירת סניפי דואר ישראל תפגע בעיקר בשכבות החלשות ובקשישים.

ההצעה להעביר את

בעד, שבעה, אין מתנגדים. פה אחד. אנחנו נעביר את זה לוועדה המיוחדת לצמצום פערים בפריפריה. הנושא הבא, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: 165 שנה לעליית יהודי בוכרה לירושלים ו-30 שנה לכינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לאוזבקיסטן, של חברי הכנסת סימון מושיאשוילי וטטיאנה מזרסקי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מכובדיי כולם, בימים טרופים אלו והרי גורל של מחלוקת, מריבות, של שסעים ובקעים, זכתה הכנסת היום לשעות של קורת רוח ואחווה אשר מזכירה לכולנו את שבטי ישראל ואת תפארת עדותיו. חבריי חברי הכנסת, הכנסת הצדיעה היום לאחד היהלומים המיוחדים בכתרה של ארץ ישראל. יהדות בוכרה המפוארת מכילה בתוכה את כל תולדותיו ותלאותיו של העם היהודי לדורותיו. יהודי בוכרה, סמרקנד, טשקנט, דושאנבה וערים רבות אחרות ברחבי אוזבקיסטן שמרו באדיקות ובהתלהבות על מנהגיהם, מורשתם ויהדותם. השלטון הבולשביקי הטיל גזרות מגזרות שונות, ולמרות שנטלה עדה מכובדת זו לא מעט קבין של ייסורים, ולמרות העינויים שבהם נתקלו, ידעו הם בחסדי השם לעמוד על נפשם ורוחניותם ודבקו במסורת ובמורשת אבותיהם. על רוחב הלב, האדיבות וגמילות החסד של העדה המפוארת ניתן ללמוד מאחד הזמנים הקשים והחשוכים שהיו בתולדות האנושות, בזמן מלחמת העולם השנייה,

אזרחיה של אוזבקיסטן קלטו פליטים רבים מהמדינות השכנות. אזרחי אוזבקיסטן בכלל והיהודים בפרט פתחו את ליבם ואת ביתם ואירחו ככל יכולתם את הפליטים, וכמובן בדגש על התקופה הכלכלית הלא-פשוטה ששררה בעולם בזמנו. אגב, היום בכנס שהתקיים נאמר על ידי אחד הנואמים כי מדינת אוזבקיסטן מכונה "ארץ הלחם", כלומר שהלחם, החיטה, לעולם לא חסרו בה. יושב-ראש התנועה, הרב אריה דרעי, הדגיש את מסירות הנפש של יהודי בוכרה, אשר גם בימים שחורים לא נטמעו ולא התבוללו, ובתנאים קשים מנשוא שמרו על מנהגיהם ועל הצביון היהודי. יהדות בוכרה עלתה לישראל מתוך שאיפה ורצון להשתלב בחברה הישראלית, תוך שימת דגש על שמירת התרבות והזהות הייחודית להם, ואכן, בני העדה השתלבו בכל תחומי החיים בארץ. חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לציין את פועלו של נדיב הלב מר לב לבייב, אשר הקים את רשת בתי הספר אור אבנר ברחבי העולם, וכך שמר ושומר על יהדותם של ילדים יהודים רבים ומנע התבוללות אצל בני העדה. בני יהדות בוכרה כיום מפארים את מדינתנו ויש להם תרומה רבה בכל חלקי החברה. קונגרס יהדות בוכרה, בנשיאותו של מר לבייב ובסיועו של חבר הכנסת לשעבר אמנון כהן, מייצג ומסייע לבני העדה בכל תחומי החיים ובגיבוש העדה כולה. אאחל לבני העדה המפוארת המשך עשייה ברוכה לתפארת עושיה ועם ישראל. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים אלה בישראל ובאוזבקיסטן חוגגים 31 שנים ליחסים הדיפלומטיים. יש לי הכבוד לכהן גם בכנסת העשרים-וחמש כראש קבוצת הידידות הבין-פרלמנטרית אוזבקיסטן-ישראל. נוצר קשר טוב עם הגב' פרוזה מחמודובה, השגרירה של אוזבקיסטן בישראל. הגב' מחמודובה התחילה את הקדנציה שלה ממש בתקופה של סגרי הקורונה. אני רוצה גם לברך את השגרירה שלנו, של ישראל באוזבקיסטן, הגב' זהבית בן הלל, ואת הצוות המסור של השגרירות. אנחנו מודים להם על עבודתם המקצועית וההיכרות עם החברה והתרבות האוזבקית. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו בעצמאותה של רפובליקת אוזבקיסטן. בתוך זמן קצר לאחר מכן הסכימו המדינות על יחסים דיפלומטיים. השגרירות של ישראל בטשקנט נפתחה רשמית במאי 1992, ואוזבקיסטן פתחה בישראל קונסוליה. בשנת 1997 הקונסוליה הפכה לשגרירות. מאז 1992 ישראל ואוזבקיסטן החליפו באופן קבוע משלחות ברמת הכנסת והממשלה. בעשור האחרון אוזבקיסטן משתנה באופן מסיבי. עסקים הופרטו ומגוון רחב של תעשיות עברו ליברליזציה במטרה לאפשר למסחר לשגשג. הממשלה משקיעה רבות בתשתיות, תקשורת,

אנרגיה,

בנקאות ועוד. כמו כן, חל שיפור במשילות ובמנגנונים למלחמה בשחיתות, במיוחד של פקידי ממשל. באוקטובר 2021 התקיימו באוזבקיסטן הבחירות לנשיאות. שוב נבחר שבקט מירזייאיב, אשר מקדם רפורמות משמעותיות במדינה. כחודשיים לפני מועד הבחירות התקיים מפגש שבו השתתפו נציגי שתי המדינות. פקידי ועדת הבחירות של אוזבקיסטן סיפרו לנציג קבוצת הידידות הבין-פרלמנטרית בישראל על העקרונות הדמוקרטיים שעליהם מתבססת המערכת במדינתם. בדיוק לפני שנה, ב-19 בפברואר 2022, התקיים מפגש וירטואלי בין נציגי הפרלמנט האוזבקי, ארבעה חברים בקבוצת הידידות, כולל יושבי-ראש הוועדות, גם של תחום הביטחון מר בורחנוב, ובתחום החקלאות מר טדג'ייב, וכן בהשתתפותה של גב' דילרום פייזבה, ראש ועד קשרי חוץ הפרלמנט האוזבקי. עם של 33.5 מיליון תושבים, אוזבקיסטן היא השנייה, אחרי רוסיה, 144 מיליון, במונחי גודל אוכלוסייה בחבר המדינות, והיא ללא ספק המדינה המאוכלסת ביותר במרכז אסיה. כוח העבודה במדינה הוא צעיר במיוחד, כ-55% מהתושבים הם מתחת לגיל 30. שיתוף פעולה מועיל והדדי מתבצע בתחומים שונים, לרבות רפואה,

טכנולוגיה, הייטק ואומנות. ישראל מעריכה את אוזבקיסטן כשותפה הגדולה ביותר במרכז אסיה.

יש למדינה היהודית הכרה תודה מיוחדת לעם האוזבקי, שכן במהלך מלחמת העולם השנייה פתחו התושבים את בתיהם וליבם למאות אלפי פליטים יהודים. זוהי הצלת נפש חד-משמעית, ועל כך אנו מכירים תודה עמוקה. כמה מילים על הקהילה של יהודי בוכרה שעברו לגור בישראל. למרות העשורים שעברו, הם שמרו על הזיכרון הטוב והחם של החיים באוזבקיסטן וכבוד רב לתרבותה ולמסורתה, למנהגים של העם, למטבח הלאומי האוזבקי, לספרות הענפה, למוזיקה ולאומנות. הקהילה של יהודי בוכרה היא גשר של קשרי ידידות בין שתי המדינות, אוזבקיסטן וישראל. הקהילה מתפתחת ללא הרף ופועלת בתחום של פיתוח הדיפלומטיה העממית וקשרי מסחר וכלכלה בין המדינות. היום באודיטוריום של הכנסת התקיים אירוע הוקרה לקהילת יוצאי בוכרה וציון 31 שנים ליחסים בין המדינות. תודה לחברת הכנסת שרן השכל על הארגון המרשים. באירוע השתתפו גם שרים וחברי הכנסת, הן מהאופוזיציה והן מהקואליציה. הגיעו נשיאי הקהילות הבוכריות ממדינות שונות. ברצוני לציין את הפעילות החשובה ביותר של קונגרס יהודי בוכרה. אני מודה לרב יהודה בלוי, המנכ"ל, ולעו"ד אדי מורדכייב על המנהיגות והדאגה לקהילת יהודי בוכרה בישראל. אני רוצה לברך במיוחד את יושב-ראש הקונגרס העולמי של יהודי בוכרה, הפילנתרופ הידוע מר לב לבייב, שכיבד אותנו בנוכחותו היום באירוע. אנחנו מודים למר לבייב על התמיכה הרבה אשר הוא מעניק לקהילות יהודיות בארץ ובעולם. אני רוצה לברך על שיתופי הפעולה והחברות בין ישראל לאוזבקיסטן, על שמירת הקשר ופיתוח היחסים הבילטרליים, קידום אינטרסים משותפים, תוך חיבור למורשת ולמסורת של שני העמים באופן המחדד את הקשר החם והייחודי בינינו.

חשבתי שאת מברכת גם את יושב-ראש הישיבה, שנתן לך המון דקות. תודה רבה.

מי השר המסכם? שר המשפטים יריב לוין, שמכבד אותנו בנוכחותו בימים כאלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת,

אני מודה כמובן לחברי הכנסת המציעים על העלאת הנושא החשוב הזה, ובהחלט מצטרף לברכות החמות לנציגות של הקהילה המפוארת של יהדות בוכרה, שהתרומה שלה למדינת ישראל היא כמובן תרומה אדירה. גם המורשת שהיא מביאה איתה היא מורשת ייחודית ויוצאת דופן. אני חושב שהיפה הוא שאנחנו מצליחים כאן, במדינת ישראל, מצד אחד למזג גלויות, ומצד שני גם לשמר את המורשת הייחודית שכל קהילה מביאה איתה. אני מברך בהחלט את כל העושים במלאכת שימור וחיזוק המודעות וההכרה של התרבות המפוארת של יהדות בוכרה. לעניין היחסים של ישראל עם אוזבקיסטן, אני מבקש להקריא כמה מילים שהועברו אליי ממשרד החוץ. ישראל מייחסת חשיבות רבה ליחסיה עם אוזבקיסטן. לאחרונה ציינו 30 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. כפי שציינה כאן חברת הכנסת מזרסקי, היחסים בהחלט הולכים ומתהדקים בכל התחומים והרמות, לרבות בתחומים המדיני והכלכלי והקשרים בין העמים. בשנה שעברה, בהובלת משרד החוץ והשגרירות בטשקנט, התממש פרויקט מיוחד וראשוני במדינה: הקמת הוספיס לילדים חולים במחלות סופניות, בהמשך לפרויקטים קודמים. ישראל מעריכה את היחס הטוב שזכו לו יהודי אוזבקיסטן לאורך הדורות, ובכלל זה הצלתם של יהודים רבים שמצאו מקלט במדינה בתקופת מלחמת העולם השנייה. בשנת ה-30 ליחסים הקים משרד החוץ באמצעות השגרירות אנדרטת הוקרה לעם האוזבקי על חלקו בהצלת יהודים זו. ליהודי אוזבקיסטן וליהדות בוכרה,

חלק חשוב בבניית גשרים בין העמים והמדינות, וכן למרקם החיים העשיר בישראל. אני יכול רק לחתום בתקווה שאנחנו עומדים באמת בפתחן של שנים נוספות של הידוק וחיזוק היחסים עם אוזבקיסטן, ושל המשך תרומה של יוצאי בוכרה בישראל לקשרים החשובים האלה.

תודה רבה לשר. מגישי ההצעה, אתם מקבלים את תשובת השר?

תודה רבה.

אז לא נקיים הצבעה בנושא הזה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: תביעות אזרחיות באירועי טרור,

של חבר הכנסת עמית הלוי. אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי להציג את ההצעה.

השורה התחתונה היא שאת ההצעה הזו אני מעלה כאן לסדר-היום כדי שהפרקליטות תשנה את המדיניות ותעשה את המוות למחבלים ולטרוריסטים בחייהם האזרחיים. כל מפגע, מעבר לעונש, אדוני היושב-ראש, בכל פעולה טרור, גורם נזקים כבדים ונוראים בגוף,

ומי משלם על זה? אתם, אזרחי ישראל. הנכסים שלו נשארים שרירים וקיימים, העסקים שלו יכולים להמשיך ולהניב פירות, ואנחנו משלמים. בואו ניקח דוגמה אחת מבין רבות, כואבת במיוחד, אירועי שומר חומות. אני מצטט, אדוני שר המשפטים, מדוח מבקר המדינה, עמ' 26: "באירועי שומר החומות נגרמו נזקים כבדים בגוף וברכוש המוערכים בעשרות מיליוני שקלים. ב-880 מקרים שולמו פיצויים לנפגעים מקופת המדינה בסכום של כ-33 מיליוני שקל, והוגשו בעקבותיהם כתבי אישום כנגד 574 מעורבים"

"עד למועד סיום הביקורת" של מבקר המדינה, כותב המבקר, זה היה בדצמבר 2021, השר לוין, "עדיין לא הוגשו תביעות אזרחיות לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכוש המדינה ולהשבת כספי הפיצויים ששולמו לנפגעים".

תביעות אזרחיות. 880 מקרים, 600 כתבי אישום, אפס תביעות אזרחיות. אדוני, זה לא התחיל משומר חומות. קחו את דוח המבקר מהשנים 2019-2018. בשנים אלו, כתב המבקר, ואני מצטט: "לא הוגשו תביעות אזרחיות להשבת כספי פיצויים ששולמו לנפגעי הטרור".

2019-2018: 374 נפגעים ב-93 אירועים של פעולות איבה. המוסד לביטוח לאומי שילם ל-5,200 נפגעי פעולות איבה בשנים האלה מעל 0.5 מיליארד שקל. חבר הכנסת ואטורי, 0.5 מיליארד שקל, ושוב, אפס שקלים שילמו הטרוריסטים.

מי שילם?

הכול עליכם, אזרחי ישראל. מבקר המדינה בירר את האבסורד הזה, והוא מציין שאחת הסיבות לחוסר המעש של הפרקליטות בנושא הזה של תביעות אזרחיות היא שהפרקליטות שוקלת שיקולים כלכליים של כדאיות התביעה,

את היכולת להוציא בסופו של דבר כסף מהעבריין.

אדוני שר המשפטים, עומק הטעות של הפרקליטות במשרדך, זה לא רק בהקשר הזה וזו לא הפעם הראשונה, ההבחנה ההכרחית בין עבריינות אזרחית לעבריינות לאומית. זה לא סכסוך שכנים, אלו פעולות טרור ואיבה. בעבירות של טרור השיקול המכריע צריך להיות השיקול ההרתעתי, לא רק ענישה על העבר, אלא המניעה של הטרור הבא. ההכרה שאנחנו,

הפרקליטות, צריכים לגרום שהיא תחלחל בקרב כל מי ששוקל להצטרף לטרור, שמעבר לענישה שתהיה עליו באופן אישי, משכורת אחת לא תהיה לו שלא תעוקל, נכס לא יהיה לו יותר. אם יש מקום מרכזי אגב שהיחידה במשרד המשפטים, היחידה לתביעות אזרחיות צריכה לפעול, זה בדיוק המקום הזה, המקום שאזרחי ישראל מצפים שהמדינה תפעיל את כל הכוח שלה ותתבע אזרחית את הטרוריסט, שלא לומר שהכספים שלו צריכים לעבור לפיצוי נפגעי הטרור עצמם. זה היה צריך להיות במקום הראשון,

בסדר העדיפויות, והינה דוח של הפרקליטות מיולי 2021. כותבת הפרקליטות: אחרי התוצאות,

אנחנו יצרנו תשתית לקבלת החלטות מושכלת, בשים לב לעדיפויות השונות.

אדוני היושב-ראש, יש פה עשר זירות סיכון כעדיפות לפעולה, לאכיפה אזרחית. מה יש כאן? מלחמה בפשיעה, שלטון מקומי, קרקעות, איכות אוויר, פסולת ומחזור, משאבי טבע,

מה אין פה?

פעולות טרור לא זכו אפילו להיכנס, הן לא קיימות בכלל ברשימה, לא במקום נמוך, לא במקום בינוני.

אם נחזור לשומר חומות, מאז התאריך שציין מבקר המדינה, דצמבר 2021, שעד אליו היו אפס תביעות, עברו עוד שנה ושלושה חודשים. אני לא מכיר תביעה אזרחית אחת, אדוני השר, שהוגשה בפועל. אנחנו כמעט שנתיים אחרי אירועי הטרור של שומר חומות. מכל התשובות של הפרקליטות, יש תשובה אחת שהמבקר מציין שיש בה היגיון, והם אומרים: עדיף להמתין לסיום ההליכים הפליליים לפני שמגישים תביעה אזרחית. אבל אם זאת תשובה כנה, הרי שהפרקליטות הייתה צריכה לומר לשר המשפטים היום: אנחנו מוכנים, רק מהשנים האחרונות, עם 100 תביעות אזרחיות שמוכנות, עם 200 תביעות אזרחיות, לא עם שלוש תביעות, לא עם חמש תביעות, ואני לא בטוח שזה המצב. בגלל הסיטואציה הזאת, אני מבקש, אדוני השר, וגם בגלל התשובה הזאת של הפרקליטות, שתביעות אזרחיות יהיו אחרי תביעות פליליות, שתברר כמה הליכים פליליים הסתיימו, בכמה מתוכם כן עומדים להגיש תביעות אזרחיות, שלא לומר שמבקר המדינה ציין שלא בכל המקרים חייבים לחכות עד הסוף. ועוד בקשה אליך, שר המשפטים. ממש בדקות האחרונות הובא לידיעתי שיש הנחיה חדשה של הפרקליטות,

תוך כדי שאני עוסק בעניין, יש הנחיה חדשה. כותבת אורית קוטב, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים: עשינו עבודת מטה, וכל מה שהיה עם מבקר המדינה משתנה. מעכשיו הכלל הוא שאנחנו כן מגישים תביעות אזרחיות על אירועי טרור. אז קודם כול, אם זה ככה, אני מברך על זה מאוד, וכנראה שהרוח שלך בכל זאת משפיעה במשרד המשפטים. גם עציץ לפעמים משפיע, אולי בכל זאת. אז קודם כול זה מצוין, אבל בכל זאת יש גם בהנחיה הזאת של המשנה לפרקליט המדינה דבר שמחייב שינוי, מכיוון שהיא קובעת שההנחיה הזאת כפופה להנחיית פרקליט מדינה 1612, שכל תביעה מהסוג הזה מחייבת אישור מיוחד של המשנה לפרקליט המדינה.

כי זה חלק מהקטגוריה של מקרים המעוררים רגישות ומורכבות מיוחדת. לכן היא אומרת: אנחנו נתבע תביעה אזרחית באירועי טרור, אבל כל תביעה כזאת דורשת אישור של המשנה לפרקליט המדינה. אני אומר, אדוני שר המשפטים, הפוך. תמסור להם, ואני מבקש שתנחה אותם הפוך, אנשים רגישים ומורכבים, פרקליטות רגישה ומורכבת, צריכה דווקא במקרים האלה של טרור מר ואכזרי לרדוף אחרי המחבלים האלה, גם לרדוף אחריהם כלכלית, אחרי כל גרוש שלהם, אחרי כל נכס שלהם, ולפצות את משפחות הנרצחים. לכן אני מסיים ומבקש ממך, אדוני שר המשפטים, קודם כול לבדוק מה קורה עם כל התביעות באירועים השונים בשנים האחרונות, להנחות ולהגיש את כל התביעות האזרחיות, לפי המדיניות החדשה לכאורה, בכל השנים האחרונות, לרבות שומר חומות, ושתפעל שהמדיניות הזאת תהיה קבועה, שלא יהיה דרוש בה אישור של המשנה לפרקליט המדינה, שאנשים הרגישים בפרקליטות יגישו אותן אוטומטית, כדי לממש את הצדק הטבעי במקרים האלה. זהו, כאמור, גם צעד הרתעתי חיוני.

תודה רבה. ישיב שר המשפטים יריב לוין, בבקשה. כן, וואו, טוב שאתה פה. יפה שהגעת. תודה רבה לך שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה למציע חבר הכנסת עמית הלוי על העלאת נושא שבוודאי מחייב התייחסות, וברוך השם הגעתי לתשובה האחרונה להיום.

חבר הכנסת הלוי, קודם כול אני אתייחס לעמדת הפרקליטות כפי שקיבלתי אותה, בשמה של הגב' אורית קוטב, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, שגם אתה הזכרת בדברים שלך, שאמונה על הטיפול בנושא הזה. מדיניות הפרקליטות בנושא הגשת תביעות אזרחיות נגד מפגעים נעשית לאחר תהליך בחינה של כל מקרה לגופו, ובהתקיימותן של ראיות להגשת התביעה. יתרה מכך, מאז האירועים בתקופת מבצע שומר החומות, מתבצעת עבודת ריכוז והכנה של תביעות, תוך התחשבות בין היתר בהליכים הפליליים המתנהלים, ובימים אלה מתחילה הגשת תביעות רלוונטיות, הכול כפי שיפורט להלן. החטיבה האזרחית בפרקליטות המדינה מגישה ותמשיך להגיש תביעות כלפי מפגעים ישראלים אשר פגעו הן בגוף והן ברכוש אזרחי המדינה, חייליה ושוטריה. מדיניות הפרקליטות האמורה פורסמה בהנחיה של המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים לכלל הגורמים הרלוונטיים בחטיבה האזרחית בפרקליטות. הנחיה זו גם מפורסמת לציבור הרחב. כפי שהובהר בהנחיה, האלמנט הכספי בתביעה איננו אלמנט סף אלא שיקול במכלול השיקולים שעל הפרקליטות לשקול בבואה לבחון הגשת תביעה במקרה קונקרטי. זה בהחלט כבר בעיניי דבר טוב. ההנחיה מציינת מפורשות כי התביעות מוגשות לשם שיפוי המדינה והשבת כספי הפיצויים ששולמו על ידה לנפגעי פעולות איבה, וכן על מנת להרתיע מפגעים פוטנציאליים מלבצע פיגועים ולעסוק בטרור. עוד הובהר במסגרת ההנחיה כי הגשת תביעות אזרחיות כלפי ישראלים שנטלו חלק בפיגועי טרור היא כלי משפטי נוסף, בין יתר הכלים האחרים, אשר ראוי לעשות בו שימוש נגד מי שפגעו בתושבי המדינה. בהקשר זה חשוב להבהיר כי בשנים האחרונות, ועוד טרם מבצע שומר חומות, פעלה הפרקליטות ויזמה הגשת עשרה הליכים אזרחיים יזומים כנגד מפגעים. על זה נאמר עשרה זה הרבה, יותר טוב מכלום, אבל אני חושב שבהחלט יש מקום לשימוש תכוף יותר בכלי הזה, כפי שאתה הצגת את הדברים. חמש תביעות נוספות, שלוש מתוכן במסגרת אירועי שומר החומות כנגד מפגעים, צפויות להיות מוגשות בזמן הקרוב במחוזות השונים. אשר לאירועי מבצע שומר החומות, מאז גל האירועים האלימים שפקד את מדינת ישראל בחודש מאי 2021, אמונה היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה על ריכוז נתונים מגופי המדינה השונים על מנת לבחון את האפשרות להגיש תביעות כלפי מי שגרמו נזקים למדינת ישראל במהלך אירועים אלה. בהתאם לכך, היחידה פעלה לאיתור המקרים המתאימים להגשת תביעות אזרחיות בשם המדינה, בשיתוף עם הפרקליטות הפלילית ומדור אכיפה כלכלית באגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל. כ-250 כתבי אישום התקבלו ביחידה, ועברו מיפוי לצורך איתור תיקים פוטנציאליים להגשת תביעות אזרחיות. אסביר כאן לציבור שפחות בקיא בדברים שמטבע הדברים, כאשר אנשים השתתפו בפעילות שהיא פעילות שאפשר לסווג אותה כפעילות טרור דוגמת מה שראינו בשומר החומות, נפתחים נגדם באופן טבעי הליכים פליליים, והנושא שאנחנו עוסקים בו הוא השאלה אם לצד ההליכים הפליליים, וכמובן לא במקומם, יש מקום להגיש תביעות אזרחיות בגין נזקים שגרמו אותם אנשים,

בין בגין נזקים שגרמו בגוף ובנפש ובין בגין נזקים חומריים כאלה ואחרים כתוצאה מהפעולות שלהם. לכן המסלול הוא הליך פלילי, ומה שאנחנו עוסקים בו עכשיו הוא השאלה אם נוסף עליו בא ההליך האזרחי. כפי שציינתי קודם המגמה היא בהחלט להשתמש בכלי הזה, להרחיב את השימוש בו, אם כי כרגע לפחות, מהבחינה המספרית, מספר המקרים שבהם זה נעשה, ובזה אני שותף לעמדה שלך, חבר הכנסת עמית הלוי, המספר אינו מספיק, בוודאי לא כדי לייצר הרתעה של ממש גם באמצעות הכלי הזה. בהתאם לנתונים שעלו מכתבי האישום יזמה הפרקליטות פניות מתאימות אל הגופים הרלוונטיים, דוגמת משרד הביטחון, מס רכוש וקרן פיצויים ברשות המיסים, חברת ענבל במשרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, לצורך בחינת קיומו של נזק בפועל. יצוין כי כ-50 תיקים שבהם הוגשו כתבי אישום אותרו אף כבעלי פוטנציאל להגשת תביעות אזרחיות, ובהתאם לכך פעלה ופועלת היחידה לאיסוף הנתונים וביצוע הבדיקות הנדרשות. תיקים אלו מצויים תחת מעקב היחידה, וחלק מהתביעות הפוטנציאליות שזוהו על ידי היחידה יוגשו בקרוב. כאמור לעיל, שלוש מהן אושרו אך לאחרונה. יודגש כי על מנת להגיש תביעות אזרחיות בשם המדינה, יש צורך בכמה נתונים רלוונטיים,

זה ברור לגמרי, אם קיימת עילת תביעה: האם נגרם נזק,

טיב הנזק וכדומה.

יש לבחון את העיתוי המתאים להגשת התביעה, שכן ככלל מתקיימת מורכבות בהגשת תביעות אזרחיות תוך כדי הליך פלילי מתנהל. פה צריך להסביר שכמובן, מאחר שההליך הפלילי הוא עיקר הסנקציה שננקטת או ההליך שננקט, צריך להיזהר שלא נמצא את עצמנו מעורבים באיזשהו הליך אזרחי שבדרך כזאת או אחרת יפגע ביכולת להשלים את ההליך הפלילי בצורה מסודרת בשל כל מיני אירועים ועדויות שיהיו שם. החשש במקרה הזה לשיבוש הליך הוא באמת חשש אמיתי, ולכן נדמה לי שאחד הפתרונות, לו היינו חיים במערכת שהייתה מתנהלת בצורה יותר יעילה, היה פשוט לסיים את ההליך הפלילי ואז להגיש תביעה אזרחית, רק שהזמן שאורך פה ההליך הפלילי הוא כזה שנדרש ויש צורך לעשות פעולה של הגשה ופעולה במקביל, ככל הניתן, והדבר הזה בהחלט מקשה. לסיום מבקשת עו"ד קוטב להבהיר כי ייתכן שההצעה לסדר-היום של הכנסת נסמכה על הנחיה קודמת, שבמסגרתה השיקול הכספי היה מעין שיקול סף, וכפי שציין כאן חבר הכנסת הלוי, אכן הנחיות עודכנו והשיקול הזה איננו עוד השיקול שמהווה חסם בפני עצם הכניסה להליך.

גם במקרים שאולי הסכומים הם לא גבוהים והנזקים הם לא מאוד גדולים, עדיין יש מקום לנקוט את ההליך הזה, שלא אחת, גם כשהסכומים הם לא בשמיים, חיוב בהם יכול להיות גם הרתעה וגם בהחלט חלק חשוב מהענישה. מה שאני מציע בהחלט, חבר הכנסת עמית הלוי, הוא שאנחנו בוודאי ננסה לעקוב אחרי העניין הזה, ואני בהחלט אשתדל לתת גיבוי למהלך של הרחבת השימוש בכלי החשוב הזה.

למה בתשובה מדובר רק על ישראלים? למה התביעות האזרחיות לא יחולו גם על תושבים ערבים ממזרח ירושלים, שלא לומר גם כנגד פלסטינים? ראה, אני חושב שאין סיבה שלא להשתמש בכלי הזה, בטח לא אל מול תושבים שאינם אזרחים, בין שהם ממזרח ירושלים ובין שהם ממקום אחר. זו בהחלט נקודה ששווה ונכון להתייחס אליה. אשר לשימוש בכלי הזה ביהודה ושומרון, אני מניח שהיכולת בסופו של עניין לגבות את התשלומים היא הרבה יותר מוגבלת, משום שמטבע הדברים מי שהיה מעורב באירועי טרור לא מאפשרים לו להיכנס, הוא לא מקבל היתרי עבודה וכו', ואז יכולת המימוש, בסוף אני חייב לומר שכלל הגורמים במערכת המשפט, מבתי המשפט ועד לפרקליטות, לא בדיוק סובלים מחוסר עבודה. הם מוצפים בעבודה ומתמודדים באמת עם נחשולים אדירים של משימות ותיקים שהם נדרשים לטפל בהם.

עדיף להשתמש בכלי מן הסוג הזה במקום שהוא באמת מביא תוצאה ויעיל ויש יכולת לאכוף אותו ולגבות אחר כך את הכספים, ולא רק כדי לקבל מעין פסקי דין הצהרתיים, כאלה שמאחוריהם אין הרבה.

אם אתה שואל אותי, מול תושבי יהודה ושומרון שאינם אזרחים ישראלים, בוודאי כאלה שאינם נמצאים, אולי למי שנמצא בשטחי C המצב קצת שונה, אבל בוודאי שמי שנמצאים מחוץ לשטחי C, אני לא רואה הרבה טעם בעניין.

ביחס לתושבים שאינם אזרחים, בהחלט יכול להיות שיש מקום להשתמש בכלי גם במקרה הזה, ובהחלט זה דבר שאפשר יהיה לבדוק אותו ולוודא שאכן יקרה במקרים המתאימים.

אני מסכים להעביר את זה, אם ירצו. אפשר גם להסתפק בתשובת השר. מה שיבקש המציע. עמית יחליט.

שיעבור לוועדה כדי שנעקוב, לוועדה לביטחון לאומי או לוועדת הכנסת.

רוצה שנדון בזה בוועדת הכנסת כדי לראות איזו ועדה יותר מתאימה? הוועדה לביטחון לאומי. אוקיי, לוועדה לביטחון לאומי. אנחנו נצביע, חברים, מי שנמצא. אקרא על מה ההצבעה: הצעה לסדר-יום בנושא: תביעות אזרחיות באירוע טרור, של חבר הכנסת עמית הלוי. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. ארבעה בעד, אין מתנגדים. אני מודיע בזאת שההצעה של חבר הכנסת עמית הלוי, תביעות אזרחיות באירועי טרור, תועבר לוועדה לביטחון לאומי. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני ו' באדר התשפ"ג, 27 בפברואר 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.